הכנסת, ליתר דיוק, כן, יש חברי הכנסת, בלשון רבים אפשר לומר את זה, תכף בטח יגיעו כל האחרים, היום ו' בכסלו תשע"ו, 18 בנובמבר 2015. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 105), התשע"ו 2015, הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים), התשע"ו 2015. תודה. תודה לסגן מזכירת הכנסת. חברי הכנסת, כידוע לכולנו, אנחנו פותחים את הישיבה עכשיו עם המסכמים של הדיון התקציבי של שלושת הימים האחרונים. יסכמו היום: יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני, זה גם המקום להודות לו על כל העבודה שעשתה ועדת הכספים בחודשים האחרונים, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, שנמצא בדרכו חזרה מהאזכרה הממלכתית לראש הממשלה הראשון בן-גוריון, בתקווה שינחת ויגיע אלינו לשאת דברים, וודאי שר האוצר חבר הכנסת משה כחלון. אני כולי תקווה שאנחנו נתחיל. לגבי סדרי ההצבעה, בינתיים רק נודיע שצפויות שעות רבות של הצבעה על חוק התקציב וחוק ההסדרים, הסתייגויות כמקובל. נא לעקוב, יש בפניכם גם הדפים הצהובים עם הסתייגויות. לא מלאכה פשוטה השנה, אבל אני בטוח שחברי הכנסת יוכלו לעקוב אחרי ההצבעות. אני מקווה שבמהלך ההצבעות השמיות יוכלו אנשים גם להתרענן קצת. אין כוונה לעשות הפסקות, אלא אם נגיע לצורך אמיתי בהפסקה של כמה דקות במהלך ההצבעות,

בין היתר, יחסי הכוחות הידועים בין הקואליציה לאופוזיציה. עם הופעתו במליאה של חבר הכנסת משה גפני נוכל להתחיל את פרק הסיכומים. משהו ידוע לנו על גורלו של יושב-ראש ועדת הכספים? בשעות הנוכחות, זה כבר לא תלוי בו, זה דווקא תלוי באנשים שיושבים שתי שורות לפניך. אם, כמו שאמרתי, נשב במקומותינו ונצביע בקצב המקובל, ללא צורך בהצבעות שמיות, יותר מדי, אז המלאכה היא, כמו שאמרתי, לא פשוטה, והשעות יהיו ארוכות, אבל יהיה פרק זמן סביר להצבעות. יש לנו משהו כמו, כמה יוצא, סגן המזכירה? 800 הצבעות, פלוס-מינוס? אנחנו נסביר את זה ודאי לפני שנגיע להצבעות, רק שנדע שההצבעות יתבצעו על-פי קבוצות הסתייגויות, תוספות תקציב, הפחתות תקציב, תוכנית חדשה, תוכנית אלטרנטיבית, גם אחרי זה תוכלו לעקוב. אני אפרט את זה לפני שנעבור ממש לשלב ההצבעות. עוד פעם, כן. אני, לצערי, לא דובר ערבית אז לא אוכל לחזור. אולי סגן המזכירה יוכל לעשות את זה, או חברת הכנסת מרב מיכאלי. שאעלה לדוכן ואשא קצת דברים על התקציב כדי שנעביר את הזמן?

נשאת מספיק דברים.

מי לא עושה את העבודה שלו ולא הגיע? גפני אמור להיכנס. הפותח הוא יושב-ראש ועדת הכספים, ואנחנו גם נמתין בסבלנות להגעתו של חברנו ראש האופוזיציה, כי לפי המידע המודיעיני שהתקבל הם טרם חזרו מן הטקס הממלכתי. הסלחנות שלי הפעם נובעת, בין היתר, כמו שאמרתי, מהעבודה הקשה שהיינו כולנו עדים לה של יושב-ראש ועדת הכספים בחודשים האחרונים. אז אנחנו נמתין לו בסבלנות דקה או שתיים.

גם לא שיש לנו אלטרנטיבה, אני לא רואה פה לא את שר האוצר ולא את ראש האופוזיציה. רוצים דוברים אלטרנטיביים בינתיים? לא, אנחנו הולכים לפי התוכנית הכתובה. יש ימים בכנסת שאני הופך לביורוקרט, מה שרשום בפני אני עושה. ביורוקרטיה היא underrated. אני מתכבד להזמין את יושב-ראש ועדת הכספים חבר

הפרק הסופי של הסיכומים הסופיים של הדיון התקציבי. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, אני מתנצל. הייתי פה ב-14:45 או לפני, 14:40. אמרו לי שזה יתחיל ב-15:00, אז הלכתי לחדר. פעם אחרונה שבדקתי, חברי, כן, בסדר. אין לי טענות. או אני או מזכירת הכנסת יכולים למסור הודעה כזאת. לא מוכר לי גורם נוסף שיכול לעשות את זה. בינתיים הספקתי להודות לך על כל העבודה הקשה שעשית במהלך החודשים האחרונים, בהיעדרותך. הקלת עלי. אני מבין שאחרי צריך לדבר יושב-ראש האופוזיציה. אדוני ידבר. השר התורן כאן. אדוני היושב-ראש, אדוני שר האוצר, חברי הכנסת, אני סבור שלראשונה אנחנו הולכים לאשר תקציב, חוק הסדרים, שאין בו גזירות. אנחנו יכולים להתווכח לגבי מנועי הצמיחה, אבל אין בו גזירות. זה לא תקציב שאפשר לבוא ולומר שעושים עוול לתושבי ישראל בחוק הזה, בחוק ההסדרים. אני לא יודע מה יהיה בהמשך, אני מקווה שגם בהמשך, בשנים הבאות, זה יהיה באותה מתכונת, אבל יש דברים שבאמת משפרים באופן משמעותי, גם בנושא של הדיור, גם בנושאים של המחירים, נושאים רבים שנמצאים עכשיו על סדר-יומה של מליאת הכנסת, דברים שהולכים להיטיב עם העם. עדיין לא מספיק, אנחנו גם טיפלנו גם בנושא של העצמאים, בנושאים רבים שבעבר לא הצלחנו לדבר עליהם. אני מבקש בדברי הסיכום שלי לדבר על הכנסת ועל ועדת הכספים. אני מבקש לומר, אם אנחנו מסתכלים על סיכום הדברים, יש לכנסת מעמד מאוד משמעותי. אם מישהו סבור שמה שהיה בעבר, שהממשלה הייתה מקבלת החלטה, זה היה מגיע למליאת הכנסת ולאחר מכן יורד לוועדות, בעיקר במקרה הזה לוועדת הכספים, המציאות היא כזאת שהיות שלקואליציה יש רוב הם יעבירו את כל מה שהממשלה ביקשה וזהו.

הוכחנו, ואני חושב שכך גם צריך להיות,

גם שר האוצר גיבה אותי כאשר היה ויכוח עם פקידי האוצר, כשדיברנו על שינויים בנושאים שונים. אתן לכם דוגמה. הייתה החלטה, דיברתי עליה בתחילת הדיון, אבל אני רוצה לפרט, הממשלה החליטה, בעקבות הסכם עם יהדות התורה, להחזיר את קצבאות הילדים, אבל מכיוון שלא הייתה אפשרות לתת את התקציב לעניין הזה באופן מיידי, אז הוא יהיה ב-2017 והוא יהיה בתוכנית חיסכון, שזה דבר יפה, זה בסדר. ישבה הוועדה ועשתה את החשבון בישיבות ארוכות, ועשתה את החשבון כיצד ניתן לשפר את ההחלטה הזאת באופן כזה שתוכנית החיסכון היא באמת תוכנית חיסכון: על מי נופלים דמי הניהול של תוכנית חיסכון שהיא להרבה זמן, לא בסכומים דרמטיים, אבל סכומים גבוהים מאוד לגבי אותו ילד, שתהיה לו אפשרות לקבל את החיסכון הזה כאשר הוא הופך להיות בגיר. מי ישלם את דמי הניהול? האם הוריו יכולים לתת מצ'ינג לתוכנית החיסכון הזאת, מכיוון שתוכנית החיסכון הזאת תהיה רווחית, והיא תהיה כדאית מכיוון שהמדינה תוציא חוזים כדי להפקיד את הכסף הזה, ויהיה מדובר בכספים מאוד גדולים, כל גוף עסקי ירצה להיות שותף בעניין הזה, שהכסף יגיע אליו. מדובר על סכומים שהם סכומים מאוד גדולים, וכנראה, ואני מעריך שכך יהיה, ואם לא כך יהיה אז יהיה רע מאוד, ואני מעריך שכך יהיה, התנאים שהמדינה תקבל יהיו תנאים טובים מאוד, ולכן גם ההורים יוכלו להפקיד מקצבת הילדים, ממה שהם מקבלים, יוכלו להפקיד בתוכנית הזאת. ואותו הדבר כאשר יוצאים מהתוכנית, כאשר היא מסתיימת, כאשר מגיעים לגיל שמוציאים, אי-אפשר, על-פי דברי האוצר, לתת פטור ממס, על הריבית, אבל ייתנו מענק, והמענק הזה יהיה תחליף לפטור ממס על הריבית: בגיל 18, 500 שקלים, בגיל 21, 1,000 שקלים, וכך נושאים רבים. אני מאוד מעריך ומאוד מכבד, אני חושב שכל חברי הוועדה כך, את הצוות של ועדת הכספים, שעשו לילות כימים, פשוט כמשמעו, כדי להגיע למצב הזה שבו בפרק זמן קצר, ומדובר בפרק זמן קצר. פעם ועדת הכספים הייתה יושבת לא כל השבוע, היה מספיק זמן היערכות של הוועדה כדי להביא את התקציב לקריאה שנייה ושלישית, היה מספיק זמן כדי להגיע למועד הזה. הפעם לא היה הזמן. הלכו לבחירות, קבעו את התהליך, שר האוצר התעקש על העניין הזה שכבר בתקציב הזה, כיוון שעלו הצעות: בואו נאשר קודם את תקציב 2015 ואחר כך נלך לדברים אחרים, שר האוצר אמר: לא, אני רוצה שיהיו רפורמות כבר בתוכנית הזאת, כבר בחוק ההסדרים הזה. כלומר, עד שהממשלה סיימה את עבודתה, ארך הרבה מאוד זמן. היו דיונים אצלך, אדוני יושב-ראש הכנסת, כיצד לקיים את הדיונים גם בוועדות, ובעיקר בוועדת הכספים, כדי להגיע למועד, שהוא 19 בנובמבר, כדי להגיע למועד הזה שבו אנחנו נסיים את אישור התקציב בקריאה שנייה ושלישית, מה שהטיל על הצוות בוועדת הכספים ועל החברים בוועדה עומס בלתי רגיל. אני לא זוכר עומס מהסוג הזה. ולא שלקחנו את הכחול, מה שהיה כאן בקריאה הראשונה, ואמרנו: בואו נצביע עליו, ואנחנו מחזירים אותו לשנייה ושלישית. אין חוק אחד,

שנכנס לוועדה ויצא כמו שהיה בכחול. אפילו לא בששינסקי 2, שחברי הוועדה הסכימו למתווה שששינסקי קבע בנושא הזה, עשינו בו שינויים, גם במטרות הכסף, גם בדברים שהיו בדיוני הוועדה, שהיינו צריכים לשנות אותם, ודנו בחוק הזה בכובד ראש. לא באנו ואמרנו: יש ועדת ששינסקי, הממשלה קיבלה החלטה, מליאת הכנסת אישרה אותה בקריאה ראשונה.

ישבנו בכובד ראש על כל סעיף וסעיף. לא יצא סעיף אחד שלא היה בו דיון כזה או אחר. נשמעו באותן ישיבות על ששינסקי 2 ביטויים מאוד חריפים,

מכיוון שהיו בזה גם הרבה אמוציות. מדובר על משאב טבע שהקדוש-ברוך-הוא נתן לאזרחי ישראל ושנים רבות נהנים ממנו, מהרוווחים שלו, קבוצה קטנה של אנשים. זה היה לא קל. היו דיונים קשים. ואני אפשרתי לכולם להביע את דעתם, גם להנהלת כי"ל, גם למנכ"ל כי"ל, גם ליו"ר כי"ל. היה סיפור עם ARAVA Mines, ששם זה סיפור לא פשוט, והיינו צריכים להגיע לפתרון בעניין הזה. זה פרק אחד מתוך מערכת שלמה של פרקים שהוועדה דנה בהם. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, ואני רוצה לומר לך, אדוני שר האוצר, ולשר התחבורה שהצטרף כאן, מה היינו צריכים לעשות, אנחנו, ועדת הכספים. היינו צריכים להגיד: יש לנו חוק גדול מאוד, ויש לנו זמן מוגבל, ואנחנו רוצים לקיים דיונים באמת סעיף-סעיף. אמרנו: לא. הלכנו והוספנו לדיונים של הוועדה את הטבות המס ביישובים. זה לא הופיע בחוק לקריאה הראשונה. הממשלה לא ביקשה מאתנו. אף אחד לא הרים אלי טלפון ואמר לי: גפני, לא שמנו את זה בחוק ההסדרים, אבל תעביר את זה בוועדה.

אני התנדבתי, יחד עם חברי הוועדה, אחרי שדיברתי גם עם ראש הממשלה וגם עם שר האוצר, למען האמת. התנדבנו, אנחנו, אני היושב-ראש, החברים בוועדה, הצוות של הוועדה, היועצת המשפטית של הוועדה. התנדבנו לעניין הזה. אמרנו: זו בושה וחרפה, מצב כזה שבו במשך שנים לא דנים בקריטריון של הטבות המס ליישובים. אני גרתי באופקים למעלה מ-20 שנה, ואני אומר לכם שיש דעה שנשמעת שהטבות מס ליישובים, זה לא הדבר שיביא אנשים לפריפריה. לפריפריה יביאו כבישים, חינוך, תרבות, זה יביא אנשים לפריפריה. אני אומר לכם: לא מיניה ולא מקצתיה. מי שאומר את הדבר הזה אומר דבר מוטעה ולא נכון. אם יש אנשים בפריפריה שהם אנשים חזקים, שתופסים שם עמדות, ואפשר לקדם נושאים רבים, גם בעירייה, גם בחינוך, גם במערכות השונות שיש באותו יישוב, הטבות המס ליישובים הן גורם מאוד מרכזי. עכשיו, בא בית-המשפט העליון, ואני אומר לכם, אני חולק על בית-המשפט העליון בהרבה מאוד דברים, בעיקר בהשקפת עולם. חולק. אני מסכים עם בית-המשפט העליון בזה שהוא אומר: אם לא תקבעו הטבות מס עם קריטריונים ברורים ואחידים ושווים, אני אבטל בסוף את כל התהליך הזה. הוא צודק. אני מסכים אתו. אני מקווה שלא יצטטו אותי בדברים אחרים. אני חולק על בית-המשפט העליון בדברים אחרים. יצטטו גם יצטטו. שיצטטו, אז רק אנשים רדודים, מפני שיש דברים שאני חולק עליהם, אני לא אמנה עכשיו במה אני חולק עליהם, אבל בזה אני מסכים אתם. אי-אפשר לקחת כספי ציבור, וכספי ציבור לא מעטים, ולחלק למי שקרוב לחבר הכנסת, לשר או לראש הממשלה. זה מה שהיה במשך שנים. כל פעם באה המדינה והייעוץ המשפטי של הכנסת, ומבקשים ארכה.

בית-המשפט נתן ארכה. בסופה של הארכה הקודמת הוא הודיע שחמישה יישובים יצאו עוד לפני שהוא דן בעתירה המרכזית, האם זה בכלל מותר או אסור

אבל חמישה יישובים הוא מוציא. מועצות, מועצות. מועצות. לא יישובים, מועצות. שלושה יישובים ושתי מועצות אזוריות, את בית-שאן, את חצור-הגלילית,

אני הולך להגיד. אני כבר בלילה, אשתי שואלת אותי: מה כל הזמן אתה אומר חצור-הגלילית,

מה זה?

נוסעים לחופש? אני אומר לה: אני לא נוסע לחופש. בית-שאן, חצור-הגלילית, ערד, ערבה תיכונה וחבל אילות, יוצאים. אין שאלה שנתחיל לדון עליהם, שהמדינה תיתן תשובה ולא תיתן תשובה, הם בחוץ. ב-30 בנובמבר אין הטבות מס בבית-שאן.

לא ניתן לזה לקרות. לא ניתן זה עוד דבר. אני עכשיו בתהליך. את המסקנה, נדבר עליה, אבל קודם כול התהליך. המשמעות של העניין היא שבמשך שנים, והיות שאני פה הרבה שנים, אני זוכר איך הכניסו יישובים. אני זוכר. וכולם מחאו כפיים. הכניסו את זה ואת זה, בקיצור.

חברי ועדת הכספים. מי הכניס?

לא, לא, לא. הבית היהודי עוד לא הגיע. זה היה הרבה שנים קודם.

היה דבר שהוא באמת מעשה שלא ייעשה, אמרתי. הלכתי, נפגשתי עם שר האוצר. ייאמר לזכותו, הוא אמר לי: אני מוסיף את הכסף, של מה שהוא אמר להוסיף. והוא אמר: אני מגבה אותך על מתווה שיהיה מתווה קריטריוני. הייתה ישיבה עם ראשי המפלגות, עם ראש הממשלה. זה היה הכיוון. אני רואה בזה יעד לאומי, לפתור את הבעיה הזאת, ולא שבית-המשפט יבוא ויגיד: אני מבטל את הכול. הכנסת והממשלה, לא יודעים לחוקק. אין דבר כזה. זו פגיעה באושיות המשטר של מדינת ישראל. זה לא מצב שבית-המשפט מבקש להתערב, זה לא מצב שבו אנחנו אומרים: אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים להגיע לפתרון. כל אחד פוחד מהשכן שלו, מחבר המרכז שלו, מהזה שלו. אמרתי: אני לא פוחד, אני פוחד רק מהקדוש-ברוך-הוא. אני לא הולך לפריימריז. אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ומה שאני רוצה זה לעשות את האמת במתווה קריטריוני נכון, ולא חלוקה לפי מקורבים. לא פשוט, הסיפור הזה. אנחנו מדברים על בעיה קשה מאוד מאוד.

מתקשרים אלי חברים שלי ואומרים לי למה אני יורד ב-1% או 2%. שנדע, שלפי המתווה הזה יהיו 403 יישובים שמגיע להם על-פי המפה, מפת הפריפריה, מגיע להם להיות בפנים, אני לא מדבר על מה אחוז הניקוד הפנימי, אבל מגיע להם להיות בפנים והם לא בפנים. עד עכשיו יש 182 יישובים, מדובר על 403 יישובים שאם אנחנו מאשרים את זה הם בפנים. כך, אחרת, תקרה יותר גבוהה, תקרה יותר נמוכה, אנחנו שוברים את הראש, בעיקר שגית, היועצת המשפטית, יושבת גם עכשיו כדי למצוא פתרון שלא תהיה פגיעה, ואם תהיה פגיעה, שהיא תהיה מזערית, וזה אחרי תוספת הכסף. אני הבאתי את זה לדיון ראשון בוועדה, ואז קם חבר הכנסת סמוטריץ מהבית היהודי, עכשיו אני מגיע לשם,

עכשיו אני מגיע לבית היהודי.

מה אתה שואל אותי עכשיו שאלות אינפורמטיביות כשאני פה נואם? אתה תצטרך להצביע על התקציב. ואז מגיע חבר הכנסת סמוטריץ, מגיע לוועדה, האמת היא שהיינו יכולים כבר אז להצביע. היינו יכולים לסגור את הסיפור. היינו יכולים אז לסיים את זה, נכון. והוא אמר שהוא מבקש להוסיף את יהודה ושומרון. בוועדה. אני אמרתי, שלא על-פי הקריטריונים.

להוסיף את יהודה ושומרון,

ונימוקיו עמו. היה מקרה חירום, היה מקרה חירום, נכון?

איזה חירום? מה חירום בזה? מקרה חירום.

אגב, שתדעו, לי אין אינטרס, לא מגזרי, לא סקטוריאלי, לא מפלגתי, מכיוון שאני את יהודה ושומרון הייתי צריך להוסיף. יש ביהודה ושומרון, לא מפני שאנחנו מתנחלים אלא מפני שאנחנו גרים שם, אין לנו ברירה, יש שם יישובים גדולים חרדיים: מודיעין-עילית, ביתר-עילית, עמנואל, מיצד, יישובים חרדיים, שאני מקבל מכתבים: למה לא הכנסת אותנו? אמרתי להם: לא, הם לא במפה, הם לא נמצאים, הם לא יישוב פריפריאלי. ואז הוצאנו את זה. דרך אגב, יהודה ושומרון לא בפנים, אבל שתדעו,

אתם לא צריכים לדעת את זה, סמוטריץ צריך לדעת, שאם אין מתווה, קריית-ארבע וחברון בחוץ. הם לא נמצאים היום. הם נמצאים, הם מחוברים לעטינים של הממשלה בדרכים אחרות. אתה צודק, אתה צודק, אני מדבר על הטבות מס ליישובים. הם מוותרים על ההטבות כי הם לוקחים במקום אחר.

הם לא מוותרים, הם פונים אלי, אני עונה תשובות שליליות.

הם מקבלים באמת, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, באמת הרבה כסף,

אגב, לפחות שהיישובים החרדיים גם יקבלו את הכסף הזה, הרי הם גם ביהודה ושומרון. 100,000 חרדים יש ביהודה ושומרון, 100,000. הם לא מקבלים שקל. שקל החרדים לא מקבלים.

פשוט הבית היהודי נגד המתנחלים במודיעין-עילית ובביתר-עילית. לא מקבלים. תראה, יש עכשיו ההתיישבות הצעירה שמקבלים ביהודה ושומרון מהחטיבה להתיישבות, שקל אחד הציבור החרדי ביהודה ושומרון לא מקבל, לא מהחטיבה להתיישבות ולא מההתיישבות הצעירה.

זה?

איך? אם מישהו יבוא ויגיד לי אחרת, שיבוא מישהו, שיקום ויגיד: לא, הם מקבלים גם כמו כולם, אני עולה לפה, אני מוריד את הנעליים ומבקש מהם סליחה. אבל ב-total אתם מקבלים יותר. שיבוא ומישהו ויגיד שהם מקבלים.

אין להם שטחים פתוחים.

אחרי זה הייתה ישיבה עם ראשי המפלגות, ואמר לי נפתלי בנט שהם יורדים מהעניין הזה אם המתווה אכן הוא מתווה קריטריוני וכל מה שנלווה לעניין הזה. הוא אכן תומך, הוא אמר לי גם אתמול, הוא נותן גיבוי מלא. למה הוא נותן גיבוי מלא?

אם המתווה הזה לא משתנה, אם אנחנו לא פותחים ומוסיפים עכשיו פתאום עוד יישובים מכל מיני מקומות. אם לא מחריגים, תגיד אם לא מחריגים.

יכולים להביא, אני לא אומר שלא יכולים להביא יישובים חדשים, אבל שהממשלה תחליט.

הדבר היחיד שיש לי מכל התהליך הזה, שהוא קשה מאוד, אני נמצא בקשר עם אנשים, לא תמיד בשיחות קלות, אני מוכן ללכת עד הסוף עם המתווה הזה. אני מביא אותו ביום שני, בעזרת השם, לוועדה, וגם נדבר על המתווה, עיסאווי פריג', אנחנו מנסים קצת לשפר אותו. אם יוסיפו יישוב אחד שלא על-פי הקריטריון, אני מחזיר את זה לממשלה, שהממשלה תעשה את זה.

מה שאני מוכן ללכת בכל הכוח, זה אם אכן בסופו של דבר אנחנו עושים על-פי מתווה נכון, מחזקים את הפריפריה כמות שהיא, לא מוסיפים לה פתאום עוד כל מיני יישובים שצריכים לקבל מזה כסף.

אני מסכים שיש יישובים אחרים שנמצאים במרכז הארץ שצריכים סיוע, אבל זה סיוע במסגרות אחרות, יש ערים קולטות עלייה, הממשלה צריכה לקבל החלטה לגביהן, אבל לקבל החלטה קריטריונית.

יש. במשרד הפנים, מי שקולט עלייה מקבל תוספת,

אז אפשר לשבת ולעשות החלטת ממשלה שהיא,

לנו קריטריונים, המתווה של הטבות המס מורכב משלושה חלקים, כולם יודעים את זה: הוא מורכב ממצבו הגיאוגרפי של היישוב, הפריפריה שבו, זאת אומרת כמה הוא רחוק ממרכז הארץ, יש מפת הפריפריה שהממשלה קבעה, זה נותן אחוז מסוים בהטבה, יש הנושא הזה של המצב הסוציו-אקונומי של אותו יישוב שנמצא בתוך המפה, והדבר השלישי הוא הקרבה לגבול, יש גבול שהוא גבול מלחמה ויש גבול שהוא גבול שלום, הקילומטרים משתנים לפי זה. זה הבסיס, הוא לא הדבר היחיד אבל זה הבסיס שעליו זה מושתת.

גפני, התקציב כל כך גרוע שאתה לא אומר עליו מילה? מה אתה מדבר עכשיו על ההטבות האלה? דבר על התקציב.

אבל יש כמה דברים לומר על התקציב הזה. אוקיי. אני התחלתי עם העניין הזה, ואני אשתדל בעזרת השם להביא את זה ביום שני ונדבר על המתווה, ואני מקווה שהוא גם יאושר. אם לא יאושר, זה כנראה ה"דד-ליין".

אם לא נאשר אותו ביום שני, ככל הנראה, בסופו של דבר, מי שיחליט זה הבג"ץ. יהיו הצבעות ביום שני?

באתי לעזור לך. אנחנו נכניס את זה, גפני. אנחנו נכניס את שלושת היישובים, נכון? נוסיף שם את התיקון הקל, אני לא מדבר על יישובים. יושבת היועצת המשפטית, מנסה לעשות שיפורים בשביל, למה רק שלושת היישובים?

אופקים יורדת בשתי נקודות, למה? אני גר באופקים. גפני, המשיח הגיע.

למה דווקא שלושת היישובים האלה?

אופקים יותר חשוב לי. אבל בסדר, אופקים לא הפגינה, לא השביתה את הלימודים. היא לא עונה על הקריטריונים, אופקים? עונה.

היא יורדת ב-2%, ואנחנו מחפשים עכשיו דרך להעלות אותה חזרה, לא בטוח שנצליח. זה לא רק שלושה יישובים. אי-אפשר, גם כשמוסיפים 400 מיליון שקל,

כשאתה מעלה מ-182 יישובים ל-403, אי-אפשר שלא תהיה ירידה פה ושם. אנחנו חייבים למזער את הירידה. אני מבקש לומר, הרבה עבודה יש לממשלה, הרבה עבודה עומדת בפני המדינה עם כל מה שקורה עם מנועי הצמיחה. המציאות הזאת,

אתה הולך לתקן את המתווה או לא? את מה? לא, הוא אמר שלא. לתקן מה? לא שמעתי. את המתווה. לא, לא. לתקן את המתווה, בממשלה, לא אני.

אין לי שום אינטרס בזה. אני מקבל מכתבים מיישובים חרדיים: למה אתה לא מכניס אותנו?

אז מה, אני גם אוכל את הדגים הסרוחים וגם אעוף מהעיר?

יש לזה סיבה? תגיד לי, אולי אחרי זה תלחש לי באוזן למה יש לי סיבה לעשות את זה.

לפרוטוקול, לפרוטוקול. לא, שום דבר, לא בא בחשבון מבחינתי.

גם לא מבקשים ממני את זה היום, אף אחד לא מבקש ממני לשנות את המתווה. מבקשים שאני אשפר. מה ההבדל בין שיפור לתיקון? נעשה כל מאמץ. אל תצעקו לי פה במליאה ואחרי זה תגידו לי משהו אחר בחוץ, עם כל הכבוד. אתם ביקשתם שלושה יישובים, לשפר את מעמדם מעלות, נהריה ועכו. ביקשתם. בסדר, אני עושה כל מאמץ על מנת שזה יקרה. אני אומר לכם שאלה לא היישובים היחידים, אחד מהם זה אופקים שירד מ-14% ל-12%. אופקים קרובה ללבי, אני חייתי שם הרבה מאוד שנים, אני מכיר את האוכלוסייה, הם מתקשרים אלי. מרציאנו סיפר. מרציאנו סיפר, לא חשוב, לא נספר הכול עכשיו. והמציאות היא שצריך למזער נזקים. דבר אחד אני לא אעשה, שינוי המתווה. אנחנו עשינו דברים רבים, אדוני היושב-ראש, למשל הנושא של אלמנה או אלמן שנישאו בשנית, שהייתה בעיה קשה עם הדבר הזה, זה גם לא היה, הוספנו את זה, כל חברי הוועדה, קואליציה ואופוזיציה. הוספנו את זה, והאוצר הסכים. אבל לא עד הסוף. לא עד הסוף. תגידי, את חושבת שרומא נבנתה ביום אחד? איזה חוק הסדרים את מכירה שהיו בו כל כך הרבה תיקונים? למשל, פנו אלי היתומים הידועים ואמרו לי שהם מופלים לרעה. דיבר אתי יושב-ראש הכנסת ודיברו אתי אישים רבים נוספים, שזה באמת עוול שאין כדוגמתו. מה היינו צריכים לעשות? היינו צריכים להגיד: חכו, נגמור את התקציב, את חוק ההסדרים, נתחיל לדון על העניין הזה?

התיישבנו, הזמנו את היתומים, קיימנו דיון, ביקשנו הסכמה מהאוצר, קואליציה ואופוזיציה, והעברנו את זה בחוק. אני לא מאמין שהאופוזיציה תצביע נגד חוק הסדרים כשבתוכו יש הסיפור הזה של היתומים. לא מאמין, וכשיש שם הנושא של הפחתת הריבית במשכנתה. אני יכול למנות, כבר אין לי זמן. אני רואה שחבר הכנסת הרצוג, יושב-ראש האופוזיציה,

אז אני לא רוצה סתם לקחת מזמנו. אתה לא סתם, אתה אומר דברי טעם. אנחנו גם שמחים שבינתיים הגיע יושב-ראש האופוזיציה, אבל זה לא שמשכת זמן, דיברת מאוד לעניין. הנושא הזה של ביטול תשלום של שבח אינפלציוני לגבי דירות שנמכרות בין השנים 2014 ו-2015, ביטול מס שבח, חברים בשולי המליאה. ביטול מס שבח, עידוד היצע דירות, הקלות רבות במס, ומי שהוא קבלן שהולך לבנות עכשיו, בהתחלה ההצעה הייתה רק עשר דירות. אמרנו: שמונה דירות גם יספיקו, אם אכן הוא הולך לבנות שמונה דירות. יש גם גזירות, לא גזירות, אבל יש גם דברים שהם לא טובים, מטבע הדברים. יש דבר שאנחנו פיצלנו, חוות הדעת שרשות המסים דרשה. הבטחתי לשר האוצר שאנחנו נקיים את הדיון הזה ביום שני. אני לא יודע אם חברי הוועדה כבר קיבלו את סדר-היום. ביום שני יהיה הנושא של הטבות המס ליישובים וגם חוות הדעת שרשות המסים דורשת, ויתקיים על זה דיון מקיף: הארגונים יבואו, החברים ישמיעו את דעתם, ואנחנו נקבל החלטה. אני מקווה גם, חוות הדעת שאומרות שאתה צריך לדבר עם כל מי, כן, כן, אנחנו יודעים. הרי אני פיצלתי את זה. פיצלתי את זה, חבר הכנסת אראל מרגלית, ולא היה לי קל. אתה גם יודע שלא היה לי קל. אנחנו הוספנו, מה שלא היה בחוק, הוספנו לחוק את המערכת הפוטו-וולטאית. יש הלוחות הסולריים, יש גם בכנסת, המערכות הללו, שעל-פי החוק, כשזה נעשה לא היה בכלל מושג כזה של אנרגיה מתחדשת, של אנרגיית השמש, לא היה הדבר הזה. ואז אם מישהו שם על גג ביתו את המערכת הסולרית וזה משמש לחשמל של התצרוכת הביתית, הוא צריך לשלם ארנונה חוץ ממה שהוא משלם על הבית. זה היה דבר בלתי מתקבל על הדעת בעליל. בתוך חוק ההסדרים, אדוני יושב-ראש הכנסת, הכנסנו, שאם מישהו שם את המערכת הזאת עד 200 מ"ר, שזה ממש תצרוכת ביתית, הוא יהיה פטור מתשלום ארנונה. הוא משלם את הארנונה על הבית, אבל הוא לא ישלם ארנונה על מה שהוא משתמש למערכת הסולרית, ומכאן ואילך, מעל 200 מ"ר, זה גם נוגע לכנסת, אבל זה נוגע להרבה מקומות, ישלמו ארנונה, אבל ארנונה מאוד מופחתת, מכיוון שיש עניין למדינת ישראל לעודד את המערכות הללו, שהן מערכות של אנרגיה מתחדשת, ולא מזהמות את האוויר כפי שקורה בייצור חשמל רגיל, עם פחם ועם כל מה שנלווה לעניין הזה. אני סבור שיש דברים רבים בתוך החוק שהם דברים חיוביים שהיה צריך לעשות אותם אפילו במסגרות אחרות, ואנחנו, חברי ועדת הכספים, מהקואליציה ומהאופוזיציה, עם סיכומים ממשרד האוצר, העברנו דברים רבים נוספים. אדוני היושב-ראש, התקציב לא מושלם.

לראשונה מאז אני מכיר את תקציבי המדינה, עברתי 26 תקציבי מדינה, לראשונה הכול שקוף, הכול נמצא על השולחן. אגב, אני לא בטוח שזה מה שצריך לעשות. אני חושב, ואמרתי את זה גם במשרד המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה, שצריך לשבת ולהחליט לגבי השקיפות, חברת הכנסת סתיו שפיר, לגבי השקיפות צריך לשבת ולהחליט מה באמת המודל הנכון. האם ועדת הכספים או מליאת הכנסת צריכה לשבת בדיוק על כל נושא עד הפרט האחרון? זה נכון שהיום זה היה צריך להיות, וזה היה. כל דבר שנעשה, דברים חיוביים, צריך לדעת ממנו מהחל ועד כלה. אני אומר לך, אדוני יושב-ראש הכנסת, ואמרתי את זה גם לאבי ליכט, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, צריך לשבת במהלך השנה, כשהימים שקטים, צריך לשבת ולהחליט אם זאת הדרך, ואם זאת הדרך אז צריך להמשיך בה. אדוני יושב-ראש הכנסת, רבותי, אני מבקש ממליאת הכנסת לאשר את התקציב לשנים 2015 2016, לאשר את חוק ההסדרים הנלווה אליו, ולאשר את החוק הנוסף שאנחנו פיצלנו מתוך חוק ההסדרים וצריך לאשר אותו עכשיו בקריאה שנייה ושלישית. ואני חושב שאנחנו צריכים באמת בסוף גם לאחד כוחות כדי להצעיד את המדינה קדימה לדברים שהם חיוניים לה, לחברה, לאזרחים, לתושבים. תודה רבה על ההקשבה, אדוני היושב-ראש. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני. גם בנוכחותו אני מודה לו על העבודה הקשה שהוא עשה במהלך השבועות והחודשים האחרונים. אני מזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, ואחריו יסכם שר האוצר חבר הכנסת משה כחלון. אדוני היושב-ראש, תודה לך. אנחנו חזרנו עכשיו מהטקס לזכרו של דוד בן-גוריון, מייסד מדינתנו, וחבל לי מאוד שהיינו צריכים להתכתש ולהתווכח ולריב כדי לכבד אותו. ואני אומר גם כאן: היה צריך לכבד גם את המעמד הזה, וראש הממשלה היה צריך להיות כאן ולשמוע ולהקשיב לחברות ולחברי הכנסת. שרי הממשלה, שכמעט לא כאן, אומנם שר האוצר כאן בגופו, אני לא בטוח שלכל דבר שהוא מביא היום הוא מסכים. אין הרבה שמקשיבים, אבל אנחנו, את קולנו נרים. אני חייב לומר, לנו אולי אתם לא מקשיבים, אבל אתם גם לא מקשיבים לאזרחי ישראל. אתם לא מקשיבים לעשרות אלפים של אזרחי ישראל שמפגינים בשבועות האחרונים, במוצאי השבת, בגשם, בסערה, בימים הקשים ביותר שעוברים עלינו, והם במיוחד צעירות וצעירים. רק בשנה שעברה הממשלה שלחה חלקם של הצעירים והצעירות המופלאים הללו להגן על המדינה במבצע "צוק איתן". חלקם שילמו מחירים קשים וכואבים, ואלה שחזרו, קיבלו מכם אותות מלחמה ושלחתם אותם לדרכם, אלה שחזרו רק יכולים לחלום, אדוני היושב-ראש, על עתיד הוגן והגון בישראל כשאתם בשלטון. אז מה אם ראש הממשלה התנצל במערכת הבחירות שהוא הזניח את הטיפול ביוקר המחיה וביוקר הדיור? אז מה אם הוא הבטיח שמייד כאשר הוא ייבחר הוא יטפל בזה אישית?

ומחר הוא יאמר הפוך באנגלית, ואחר כך הפוך בעברית. אז ביבי אמר. איש לא מאמין לו, לא בבית הזה, לא בממשלה הזאת ולא ברחובות המדינה. ולא נבחרתם, חלקכם, חברי הקואליציה, בהבטחה שאתם תדאגו לעתיד הצעירות והצעירים בישראל? מאות-אלפי צעירות וצעירים שצופים, חבורות-חבורות, בפרקי הסדרה המצוינת "מגש הכסף", שהיא המבטאת את החיים עצמם, שלנו ושלהם, שעוברים ממייל למייל, מווטסאפ לווטסאפ, אני יודע שלממשלה זה לא מזיז ולראש הממשלה זה לא מזיז, אבל לחברי הממשלה, לך, שר האוצר, לחברות וחברי הקואליציה, כלום לא מזיז לכם?

אולי תנועו באי-נחת בכיסא שלכם, כי אתם יודעים שאי-אפשר לחיות פה כשיוקר המחיה רק ממשיך לעלות, כשמצוקת הדיור אפילו לא נראית לקראת פתרון? ואני שואל אתכם: איך תסתכלו לצעירים האלה שמפגינים במוצאי-שבתות וצופים בסדרה "מגש הכסף", איך תסתכלו להם בעיניים ותשלחו אותם למערכה הבאה, שלצערנו עלולה לבוא? איך תשלחו אותם להגן על המדינה וחלילה לשלם בחייהם כשאתם לא רואים ולא שומעים ולא מתעניינים בעתידם? אתם לא ממשלת שלושת הקופים, אתם ממשלת האטומים. ממשלה שמולה עמדנו בשבועות האחרונים, אופוזיציה רחבה, של סיעות גדולות וחשובות, בראשות סיעת המחנה הציוני, כשעבדנו יחד כאופוזיציה לוחמת ולא מתפשרת, עם מספר שיא של הסתייגויות, אופוזיציה שחבריה וחברותיה לא ישנו, עברו עמוד-עמוד, התייחסו סעיף-סעיף, והוכיחו לכם כמה אתם מנותקים, כמה שכחתם את ייעודכם, כמה רחוק הלכתם בשירות המקורבים לכם, כמה מעט עשיתם כדי לספק להם קורת גג ראויה והכנסה מספקת. מכובדי, עשרות-אלפי הצעירות והצעירים שיוצאים מדי מוצאי-שבת, כולל השבתות האחרונות, להפגין נגד מתווה הגז שאתם מקדמים, בלי לראות בעיניים, בלי לספור את האזרחים, מתווה גז שהוא לא הגון ולא הוגן לאזרחי המדינה, עשרות-אלפי הצעירות והצעירים שיוצאים בגשם ובסערה לא היו צריכים את הסדרה "מגש הכסף" כדי להבין שמשהו לא הוגן ולא הגון קורה פה, בתקציב הזה. הם נושמים את יוקר המחיה, הם חיים את מצוקת הדיור, הם הולכים ל"סופר" ומגלים יום-יום שצריך לבחור בין מוצרים כי פשוט אין כסף, ואי-אפשר יותר לשנורר מההורים, שגם להם כבר אין והם לא ישנים בלילה מחרדה מה יקרה להם בפנסיה. והצעירות והצעירים הללו מחפשים דירה, ורואים דירה ועוד דירה, בית ועוד בית, בעיר הגדולה ובעיר הקטנה, בכפר ובהרחבות של הקיבוצים, בעיירות בנגב ובגליל, והכול הכול יקר מדי. הכול מחוץ לתקציב, כמו שאומרים, הכול חלום בלתי מושג ובלתי אפשרי, הכול לא בהישג יד. שאלתם את עצמכם, חברי הקואליציה, למה הם יוצאים להפגין נגדכם בגשם ובסערה? מדוע הם עושים זאת בתקופה קשה ביטחונית? הצעירות והצעירים הללו מפגינים נגדכם, הם זועקים כדי שתפתחו את לבכם. הם צועקים לעתיד טוב יותר, ואתם אוטמים את אוזניכם, מסובבים להם את הגב וממשיכים הלאה. הם מפגינים נגדכם, נגד האטימות, נגד המשחק הבלתי-פוסק בכספי ציבור. הם יוצאים לרחובות בגלל התחושה הנוראית שהם שקופים, תחושה שאסור שתהיה לשום אזרח במדינה דמוקרטית, שפשוט אף אחד לא סופר אותם, שאתם תמיד תמיד מעדיפים קבוצות לחץ שמקורבות לצלחת. הם מפגינים, הם מפגינים נגדכם, כי נמאס להם רק לחלום על דירה או על הכנסה פנויה סבירה. הם יוצאים לרחובות בגשם ובסערה, והם יצאו שוב ושוב, כי מתווה הגז, בדיוק כמו התקציב, בדיוק כמו כל דבר שהממשלה הזאת עושה, לא משרת אותם ולא משרת את אזרחי המדינה. כי הצעירים האלה הם אנשים עובדים, שלא מצליחים לגמור את החודש, כי יוקר המחיה ממריא לגבהים מסוכנים. כי הם תושבי ירושלים שמרגישים שעיר הבירה של מדינת ישראל מופקרת, עזובה, נטושה על-ידי מי שנהנה להשתמש בה גבוהה-גבוהה במערכת הבחירות ובכל נאום בעולם, ואין עתיד בתוכה. הם, למשל, עובדי הגנים הבוטניים, 200 גנים, נכסי צאן ברזל המדעיים והתרבותיים של ישראל, שהולכים להיות מפוטרים מעבודתם, כי לשר החקלאות או לבצלאל סמוטריץ יש דברים חשובים בהרבה מחינוך למדע ולחיבור לארץ, על כל גווניה. הם תלמידי בתי-הספר הערביים, שמבחני המיצ"ב האחרונים הוכיחו שוב שהממשלה הזאת מפקירה אותם, זונחת אותם ואת משפחותיהם,

כי הם מיעוטים. זו ממשלה שהתחילה את דרכה בהתבטאויות גזעניות וממשיכה לדרוס, ולפגוע בזכויותיהם. הם ילדים להורים מבוגרים שהולכים אתם לקופת-חולים ועומדים נבוכים כשהוריהם לא יכולים לממן את התרופות שהם זקוקים להן, או עולים מבוגרים שעלו לישראל והיום חיים מהיד לפה. הם נערות ונערים שחולפים ברחוב כשאיש מבוגר מחטט בפח הזבל כדי למצוא את הארוחה היחידה של היום. הם יודעים שלא ככה אמור להיות אדם בישראל, ולא ככה הוא אמור להזדקן. הם יודעים שהמציאות הזאת חולה. הם יודעים שנדפקה להם הפנסיה. הם יוצאים לרחובות כי אתם, שרות ושרי הממשלה, שמים את החברים שלכם, את קבוצות הלחץ שקרובות ללשכתכם, הרבה לפניהם, ואתם לא רואים אותם ממטר. וראש הממשלה? הוא מתנהג כאילו הוא ראש ממשלה של מדינה זרה, הוא בכלל לא בעניין, הוא לא פה, הוא לא השתתף בדיוני התקציב, הוא לא העיר הערה. חברות וחברי הקואליציה היקרים, אתם ההולכים בשורה ארוכה-ארוכה ולא פוצים פה, אני שואל אתכם: אתם רואים צעירות וצעירים יוצאים להפגין בגשם, בסערה, בימי טרור. איך אתם מסתכלים להם בעיניים? איך אתם מסתכלים לילדים שלכם בעיניים? איך אתם יושבים כאן בידיעה שאלה החברים שלהם, הסטודנטים שלומדים אתם בכיתה, החברים שלהם מהמילואים, אלה שמפגינים הם חברים של ילדיכם. איך אתם מאפשרים לזה לקרות? על זה יצאתם לבחירות? על זה יצאת לבחירות, אדוני שר האוצר? אתם באמת חושבים שזה התקציב הראוי למדינת ישראל, באפס צמיחה, באפס טיפול ביוקר המחיה, באפס טיפול בדיור?

אתם, חברות וחברי הקואליציה, חברי כולנו, חברי הבית היהודי ויהדות התורה, חברי ש"ס וחברי הליכוד, מה לא הבטחתם בבחירות האחרונות? להיות חברתיים, הבטחתם לשרת את הצעירים, את דור העתיד, את השקופים, את מעמד הביניים, את המשפחות העובדות. אז איך, איך אתם עוצמים עיניים? איפה דוח אלאלוף? מה קרה לו, אדוני, חבר הכנסת אלאלוף? מדוע אינכם משקיעים בעסקים הקטנים והבינוניים? מדוע אינכם משקיעים בהעלאת השכר במשק? מדוע אינכם משקיעים בפיתוח התעשייה? מדוע אינכם דואגים לעצמאים? מדוע אינכם פותרים את בעיית הביטוח הסיעודי הקולקטיבי? מדוע אינכם דואגים לקשישים, לוותיקים, לעולים החדשים, למיעוטים, במקום לדאוג לכיסאות שלכם? כל זה לא מקבל מענה בתקציב, כי התקציב הזה שאתם מביאים כאן היום לאישור בית-המחוקקים הוא תקציב הכניעה הסופי שלכם לקבוצות לחץ, לימין הקיצוני, להתנחלויות המבודדות. ואני יודע, נכבדי, ואני יודע, אדוני היושב-ראש, שכשארד מהדוכן יעלה שר האוצר, ואחר כך תצביעו כמו אוטומט, בשורה ארוכה ארוכה, ואנחנו נעשה הכול כדי להקשות עליכם, ואנחנו נהיה גאים בצעירות ובצעירים שלא ויתרו, גם בגשם ובקור ובסערה בחוץ, צעירות וצעירים שלא הסכימו להיות מגש הכסף. לצעירות ולצעירים האלה אני מסתכל בעיניים, ואנחנו אומרים להם, מהאופוזיציה: ישראל צריכה תיקון גדול, מגיע לכם עתיד, מגיעה לכם דירה, מגיע לכם להתפרנס בכבוד ולחיות מן המשכורת ומגיעים לכם ביטחון ותקווה. ומהצעירות והצעירים בישראל אני מבקש: אל תוותרו. אתם לא מגש הכסף. אתם העתיד שלנו. וגם אם זה ייקח עוד זמן, אנחנו נביא לכם, בסופו של דבר, את הבשורה ואת התקווה.

תודה לראש האופוזיציה. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לוח תיקונים להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015, לוח תיקונים להצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015, לוח תיקונים להסתייגויות ולבקשות רשות דיבור להצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, ומנהלי הסיעות במיוחד,

אני מזמין כרגע את שר האוצר חבר הכנסת משה כחלון לסכם. לאחר מכן אנחנו מייד עוברים להצבעות. אין יותר, לא זמן פציעות, לא מישהו שימשוך, לא דיבורים, מייד הצבעות.

אדוני שר האוצר חבר הכנסת משה כחלון, הסיכום שלך לדיוני התקציב ולתקציב המוגש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא לאישור הכנסת את תקציב המדינה לשנים 2015 2016. תקציב המדינה הוא ביטוי ראשון במעלה לתפיסות עולם, לערכים, ליציבות שלטונית וליכולת למשול תוך כדי הובלת סדר-יום במטרות ובאמצעים. העובדה שהכנסת הקודמת לא הצליחה לאשר את תקציב המדינה היא ביטוי לבעיית המשילות של ישראל. תקציב המדינה המונח לאישור הבית הזה הוא תקציב, קודם כול ולפני הכול, תקציב חברתי. זה התקציב החברתי ביותר שהונח זה למעלה מעשור בפני הבית הזה.

זה תקציב משנה כיוון. זה תקציב שמחזיר את ישראל הביתה, שמתחיל במגמה ברורה שבה אנחנו מנסים לתת לילדים שלנו מציאות טובה מזו שיש לנו. זה תקציב שמטפל אחרי שנים רבות בבעיות יסוד בכלכלה ובחברה הישראלית, שהגיעה השעה לטפל בהן. הכלכלה הישראלית הפכה בשנים האחרונות לריכוזית מדי וליקרה מדי. הפערים בין העני לעשיר ובין המרכז לפריפריה צמחו לממדים מסוכנים, ממדים שיש בהם סכנה של פגיעה ממשית ביציבות החברה שלנו, בסולידריות ובערכים שאני מאמין בהם. מעל לכול, תמונת המצב החברתית-כלכלית שהייתה כאן בשנים האחרונות סיכנה סיכון של ממש את החוסן הלאומי. התרחבות הפערים, שעבוד הצעירים והפיכת צורכי יסוד לבלתי מונגשים למרבית דור ההמשך, כל אלה היו ועודם איום קיומי על החברה בישראל. הכרזנו עליהם מלחמה, ואנחנו נחושים לנצח. אדוני היושב-ראש, תקציב המדינה שאני מניח היום על שולחן הכנסת, בערב זה, מביא בשורה אמיתית לאזרחי ישראל. זה תקציב שקובע סדר עדיפויות לאומי חדש. הוא מאפשר לנו להעלות את שכר החיילים, חיילי החובה, את דמי הקיום, בוז'י, זו החוכמה הכי קטנה לבקר ולא לשמוע תשובות.

אתה בדרך נוהג בזה, אז בוא תקשיב גם. אני רק לקחתי כוס מים. אז בוא, בוא. באמת אתה צריך מים.

מאפשר לנו להעלות את שכר החיילים ודמי הקיום, להבטיח דמי אבטלה לעצמאים, לחזור ולספק קצבאות ילדים, בניגוד לעבר. כן, חברינו באופוזיציה, אנחנו בעד קצבאות ילדים. חברי לאופוזיציה, גם אנחנו. במקום שאני גדלתי, ילדים זה היה ברכה. בשבילכם ילדים זה נטל. זה לא נכון. למה אתה אומר את זה?

חבריכם באופוזיציה, כן.

אתה קשקשן. אתה קשקשן. רוב חברי הממשלה הם אלה שביטלו את זה.

ומייעדים להם כספים לגיל הבגרות, תוך הגדלת כושר הקנייה וההשתכרות, כמיליארד שקלים הוספנו, לא הוספנו, סליחה, ייעדנו, לדיור ציבורי. 280 מיליון כסף חדש, והיתר כסף שהיה שם, 200 מיליון שקלים לשיפוץ דירות בדיור הציבורי, 5.3 מיליארד לדוח אלאלוף, ואם אנחנו מוסיפים את השיכון מגיעים ל-7 מיליארד.

זה תקציב ששומר על ביטחון ישראל ומאפשר לנו להגדיל את יכולת ההתעצמות והמוכנות מצד אחד, ולתגמל באחריות ובתבונה, אחרי שנים של ניסיונות והבטחות, את אלה שעומדים על המשמר ומגינים על כולנו. מצד שני, בנינו לראשונה תקציב רב-שנתי. הימים שבהם הרמטכ"ל וקציני צה"ל היו צריכים לבוא לפה לוועדות ולהסתובב ולחזר על הפתחים נגמרו. המחזות האלה, שאלופי צה"ל במדים היו צריכים להסתובב בוועדות, נגמרו. יש תקציב חמש-שנתי, הצבא יודע מה המשימות שלו, הצבא יודע לעשות את זה, והצבא משוחרר מהנטל הזה.

יהיה בלילה, בעזרת השם. התקציב הזה הוא תקציב אחראי. טווח הגירעון הוא 2.9, נמוך משמעותית מהגירעון שנבחר על-ידי הממשלה הקודמת, שהיה 3.4. בתוך הגירעון המצומצם הזה אנחנו עושים הרבה יותר. עושים במעשים ולא בדיבורים. 660 מיליון שקלים הוקצו להעלאת שכר החיילים והחיילות שמגינים עלינו. שכרם יעלה, בעזרת השם, ב-1 בינואר, ננסה גם להקדים את זה, ביותר מ-50%, שכר חיילי החובה, דמי הקיום. אני חייב לומר שחבר הכנסת עמיר פרץ שנים התאמץ לעשות את זה,

ברוך השם זה מצליח. מגיעה לך ברכה על החיילים. ברוך השם. בסדר, אנחנו הולכים, כל דבר, בשם השם נעשה ונצליח. זה המסר שלנו. 700 מיליון שקלים לפתרון משבר הנגדים בצה"ל. אתם יודעים שהיה עיוות של שנים בשכר הנגדים, תיקנו את זה, היה עיוות בשכר הנגדים של המשטרה, תיקנו, עיוות בשכר הנגדים בשב"ס, תיקנו. שוטרי הבירה מה עם תקציב של 56.1 ביטחון, שהוא לא התקציב האמיתי? אתם תשימו שם עוד 4 מיליארד ותסירו את התקציב האמיתי.

שעובדים פה ומגינים עלינו בגופם, קיבלו מענק של כ-10,000 שקלים בשנה, תיקנו, הוספנו בשנתיים רבותי,

אמרתי שנתיים,

שנתיים, 6.5 מיליארד שקלים בחינוך, שנתיים, 5.9 מיליארד שקלים לתקציב הבריאות, 800 מיליון שקלים לרווחה. רבותי, אני מדבר על תוספתי. תוספתי. הוספנו כ-600 מיליון שקלים לטובת השלמת הכנסה לקשישים. כמה הוספת ליישובים הערביים? סטנה שוואיה. חכה, נגיע גם אליך. אתה מתכוון להוסיף? נגיע גם אליך. הוספנו חצי מיליארד שקלים לתוספת סייעת בגני-הילדים לגיל הרך, כמובן יחד עם שר החינוך, החזרנו את קצבאות הילדים, אומנם עוד לא סיימנו את החקיקה, אבל נסיים את העניין של דמי אבטלה לעצמאים, הכסף מונח בצד, ה-150 מונחים בצד, 150 המיליון. בימים הקרובים נודיע, קודם כול, מי שצועק "לא מספיק", אני מסכים אתו. כלום לא מספיק, וזה בסדר.

150 המיליון, חבר הכנסת פורר, אני מסכים אתך. למה להתווכח? אני בטוח שיקבלו. צריך להוסיף. הזכויות הסוציאליות, חברי הכנסת של סיעת כולנו, זה לא עוזר כרגע לשר האוצר.

תאמינו לי. בימים הקרובים נודיע על רפורמה בבנקאות, על הפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים. הרפורמה בבנקאות היא כבר עובדה קיימת. אחרי שנים של קיפאון, אני שמח שבנק ישראל הבין שאין אפשרות אחרת והצטרף אלינו למהלך. זהו תקציב שרואה את כולנו. את החד-הורית, את החלשים והמוחלשים, את הזוגות הצעירים, את השכירים והעצמאים ואת המשפחה הישראלית, את המגזרים השונים, ערבים,

צ'רקסים, בדואים, ואת המשפחה הישראלית בכלל. זה תקציב ממלכתי, שהיה ראוי שיקבל תמיכה מקיר לקיר, אלמלא הפוליטיקה הקטנה. אבל אין לי טענה, זה התפקיד שלכם כאופוזיציה לבקר ולהצביע נגד, וזה בסדר. ראש הממשלה המנוח מנחם בגין אמר: צמצום האי-שוויון הוא בהתקרבות בלתי פוסקת של הקצוות החברתיים. התקרבות לא בכיוון מלמעלה למטה, המביא בהכרח לירידה ונסיגה כלכלית, אלא בכיוון שמלמטה למעלה, המביא לעלייה ולהתקדמות. הקדמה הכלכלית והחברתית לא תתבטא בביטול המותרות, כי אם בתהליך של ביטול מושג המותרות על-ידי הפיכתם המתמדת למצרכים הנדרשים על-ידי הכול והנרכשים על-ידי הכול. אני באופן אישי דוגל בתחרות ובכלכלה חופשית, אבל תוך גילוי נחוש של אחריות חברתית כאבן יסוד של המדיניות הממשלתית. כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, דירה היא לא מוצר מותרות, סלולר זה לא מותרות, "מטרנה" זה לא מותרות, מוצרי מזון אינם מותרות, לעבוד ולגדל ילדים ולחיות ברווחה בשנת 2015, לא מותרות, ביטחון כלכלי, רווחה חברתית וחלוקה צודקת יותר של העושר הם אבני היסוד של החברה שבה, כך אני מאמין, כולנו רוצים לחיות ולגדל את ילדינו. עם כניסתי למשרד האוצר, לפני כשישה חודשים, הבטחתי לראות את האדם במרכז ואת המשפחה הישראלית העובדת ואת מעמד הביניים, וכמובן את השכבות החלשות. תקציב המדינה שאני מביא הערב, אדוני היושב-ראש, לאישור הכנסת מייצג את הערכים הללו. זה תקציב ממלכתי בראייה ובהסתכלות שלו. התקציב הזה עוסק במיעוטים ובפריפריה, בחברה ובביטחון, ברפואה ובתעסוקה, בתחבורה ציבורית ובתשתיות, תוך הסתכלות חברתית רחבה ותוך בחינת האחריות הנדרשת מצד הממשלה כלפי החברה ותקינותה החברתית,

אני מודה לך על סבלנותך, אבל אפילו אני כבר לא מוכן לסבול את זה. חבר הכנסת זוהר, נא לשבת, חברת הכנסת נאוה בוקר, חברת הכנסת נאוה בוקר, נא לשבת, חבר הכנסת מאיר כהן, נא לשבת במקומך, השר לוין, חבר הכנסת אילטוב. נא לשבת במקומות, נא לשבת במקומות. אני רוצה לשמוע את שר האוצר ולא מצליח. בחודשים האחרונים עמדנו, ואני חייב לומר שגם חברי הכנסת מהאופוזיציה עזרו לנו פה מאוד, בפני מתקפת לחצים קשה מצד בעלי עניין במשק שניסו בכל כוחם למנוע מאתנו לבצע את הרפורמות העמוקות שהבטחנו לציבור. נכון, לא הכול הצלחנו, בזמן המועט שעמד לרשותנו, אבל בנושאים הבוערים ביותר והחשובים ביותר אנחנו מבצעים מהפכה של ממש. זו בשורה אמיתית וחשובה ביותר שתקציב זה מביא עמו. חוק ששינסקי 2, למרות כל הלחצים, ואני רוצה לחזור ולשבח את האופוזיציה: המחנה הציוני, שעזר בצורה בלתי רגילה, כמובן גם יש עתיד ומרצ, כל המפלגות, שעמדו כאיש אחד כדי לוודא ששינסקי לא ייפרם, וכך קרה. אנחנו פועלים במשרד האוצר, אומנם לא במסגרת התקציב, למנוע את המיזוג של "גולן טלקום" עם "סלקום". זה יפרום רפורמה חשובה ויגרום לעליית מחירים ויגרום לריכוזיות חדשה. אזרחי ישראל ייהנו מיותר מ-500 מיליון שקלים מדי שנה שיופנו לצמיחה ולפיתוח הפריפריה והתעסוקה. רפורמת הקורנפלקס, תעשיינים, יבואנים, לוביסטים, מי לא לחץ, וגם אותה העברנו. בתוך כמה חודשים כבר נתחיל לראות את הפירות שלה. בתוך חצי שנה הפכנו דיבורים על מאבק ביוקר המחיה למדיניות אפקטיבית, נחושה וברורה. מה לא נכתב על הצורך להוציא את משבר הדיור מהתהום העמוקה שבה הוא נמצא? המשבר הזה קיבל מערכה נחושה, רב-חזיתית, שמחזירה את ישראל הביתה. הפסקנו את הספסור בקרקעות, הפסקנו את שיטת המכרזים. חברים, בעבר מי שהיה משלם יותר, קיבל, והסכום היה מושת על הזוגות הצעירים. היום עשינו מכרזים הפוכים: מי שמשלם הכי מעט, מקבל, וכך זה משתרשר לזוג הצעיר, לדיור. מחיר למשתכן, שוטפת את כל הארץ. בעזרת השם, נשווק כ-25,000 דירות עד סוף השנה ו-70,000 עד סוף השנה הבאה במחיר למשתכן. וחברים, תוצאות המכרזים אינן מקריות. זה שדירה בעפולה, במקום 900,000 או 950,000 תימכר ב-620,000, זה לא מקרה, ובמוצקין, במקום 1.3 מיליון ב-950,000, זה לא מקרה, ובמושב אחיסמך, במקום 900,000 ב-650,000, זה לא מקרה. ובעזרת השם, אתם תראו ב-7 בדצמבר את ראשון-לציון, ואתם תופתעו מראש-העין, וככה נעבור בנחישות אחד-אחד עד שנפתור את הבעיה. חברי הכנסת, אני מכיר את המגרש הפוליטי שנים רבות. כנבחרי ציבור, כשליחי ציבור, עלינו לזכור תמיד שלא הכול פוליטיקה, בסוף יש מדינה לנהל. יש לנו כלכלה חזקה, יש לנו מיליוני אזרחים שאותם עלינו לשרת, יש לנו אחריות לעתידה של ישראל, לביטחונה, לביטחון אזרחיה ולרווחתם. אני יכול רק להצטער שחלק גדול מהחברים שלי, אבו עראר, עשינו הרבה למען האזרחים הערבים, ומי כמוך יודע. היום בערב אתה הולך להתנגד, אתה יודע למה? לתוכנית של "צוות 120 הימים" למגזר הערבי, שתפתור את עניין הדיור. אתה יודע למה אתה, לא תקצבתם.

אתה יודע למה אתה עוד מתנגד? אתה מתנגד ל-400 יחידות דיור בסח'נין. הלילה אתה, אתה יודע למה אתה מתנגד הלילה? אני אספר לך, אם אתה לא יודע: אתה הולך להתנגד ל-40% מכל שקל לתחבורה ציבורית שהולך למגזר הערבי,

כשאתם באוכלוסייה 20%. יש לכם 40%, פי-שניים. אתם הולכים להתנגד לזה. תקשיב. איזה תחבורה ציבורית? אני מוכן שאחד מכם ידבר, אני לא יכול שכולם. סיר עדשים נותנים לך. טוב, אדוני השר ימשיך.

חברי הכנסת, אני עוד פעם מבקש שקט. חברי הכנסת גפני וסמוטריץ, שבו בבקשה, חבר הכנסת מיקי זוהר, כבר ביקשתי ממך לשבת. אני רוצה שוב, חברי הכנסת יוגב, פולקמן, שבו. אני רוצה שוב, איפה אתה כשצריכים אותך? מה כל כך מצחיק, מצחיק איך אנשים מאמינים במשהו והם צריכים להצביע הפוך. אני רוצה באמת שוב לשבח אתכם באופוזיציה על הסיוע בהעברת הרפורמות שאתם מאמינים בהן.

היום אתם תצטרכו להצביע נגד, אבל זו פוליטיקה. אבל שוב, העזרה הייתה חשובה. אני חושב שאפילו בוועדות זה עדיין משדר לציבור משהו אחר. הערב זה בסדר, תצביעו נגד, אבל אני חושב שקיבלנו מכם רוח גבית באמת חזקה. עקבנו אחרי ההצבעות מה שהאמנתם בו,

זה בסדר, אין לי שום בעיה. ואני חושב, אל תשכנע אותנו. לא, זה בסדר. תראה, אני לא יכול לשכנע אותך, גם אני ישבתי פה. אני לא נולדתי פה, אני נולדתי פה, וגם פה אמרתי את אותם דברים,

ואלה החיים, וזה בסדר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במשנה,

נכתב: "דע מאין באת ולאן אתה הולך ובפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון".

אדוני היושב-ראש, נשבעתי שלעולם אני לא אשכח מאיפה באתי, וככה אני פועל. איפה שצריכים לסייע לחלשים, אנחנו שם. אני הייתי שם ואני אשאר שם כל החיים. אני גאה ונרגש להתייצב מעל דוכן הכנסת, ואני אומר לאזרחי מדינת ישראל בסיפוק: מה שעשינו בבית הזה לא נעשה כאן הרבה זמן. הכיוון שלנו ברור: אנחנו מחזירים את ישראל הביתה, אנחנו מחזירים את הכבוד לאדם העובד והמשרת, אנחנו משיבים את הגאווה לזקן, אנחנו מחזירים את הזכות של האדם להתפרנס בכבוד ולהבטיח עצמאות וביטחון לילדיו. לכל אחת ואחד מחברי הבית הזה יש חובה ערכית ומצפונית לתמוך בתקציב הזה. אני קורא מעל בימה זו לכל סיעות הבית, מהקואליציה ומהאופוזיציה, מימין ומשמאל, לאשר את חוק התקציב ואת חוק ההסדרים במשק.

אדוני היושב-ראש, להודות ליושב-ראש ועדת הכספים ולחברי ועדת הכספים, שעשו לילות כימים,

כדי לאשר את התקציב הלא-פשוט הזה. וחבר הכנסת גפני אמר: זו פעם ראשונה בעשרות שנים שהוא רואה תקציב בלי גזירות. לא יהיו גזירות. הרב גפני, לא יהיה תשלום על רופא כשאני שר אוצר, והחלשים לא ייפגעו לעולם כשאני שר אוצר. לא יהיה. ואני שמח ומודה לבורא עולם שנתן לי את האפשרות,

נתן לי את האפשרות להעביר תקציב, בלי להטיל מסים, בלי לפגוע בחלשים, בלי לקחת, אתם מכירים את הפטנט הזה, לקחת קצת כסף מהרבה אנשים.

לקחנו הרבה כסף מקצת אנשים.

אדוני, אנשי משרד האוצר, אני רוצה להודות לכם מעומק הלב, לכל האגפים: תקציבים, 700 מיליון שקל, רבותי, חשבות כללית, כל אגפי משרד האוצר, מנכ"ל האוצר, סגני הנאמן יצחק כהן. באמת שאני חייב לומר לכם, אני מקבל הרבה מחמאות על תקציב הביטחון, אבל לא עשיתי שם כלום, הכול יצחק כהן עשה.

אז הוא עשה את זה. איציק כהן בא, מאיפה הם באים? מה המקור? תסביר לי. איציק כהן בא היום,

מאיפה אתה מביא 3 מיליארד שקל?

שאתה מפרגן. אתה יודע לפרגן. מה שנכון נכון.

אנחנו אנשי אמת, חיים. אתה יודע מה, כל הכבוד לך.

תאמין לי, 700 מאיפה, קריאות: איציק, חבר הכנסת מיקי לוי,

נביא, אל תדאג. לפני שנה עמדת כאן להודות לאנשי האוצר, וכשהוא מודה לאנשי האוצר אתה צועק לו קריאות ביניים. נו,

ממשלה של 61 היא ממשלה צרה, אבל מסתבר שהיא מספיק רחבה כדי להעביר את הדברים הגדולים. אני רוצה להודות לך, ידידי שר הביטחון, על שיתוף הפעולה, באמת, ועל ההישג המדהים, וכמובן, אחרון חביב, לראש הממשלה, על כל הסיוע, הגיבוי והתמיכה שהענקת לנו לאורך כל הדרך. אחד מחברי הכנסת אמר אבו עראר, אבו עראר, (אומר בערבית: למה אתה צועק?) למה אתה צועק? דבר, אני אשמע. אז תשמע, בוא דבר, אני מוכן לשמוע.

אני לא שומע כלום, אני נשבע לכם. טיבי, מה הוא אומר? מה החלק של, הפוליטי, טוב, לא שומעים אתכם בגלל כל הרעש כאן. שר האוצר ימשיך. כדאי גם להתחיל להצביע באיזה שלב.

אני מבקש לסיים, ולהודות גם למחלקה המשפטית, ליועץ המשפטי של משרד האוצר יואל בריס, לכל חברי הכנסת, לכל עם ישראל. תודה רבה, ותצביעו נכון. תודה לשר האוצר חבר הכנסת משה כחלון. חברי הכנסת, אבקש לשבת. חברי הכנסת, שרים, אבקש לשבת. כמה הודעות מינהליות לפני שמתחילים להצביע: באולם המליאה, בהנחיה שלי ובהנחיית מנכ"ל הכנסת, יימצאו מעכשיו רק, אני לא מתכוון ודאי לחברי כנסת, אלא לצוות, יימצאו מעכשיו מנהלי סיעות, חבר הכנסת טלב אבו עראר, לא נראה לי שאתה יושב, אף-על-פי שביקשתי כמה פעמים, יימצאו מעכשיו ועד תום ההצבעות מנהלי סיעות, עוזר שר האוצר ועוזר יושב-ראש ועדת הכספים. כדי למנוע מבוכות, אנשים בעלי אישורים קבועים שהם עוזרי שרים, עוזרי חברי כנסת, מזכירי סיעות, כל בעלי האישורים הקבועים יעברו לפרסה, ישבו שם, אף אחד לא מגרש אף אחד, אבל באולם המליאה במהלך ההצבעות יהיו, כמו שאמרתי, מנהלי סיעות, עוזר שר האוצר ועוזר יושב-ראש ועדת הכספים. כדי למנוע מבוכה ושליחת סדרנים לבקש מאנשים לעזוב, שזה בהחלט לא נכון ולא טוב, אני מבקש מכל האחרים לעזוב את התאים, לעזוב את אולם המליאה, לעבור לפרסה, יש שם אפילו קפה. בקשה, גם מחברי הכנסת, למשל מחבר הכנסת זוהר, שמדבר משום מה בטלפון, נא לשבת. כל האנשים שעומדים לפני התא הראשון, נא לזוז משם. ובמהלך כל ההצבעות, אף אחד לא חוצה בין מזכירת הכנסת לצוות המשפטי שיושב שם בתא. אני מבקש מהסדרנים להקפיד. עדיין אני רואה הרבה מאוד אנשים שנמצאים כאן במליאה, אז אנא מכם, אני לא רוצה לשלוח סדרנים שיתחילו לברר מי שייך למה ומי שייך למי. מנהלי הסיעות, עוזר שר האוצר ועוזר יושב-ראש ועדת הכספים, זה הצוות שאנחנו צריכים במהלך ההצבעות כאן בתאים. חברי הכנסת, אנחנו מתחילים את ההצבעות, אבל לפני זה, שאלה לחבר הכנסת עמר בר-לב לגבי סדר-היום.

אדוני ראש הממשלה, על-פי סעיף 1 לחוק הממשלה, על ראש הממשלה להודיע לפני,

אדוני פונה אלי, ואם יהיו לי שאלות לממשלה, אני אעביר את השאלות לממשלה. בבקשה, אדוני.

אדוני יושב-ראש הכנסת, על-פי סעיף 1 לחוק הממשלה, על ראש הממשלה להודיע לכנסת לפני תחילת ההצבעות על תקציב המדינה, אם יש הסכמים נוספים בכתב או בעל-פה, בעל-פה זה לא על-פי חוק הממשלה, כי אם על-פי ההנחיות היועץ המשפטי, הקשורים או היכולים להשפיע על תקציב המדינה המונח כאן. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מודע לכך שסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן הודיע אתמול על, ואני מצטט: רשימת ההסכמים הפוליטיים התקציביים שאינם בהסכמים קואליציוניים, שהושגו עם חברי הכנסת מהסיעות השונות, סוף ציטוט. למרות זאת, אני שואל דרכך את ראש הממשלה: האם יש הסכמים נוספים מעבר לאלו שעליהם הודיע סגן שר האוצר? ואם כן, מה הם? תודה, חבר הכנסת עמר בר-לב. כפי שהזכיר חבר הכנסת עמר בר-לב,

במהלך הסיכומים, עלה סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן והציג, גם לפרוטוקול וגם בנוכחותי, את כל ההסכמים בעל-פה או את כל היישומים של הסעיפים הקואליציוניים,

שעלולים להתפרש ככאלה שקשורים להצבעות על התקציב. אבל אני עדיין שואל, אדוני ראש הממשלה, אדוני שר האוצר: האם חל שינוי מאתמול בערב עד עכשיו והאם יש הסכמים בכתב שלא הונחו בפני חברי הכנסת? תשובתך, ראש הממשלה: אין כאלה. אדוני היושב-ראש, אם אני יכול להוסיף, מה לגבי התוספת לתקציב הביטחון? זה לא הסכם קואליציוני. האם יש הסכם בעל-פה? הוצג לוועדה המשותפת לתקציב הביטחון שיש איזה דיבור כזה. תודה, חבר הכנסת עמר בר-לב. השאלה ברורה. נא לשבת. מדובר פה בדרך כלל בהסכמים פוליטיים עם סיעות נוספות, אבל לא סביב הנושא הזה, דווח בשקיפות מלאה, הבנות בין-משרדיות, הכול הבנות בין-משרדיות, אך לא הסכמים פוליטיים.

תודה לחבר הכנסת עמר בר-לב, שאלה נכונה ומתבקשת, קיבלנו גם תשובה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מתחילים להצביע על חוק התקציב, יש חוברות לכל חברי הכנסת. חברים, יש לנו ארבעה חוקים להצביע עליהם. מישהו גנב את החוברת של סגן השר פרוש?

אז ככה, אנחנו מתחילים מהפרק המילולי בחוק התקציב. חוק תקציב המדינה, מה קרה? רגע, יש בעיה עם, רגע, מי לא יכול להצביע אלקטרונית? השרה שקד? אז את תרימי יד. השרות מירי רגב ואיילת שקד, תרימו יד, אבל תקפידו להרים יד כשאתן בעד או נגד משהו. חברי הכנסת, לשאלתו של חבר הכנסת מאיר פרוש, קודם כול מצביעים על הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016. החוק מחולק לחלק מילולי ולחלק מספרי. אנחנו נצביע קודם על החלק המילולי של החוק, בצורת ההצבעה המוכרת לכולנו: הסתייגויות, אם ההסתייגויות מוסרות על סעיף, על-פי נוסח הוועדה, ואם כל הסעיפים יתקבלו כנוסח הוועדה,

הכול התקבל בקריאה שנייה. בלי להצביע בקריאה שלישית על החלק המילולי, עוברים להצבעה על החלק המספרי. אני אפרט את אופי ההצבעה שם.

אנחנו בהסתייגויות על החלק המילולי של חוק התקציב, עמוד 6 בדפים הצהובים. הסתייגות לסעיף 1 של חברת הכנסת סתיו שפיר, הסתייגות של חברת הכנסת סתיו שפיר לסעיף 1 בחוק התקציב, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של חברת הכנסת סתיו שפיר לסעיף 1 לא נתקבלה. 59 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. סעיף 1 בחלק המילולי, כנוסח הוועדה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, אני אבקש שקט. סעיף 1, כנוסח הוועדה, מה עוד אפשר לומר? חברי הכנסת. חברי הכנסת. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. תסתכל בפרוטוקול. חברי הכנסת, אני מסביר עוד הפעם: אין באפשרותי לומר: חברים, קואליציה בעד, אופוזיציה נגד, או להפך. אין באפשרותי כיושב-ראש הכנסת. יש פה נוסח מאוד פשוט: הסתייגות מצביעים בעד או נגד ההסתייגות. סעיף, כנוסח הוועדה. תקבלו את ההחלטות איך אתם מצביעים, מה לא מובן? בכל מקרה, סעיף 1 התקבל כנוסח הוועדה: 60 בעד, 59 נגד. אלה היו התוצאות. אנחנו ממשיכים. לא, בהצבעות על הסתייגויות לא נדרש רוב של 61. נא לשבת. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים להצביע. אין שום צורך ב-61. הסעיף אושר כנוסח הוועדה. לאחר סעיף 1, הסתייגות של חברת הכנסת סתיו שפיר. מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת שפיר? מי נגד? נא להצביע. מה קרה? כן. חברי הכנסת,

ראיתי את הכול. אם תשבו זה יעזור. חברי כנסת ישבו במקומות וניסו להצביע, לרבות שרים בממשלה, ואפילו ראש הממשלה, שלא קם ממקומו, וגם ראש הקואליציה. לכן אנחנו נעשה עכשיו, חברים, אנחנו נעשה הצבעה, פשוט לבדוק את תקינות המכשירים. אני מבקש מכולם לשבת ולהצביע, לא חשוב בעד או נגד, נא לשבת ולהצביע. נא לשבת ולהצביע, לא מצביעים על שום דבר, מצביעים כדי לבדוק את תקינות המכשירים. נא לשבת, ושכל אחד ילחץ בעד,

נמנע, מה שהוא רוצה. אני רוצה להגיע ל-120 קולות. למישהו המכשיר לא עבד? אצל מי? חבר הכנסת דני עטר, לא עבד. 54, 44 ו-5 ו-4 נוכחים, זה לא נותן לנו 120, אתם צודקים. אני לא הצבעתי. אתה לא הצבעת, זה לא קשור. מה קרה? אנשי המחשבים, מישהו מבין את התשובה? חברי הכנסת, חבר הכנסת טיבי, שב, תצביע, אנחנו רוצים לבדוק, כמו שאמרתי, שכולם מצביעים ומגיעים ל-120. אני מבקש, אל תצביעו "נוכח". תצביעו בעד, נגד, נמנע. אני מפעיל את ההצבעה. תצביעו בעד, נגד או נמנע. אני רוצה להגיע, כמו שאמרתי, למצב ש-120 קולות נקלטים. השרות הצביעו? שקד למה? למה צריך להתעלם ממה שאני מבקש? טוב, לי כנראה הכי אכפת, אבל, טוב. מצביעים. חברי הכנסת, אנחנו חוזרים להצבעה על ההסתייגות. מי שרוצה להקשיב יקשיב, מי שלא, אני לא גננת. אנחנו מצביעים על הסתייגות לאחר סעיף 1 של חברת הכנסת סתיו שפיר. מי בעד ההסתייגות? הוא לא הפעיל את זה. רגע, הוא לא הפעיל. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של חברת הכנסת סתיו שפיר לאחרי סעיף 1 לא נתקבלה. 59 בעד, 61 נגד. כשרוצים, הכול עובד. בבקשה. ההסתייגות לא אושרה. לסעיף 2. זה לא עובד. לא עובד. לא לא, אנחנו רוצים חוות דעת משפטית. באמת מבינים את המצב. זה לא עבד. אנשים יושבים ולוחצים, מרימים יד, זה לא עבר. גם באופוזיציה גם בקואליציה. איך הגענו לתוצאה 43:47?

באופוזיציה יש 59 קולות. לא תמכו בך? טוב, בסדר. בבקשה, אנחנו ממשיכים. אני יכול לדבר, לא לא, אדוני. אדוני, שב, אנחנו ממשיכים להצביע. לסעיף 2 יש הסתייגות של חבר הכנסת מיקי לוי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

להצביע. ההסתייגות של חבר הכנסת מיקי לוי לסעיף 2 לא נתקבלה. 59 בעד ההסתייגות, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההסתייגות לא התקבלה. חברי הכנסת, לרבות ראש האופוזיציה, אני מאוד מעריך את כולם, וכמו שאמרתי, אני לא בצד של אף אחד, אבל אי-אפשר.

על זה שהמחשב לא עבד? לסעיף 2 יש הסתייגות של חבר הכנסת אראל מרגלית. לא היה מקולקל. תן לי לדבר. על מה? לא הבנתי מה אתה רוצה.

על זה שהמחשב לא עבד? על זה שהאופוזיציה גם לא הצביעה?

תן לי לדבר. אני מבקש לדבר. ההסתייגות של חבר הכנסת מרגלית, מס' 4, לסעיף 2 לא התקבלה. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על סעיף 2 כנוסח הוועדה. בעד או נגד, כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, יש לנו שעות ארוכות של הצבעה. אני הקשבתי גם לאנשי האופוזיציה, לראש האופוזיציה ולחבר הכנסת, כן, אדוני. אם כבודו מוכן פשוט להדגים ולהדגיש אם מדובר בהסתייגות או בהצבעה כנוסח הוועדה. כבודי מדגיש, ואם יהיה שקט יחסי באולם אז, אם הוא דיבר,

ראש האופוזיציה, אני קיבלתי את דבריך. למען הסר כל ספק, אנחנו בתחילת ההצבעות. ניקח על עצמנו, כמו שקורה, אתה ודאי יודע, בחזרות על תפילות,

יש הבדל, אם זה בתחילת התפילה אז חוזרים. אנחנו נחזור על כל ההצבעות, כולל ההסתייגויות של סתיו שפיר, מן ההתחלה, בתקווה שלא יהיו תקלות מחשב.

אנחנו נחזור על כל ההצבעות מתחילת ההצבעות. חברי הכנסת, בחשבון פשוט, אילו היו נעדרים ולא היו 120, אז היה, חברת הכנסת יחימוביץ, אני מאוד מעריך את הבקיאות שלך בתקנון בהליך ההצבעות. אתה לא יכול להצביע עוד פעם כי התוצאה לא מצאה חן בעיניך. אבל תרשו לי, למען הסר כל ספק, ללכת לקראתכם. אני אעבוד עכשיו רק מול חבר הכנסת אראל מרגלית, שאני מבין שמרכז את ההצבעות. הייתה תקלה במחשבים. יכול להתפרש שבאמת, למה קיבלנו תוצאה כזאת ולא קיבלנו תוצאה כזאת, לכן נחזור על כל ההצבעות מההתחלה. יש 120 חברי כנסת. תוצאה? לא הייתה לך שום תוצאה, כי אי-אפשר לגנוב הצבעות, לא בהצבעות כפולות, לא בתקלות במחשב ולא בשום דרך אחרת. אפילו בית-המשפט בזמנו אמר את דברו. גם אז הייתה תוצאה, אבל משום מה חבר כנסת הועמד לדין. אני לא יודע למה. אפשר לקרוא את ההסתייגויות? לא. אי-אפשר לקרוא את ההסתייגויות. לא היה דבר כזה בכנסת שאני אתחיל לקרוא את ההסתייגויות. לא, יש דפים כתובים אצל כולם. דפים כתובים אצל כולם.

חברי הכנסת, כמו שאמרתי, אני הולך לקראת הבקשות של אנשי אופוזיציה, ואנחנו נצביע, למען הסר ספק, על הכול מן ההתחלה. אנחנו בפרק המילולי של הצעת חוק התקציב לשנים 2015 2016. לסעיף 1 קיימת הסתייגויות של חברת הכנסת סתיו שפיר. ודאי שאנחנו מבטלים את כל ההצבעות שהיו,

הסתייגויות,

הכול מבוטל, הכול מתחיל מההתחלה. לסעיף 1, הסתייגות של חברת הכנסת סתיו שפיר, מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

להצביע. ההסתייגות של חברת הכנסת סתיו שפיר לסעיף 1 לא נתקבלה. בעד ההסתייגות, 59, 61 נגד, אין נמנעים. ההסתייגות לא התקבלה. אנחנו מצביעים על סעיף 1 כנוסח הוועדה. סעיף 1, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, נגד, 59, אין נמנעים. סעיף 1 אושר כנוסח הוועדה. לאחר סעיף 1 קיימת הסתייגות של חברת הכנסת סתיו שפיר.

ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע.

חברי הכנסת, 59 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההסתייגות לאחרי סעיף 1, שמספרה 2,

התקבלה. אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חבר הכנסת מיקי לוי לסעיף 2, הסתייגות מס' 3 של חבר הכנסת מיקי לוי. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת מיקי לוי לסעיף 2 לא נתקבלה.

נגד, 61, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות מס' 3 לסעיף 2 לא התקבלה. הסתייגות חבר הכנסת אראל

הסתייגות מס' 4 לסעיף 2, מי בעד? מי נגד ההסתייגות? נא להצביע. ההסתייגות של חבר הכנסת אראל

סעיף 2, כנוסח הוועדה: בעד,

לסעיף 3 קיימת הסתייגות של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, הסתייגות מס' 5. מי בעד ההסתייגות?

חברי הכנסת, בעד, 59, 61 נגד. הסתייגות מס' 6 לסעיף 5 לא נתקבלה. ההסתייגות של חבר הכנסת אחמד טיבי לאותו סעיף, הסתייגות מס' 7,

ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת אחמד טיבי לסעיף 5 לא נתקבלה. 57 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. הסתייגות מס' 7 לא התקבלה. לאותו סעיף,

61. הסתייגות מס' 9 לסעיף 7 לא התקבלה. לכן נצביע על סעיף 7, כנוסח הוועדה. סעיף 7, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, נגד, 59, אין נמנעים. סעיף 7 התקבל, כנוסח הוועדה. לסעיף 8, הסתייגות מס' 10, של אותה חברת הכנסת, אורלי לוי אבקסיס. הסתייגות מס' 10, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לסעיף 8 לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד ההסתייגות, 58, נגד, 61, אין נמנעים. הסתייגות מס' 10 לסעיף 8 לא התקבלה. לסעיף 9 אין הסתייגויות, לכן נצביע, סעיפים, אדוני, איפה אורן חזן? 61. יש פה מישהו חסר, איפה חוטובלי? מאחורי ביטן. אתה לא רואה אותה, היא מאחורי ביטן.

שנראה שחוטובלי פה, אני רוצה לעשות הצבעות, אבל אני לא שומע את עצמי,

אני כבר אחרי רבע שעה כמעט מאבד את הקול. בואו נתחיל מההתחלה. אני מעריך את חוש ההומור של אנשים. לסעיפים 8 ו-9 אין יותר הסתייגויות, ל-9 לא היו מלכתחילה, אז נצביע על סעיפים 8 ו-9, כנוסח הוועדה. סעיפים 8 9, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 61, נגד, 58. סעיפים 8 ו-9 התקבלו, כנוסח הוועדה. לסעיף 10 קיימת הסתייגות של חבר הכנסת באסל גטאס. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות של חבר הכנסת באסל גטאס לסעיף 10 לא נתקבלה. ההסתייגות לסעיף 10, שמספרה 11, של חבר הכנסת גטאס: בעד ההסתייגות,

61, אין נמנעים. ההסתייגות מס' 11 לא התקבלה. הסתייגות מס' 12, של חבר הכנסת אחמד טיבי, מי בעד ההסתייגות?

ההסתייגות של חבר הכנסת אחמד טיבי לסעיף

הוועדה, נתקבלו. בעד סעיפים 10 ו-11 61, נגד, 59, אין נמנעים. סעיפים 10 ו-11 אושרו, כנוסח הוועדה. לסעיף 12 קיימת הסתייגות של חבר הכנסת מיקי לוי, שמספרה 13. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת מיקי לוי לסעיף 12 לא נתקבלה. בעד, 58, נגד, 61, אין נמנעים. אני קובע כי הסתייגות מס' 13 לא התקבלה. חבר הכנסת גטאס, הסתייגות מס' 14. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת באסל גטאס לסעיף 12 לא נתקבלה. הסתייגות מס' 14, בעדה, 58, נגד, 62, אין נמנעים. הסתייגות מס' 14 לסעיף 12 לא התקבלה, של חבר הכנסת, חברי הכנסת, נו. הסתייגות מס' 15 של חבר הכנסת אראל מרגלית, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת אראל מרגלית לסעיף 12 לא נתקבלה. בעד הסתייגות מס' 15 יש לנו 59 קולות, אבל נגדה יש 61, ולכן הסתייגות מס' 15 לסעיף 12 לא התקבלה. אנחנו נצביע על סעיפים, בין המחנה הציוני, לסעיפים 12, 13, 14 ו-15 אין הסתייגויות, לכן נצביע על הסעיפים האלה, כנוסח הוועדה. סעיפים 12 15, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 61, נגד, 59, אין נמנעים. אני קובע כי הסעיפים 12 15, כולל, התקבלו, כנוסח הוועדה. עד כאן הפרק המילולי. אנחנו ניגשים לחלק המספרי. אנחנו ודאי שסיימנו את הקריאה השנייה של החלק המילולי. אם עד עכשיו היו טעויות, עכשיו כדאי לשמוע את ההסברים. אנחנו בחוברת העבה של התקציב, בקריאה שנייה, החלק המספרי, מה שנקרא. לפי ההחלטות שהתקבלו, ודאי בליווי צמוד של הייעוץ המשפטי, ואנחנו מודים להם על כך, על-ידי ועדת הכנסת, אנחנו נצביע באופן הזה: ספר התקציב, כידוע, מחולק לסעיפים: נשיא המדינה, משרד ממשלתי זה או אחר, תחום זה או אחר, וכן הלאה. ההסתייגויות מתחלקות או לשתיים או לשלוש, כמו כל דבר בצה"ל,

אדוני שר הביטחון? שתיים זה במקרה שיש הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב או לגרוע תקציב, והלאה זה כבר עניין של סכומים, ויש לפעמים גם הסתייגויות שמציעות תוכנית חדשה, תוכנית אלטרנטיבית לאותו סעיף. אז אנחנו נצביע ברוב המכריע של הסעיפים בעד או נגד ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב, ואחר כך בעד או נגד הסתייגויות שמבקשות לגרוע מהתקציב, במקום שיש נושא של תוכנית אלטרנטיבית, נצביע ודאי גם על זה. אם הוסרו ההסתייגויות,

בשתי הצבעות, או מקסימום בשלוש ההצבעות, אין מה לדון הלאה. במידה שהתקבלה,

הסתייגות לגרוע תקציב, אז היא כללית. אחר כך יש לנו פה הדפים המסודרים, נצביע על כל ההסתייגויות שמבקשות לגרוע את התקציב. יכול להיות שהכנסת מבקשת לגרוע או להוסיף או מה שזה יהיה. לכן, לא מסובך מדי, רק לעקוב. אני כל פעם אגיד: מי בעד ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב? מי בעד ההסתייגויות שמבקשות להפחית את התקציב? ואז בהתאם מצביעים. חבר הכנסת חנין, משהו על סדר ההצבעה?

תודה לך, אדוני היושב-ראש. אני מבקש את הקשבתם של חברי הכנסת. הרעיון הזה, שאתה הבאת בשם ועדת הכנסת, למיטב הבנתי איננו חוקי ואין לו שום בסיס בתקנון הכנסת. למעשה, התוצאה של המנגנון הזה שוועדת הכנסת החליטה עליו היא שכדי שהסתייגות תתקבל היא צריכה לעבור שתי הצבעות בכנסת: הצבעה אחת עקרונית והצבעה שנייה פרטנית. אין שום יסוד בתקנון הכנסת לחיוב הזה של הסתייגות לעבור שתי הצבעות.

אני אומר את זה למען הפרוטוקול, למרות עמדתו של הייעוץ המשפטי, אני חושב שדרך ההצבעה הזו היא בלתי חוקית, היא לא עולה בקנה אחד עם התקנון.

והכוונה היא: תוצבענה פעם אחת על כל הסתייגות ולא פעמיים, פעם עקרונית ופעם פרטנית. תודה, חבר הכנסת דב חנין. אין לי אלא לרשום את עמדתך, והפרוטוקול רשם אותה. אני לא עורך-דין, אדוני. בשונה מחבר הכנסת חנין, אין לי השכלה משפטית, וודאי שלא הייתי עושה את זה ללא ליווי משפטי צמוד. לאחר שכל הגורמים שאני סומך על דעתם בלשכה המשפטית של הכנסת אישרו את אופי ההצבעה הזה, אדוני חולק,

יש לך חוות דעת מוסמכת? ודאי, ודאי. הנוסחה הזאת, כמו שאמרתי, עברה את כל הגורמים המשפטיים. לא הייתי מעלה על הדעת לשנות את אופי ההצבעה ללא ליווי משפטי צמוד. אם כן, אנחנו מצביעים

ההסתייגויות לסעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לנשיא המדינה לשנת 2015. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 57, 61 נגד, אין נמנעים. חברי הכנסת, ההסתייגויות שמבקשות הפחתת התקציב לשנת 2015, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות האלה? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 נגד. גם ההסתייגויות שמבקשות להפחית את התקציב לא התקבלו. חברי הכנסת, מכיוון שהוסרו ההסתייגות לסעיף 01,

נצביע על הסעיף כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 60, נגד 59, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 01 לשנת 2015 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. הסתייגויות לאותו סעיף לשנת 2016. מי בעד ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב? ההסתייגויות לסעיף 01,

המדינה ולשכתו, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. רשמתי שהשר שלום היה במקומו והתכוון להצביע נגד. הצבעתו לא נקלטה. בעד, 59, נגד, 60, אין נמנעים. השר שלום ניסה להצביע נגד, הצבעתו לא נקלטה. על אותו סעיף לשנת 2016, מי בעד ההסתייגויות שמבקשות הפחתת

ההסתייגויות לסעיף 01, נשיא המדינה ולשכתו, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, 61 נגד. ההסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב בשנת 2016 מסעיף 01 לא נתקבלו. סעיף 01 לשנת 2016 כנוסח הוועדה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 01, נשיא

ולשכתו, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל.

59 נגד, אין נמנעים. סעיף 01 לשנת 2016 התקבל בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. עמוד 20, אנחנו נמצאים בסעיף 02. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב, מי בעדן? מי נגדן? נא להצביע. אין הסתייגויות. סליחה, סליחה, אני עוצר את ההצבעה. אין הסתייגויות לסעיף הזה. רשום לי. אין הסתייגויות לסעיף, לכן אנחנו תכף נצביע כנוסח הוועדה. סעיף 02, הכנסת, לשנת התקציב 2015, נתקבל. בעד, 61, נגד, 59, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 02 לשנת 2015 אושר בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. סעיף 02 לשנת 2016, אין הסתייגויות. נוסח הוועדה, כולל לוח תיקונים, מי בעד? מי נגד? סעיף 02, הכנסת, לשנת התקציב 2016, נתקבל. 62 בעד, 58 נגד, אין נמנעים. סעיף 02 אושר כנוסח הוועדה, כולל לוח התיקונים.

בסעיף 04. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 04 בעמוד 22, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. השנה היא שנת 2015. ההסתייגויות לסעיף 04, משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, נגד, 61, אין נמנעים. ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב בסעיף 04, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. לשנת 2015. ההסתייגויות לסעיף 04, משרד ראש הממשלה,

בעד, 59, נגד 60, אין נמנעים. אני קובע כי גם ההסתייגויות שמבקשות הפחתת התקציב לא התקבלו. לשנת 2015, סעיף 04 כנוסח הוועדה. סליחה, סליחה, יש תוכנית חדשה. צודקת היועצת המשפטית. יש גם תוכנית חדשה. מי בעד ההסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה? ההסתייגויות לסעיף 04, משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2015,

בעד, 59, נגד, 61, אין נמנעים. גם ההסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה לא התקבלו.

חברי הכנסת, אנחנו לא ועדת כספים. אנחנו מצביעים,

כנוסח הוועדה. סעיף 04, משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, נגד, 59,

תגיד שאתה בעמוד 81. אנחנו בעמוד 81,

חבר הכנסת הרצוג.

בעד, 59, 61 נגד. ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 04 לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב לאותו סעיף, לשנת 2016, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 04, משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב, לא נתקבלו. בעד,

61. ההסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב לא התקבלו. תוכנית חדשה, הסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה לסעיף 04. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 04, משרד ראש הממשלה,

59 בעד, 61 נגד. גם ההסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה לא התקבלו. סעיף 04 לשנת 2016, כנוסח הוועדה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 04, משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה,

בעד, 61, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 04 לשנת 2016 התקבל ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. משרד האוצר. אנחנו בעמוד 125, חברים. אכן, משרד האוצר. הסתייגויות לשנת 2015 קודם כול, כפי שכבר התרגלתם. סעיף תקציבי 05, עמוד 125. שנת 2015. הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 05, משרד האוצר, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 05 לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב לשנת 2015 בסעיף 05,

מי נגד? נא להצביע.

לסעיף 05,

לשנת התקציב 2015,

בעד, 59, נגד, 61. גם ההסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה, לסעיף 05, לשנת 2015, מי בעד?

בעד, 61, 59 נגד. אני קובע כי סעיף 05 לשנת 2015 התקבל ללא הסתייגויות בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 144, שנת 2016,

05. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 05 לשנת 2016, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 05,

לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 58, 61 נגד, אין נמנעים. לא התקבלו הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב ל-2016 לסעיף 05. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב, לסעיף 05, לשנת 2016. ההסתייגויות לסעיף 05, משרד האוצר, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, נגד, 61, אין נמנעים. אני קובע כי גם הסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? אדוני, לא שומע. ההצבעה בעיצומה. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? נא להצביע. אנחנו בסעיף 05 לשנת 2016, הסתייגויות. ההסתייגויות לסעיף 05,

לשנת התקציב 2016, בדבר תוכנית חדשה לא נתקבלו. בעד, 58, נגד, 61,

גם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לא התקבלו. הצבעה שמית? חברי הכנסת, ניגש אלי בשם האופוזיציה חבר הכנסת אראל מרגלית. ביקש, בסמכות, אני מניח, לעבוד מולו.

חבר הכנסת מרגלית, אם יש בקשה להצבעה שמית תתריע מראש.

על-פי החלטת ועדת הכנסת, עד עשר הצבעות לכל חוק יכולים לאפשר. אנחנו הצבענו, הסרנו את ההסתייגויות ל-05 ל-2016. אנחנו מצביעים על סעיף 05, 2016, כנוסח הוועדה. סעיף 05, משרד האוצר, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 05 ל-2016 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 164, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב. ביקש חבר הכנסת אראל מרגלית, בשם האופוזיציה, לקיים הצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב, הצבעה שמית. חברי הכנסת, מייד לאחר מכן ממשיכים בהצבעות. תרצו להתפזר, זכותכם, אבל אני לא אמתין. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר,

זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, נגד דב חנין,

יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה,

שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, בעד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, בעד אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום,

עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי מזכירת הכנסת, נא לחזור על שמות חברי הכנסת שעדיין לא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל בירן,

חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, אינו נוכח חיים ילין, בעד יצחק כהן, נגד משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד מיקי לוי, בעד יאיר לפיד, בעד מנחם אליעזר מוזס, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, נגד רויטל סויד, בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח עמיר פרץ, בעד מיקי רוזנטל, בעד יובל שטייניץ, נגד נחמן שי, בעד חברי הכנסת, האם יש מישהו שמעוניין להצביע ומזכירת הכנסת לא קראה בשמו או בשמה?

חבר הכנסת טרכטנברג הודיע שהוא בעד. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מנואל טרכטנברג, בעד אוסאמה סעדי,

דניאל עטר, בעד ההצבעה הסתיימה.

הכנסת, מייד בתום ספירת הקולות אנחנו עוברים להצבעות. תיערכו,

בהתאם.

אנחנו הצבענו על ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 06 לשנת 2015. בעד ההסתייגויות, 54 קולות,

61 קולות. ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לא התקבלו. אנחנו נצביע על ההסתייגויות שמבקשות להפחית את התקציב לשנת 2015 לסעיף 06. מי בעד?

נא להצביע.

תוכנית חדשה לסעיף 06 לשנת 2015. מי בעד

מי נגד ההסתייגויות? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 06, משרד הפנים,

54 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לסעיף 06 ל-2015 לא התקבלו. אם כן, נצביע על סעיף 06 לשנת 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 06, משרד הפנים, לשנת

בעד, 61, 56 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 06 לשנת התקציב 2015 אושר, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. ל-2016,

06, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב ל-06 לשנת התקציב 2016, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב? ההסתייגויות לסעיף 06,

61. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב מ-06 ל-2016, הסתייגויות שמבקשות הפחתה. ההסתייגויות לסעיף 06,

לשנת התקציב 2016,

בעד, 59, 61 נגד, אין נמנעים. גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו ל-06 2016. תוכנית חדשה, הסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה ל-06, 2016. ההסתייגויות לסעיף 06, משרד הפנים, לשנת התקציב 2016, בדבר תוכנית חדשה לא נתקבלו. כן, אני שם לב, אדוני. 61 נגד, לרבות ראש הממשלה, שמשום מה המחשב שלו לא פעל נכון, 59 בעד. אם כן, ההסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה ל-06 ל-2016 לא התקבלו. אנחנו נעבור להצבעה על סעיף 06 ל-2016, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. אנחנו כרגע מצביעים בעמוד 199. סעיף 06, משרד הפנים, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 נגד. סעיף 06 ל-2016 התקבל, כנוסח הוועדה. עצה מאיש המחשבים: אצל מי שהניירות נוגעים במסך עלולה להיות תקלה בהצבעות, אז תקפידו על זה. סעיף 06 ל-2016 התקבל, כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 200, וזה סעיף 07. ביקשת הצבעה שמית על זה, אדוני? לא, ביקשנו על 199. כנראה עברנו את זה. אתה ביקשת על 246. מה פתאום. אנחנו כבר הצבענו על הסעיף הזה כולו. הצבענו על הסעיף הזה כולו.

בעמוד 199, הצבענו על הסעיף כולו, כי הוסרו כל ההסתייגויות. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 07, המשרד לביטחון פנים. זה גם שלנו. חברים, אלקטרוני או שמי? שמי.

בעמוד 201, סעיף 07 לשנת 2015. לא.

הצבעה אלקטרונית. נא לשבת. לא? מה? חברים, הקואליציה, וזה נרשם על הקואליציה, מבקשת שמי. יש לה זכות. העניין, כמה אנשים מנהלים את העניינים, טוב, הצבעה שמית.

הצבעה שמית. ההכרזה על הצבעה שמית לא אומרת שכולם צריכים לרוץ החוצה באותו רגע. לפחות תנו להתחיל את ההצבעה. בבקשה, גברתי המזכירה, הצבעה שמית. מה לא? הצבעה על,

היושב-ראש, זה על המכסה שלהם, על המכסה, על המכסה של הקואליציה. נכון מאוד. למה? כי לא צריך לצאת ברגע שרק אני אמרתי.

סעיף 07, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לשנת 2015. על ההסתייגויות הצבעה שמית, ביקשה הקואליציה. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן,

נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי,

אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי,

צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, נגד

יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין,

משה יעלון,

איתן כבל,

אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד משה כחלון, נגד חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, בעד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה,

רחל עזריה,

דניאל עטר, בעד חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש,

יעקב פרי,

עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, בעד נורית קורן,

יואב קיש, נגד

מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום,

עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסבב הראשון.

אריאל, נגד תמר זנדברג, בעד חיים כץ, נגד אורלי לוי אבקסיס, בעד משולם נהרי, נגד אוסאמה סעדי, בעד עיסאווי פריג' בעד גברתי, מזכירת הכנסת, תודה. האם יש חברי או חברות כנסת שמעוניינים להשתתף בהצבעה ולא שמעו שקראו בשמם? (קוראת בשם חבר הכנסת) איציק שמולי, קריאה: בעד.

נוספים? ההצבעה הסתיימה. חברי הכנסת, ראיתם מה קרה לפני כמה דקות, אז תפיקו לקחים. נא לשבת, כי אנחנו עוברים מייד להצבעות אלקטרוניות. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו הצבענו הצבעה שמית על ההסתייגויות

לשנת 2015, שמבקשות תוספת תקציב. מעוניינים לשמוע את התוצאות? בעד ההסתייגויות הצביעו 59, 61 הצביעו נגד. לכן ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 07 לשנת 2015 לא התקבלו. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב לשנת 2015 בסעיף 07. מי בעד ההסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב? מי נגד? נא להצביע. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב. אנחנו בעמוד 201. ההסתייגויות לסעיף 07,

58 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. ההסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב מסעיף 07 לשנת 2015 לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה לסעיף 07 לשנת 2015, מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 07,

לביטחון פנים,

בעד, 57, נגד, 60, אין נמנעים. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה ל-07 ל-2015 לא התקבלו. אנחנו עוברים להצביע על סעיף 07 לשנת 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 07, המשרד לביטחון פנים,

כהצעת הוועדה,

חברי הכנסת, בעד, 62, נגד, 58, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 07 לשנת 2015 התקבל, כנוסח הוועדה. זה הזמן שמישהו ישאל לגבי הסכמים שלא הונחו על שולחן הכנסת. חברי הכנסת, אנחנו באותו סעיף 07, אבל לשנת 2016. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב ל-07 ל-2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 07, המשרד לביטחון פנים,

בעד, 59,

60. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב ב-07 ל-2016, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב ב-07 ל-2016. ההסתייגויות לסעיף 07, המשרד לביטחון פנים, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. בעד 59, נגד,

אין נמנעים. ההסתייגויות לא התקבלו, הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב בסעיף 07 ל-2016. הסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה, מה קורה, נו? נגד.

עוד לא הודעתי על מה מצביעים.

תעשו קצת שקט. הסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה בסעיף 07 ל-2016, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 07, המשרד לביטחון פנים, לשנת

בדבר תוכנית חדשה לא נתקבלו. בעד, 59,

61. גם ההסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה ב-07 ל-2016 לא התקבלו. אני מבין שמבקשים על הסעיף עצמו שמית, האם אני מבין נכון או לא?

אז אנחנו מצביעים אלקטרונית, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, על סעיף 07 לשנת 2016. ההצבעה החלה, על הסעיף בקריאה שנייה. סעיף 07,

61 בעד, 59 נגד. אני קובע כי סעיף 07 לשנת 2016 התקבל, כנוסח הוועדה. לא. סעיף 07 לשנת 2016, דייקתי, למה לא? טוב, בסדר, כולנו לפעמים טועים.

סעיף 08 לשנת 2015, הסתייגויות שמבקשות, באיזה עמוד אתה? אנחנו בעמוד 246. סעיף 08, משרד המשפטים. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 08,

בעד, 58, 61 נגד. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב ל-2015 בסעיף 08 לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב ל-08 ל-2015, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 08,

בסדר, זה נקלט. תרחיקו את הניירת מן המסך. בעד, 59, נגד, 61, אין נמנעים. אני קובע כי גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. אם כן, אנחנו מצביעים על הסעיף עצמו, 08, לשנת 2015, כנוסח הוועדה, קריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיף 08, משרד המשפטים, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. אם כן, סעיף 08 ל-2015 כנוסח הוועדה: 61 בעד, 59 נגד. הסעיף התקבל. אנחנו עוברים לאותו סעיף 08, אבל לשנת 2016. הסתייגויות תקציביות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 08 ל-2016, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 08, משרד המשפטים,

בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59,

61. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב ב-08 ל-2016 לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב ב-08, ל-2016. בבקשה, הסתייגויות שמבקשות הפחתה. ההסתייגויות לסעיף 08,

59,

61. ההסתייגויות שמבקשות תוספת לא התקבלו. לאותו סעיף, 09, הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 09, משרד החוץ, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. גם ההסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב ל-2015, ב-09, לא התקבלו, כי התוצאה היא 59 בעד ו-61 נגד. הסתייגויות של תוכנית חדשה ב-09 לשנת 2015, מי בעד ההסתייגויות? מי נגדן? ההסתייגויות לסעיף 09, משרד החוץ,

בעד, 59, 61 נגד. גם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לא התקבלו. ולכן נצביע בקריאה שנייה על סעיף 09 לשנת 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

משרד החוץ,

כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 62, נגד, 58, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 09 ל-2015 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. חברי הכנסת, אנחנו בעמוד 300. סעיף 09 לשנת 2016. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב ב-09, ל-2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 09, משרד החוץ, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. חברי הכנסת, בעד, 58, נגד, 60, ושני נמנעים. ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב ל-09 ל-2015 לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב מ-09, ל-2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 09, משרד החוץ, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 58 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. אנחנו נצביע על ההסתייגויות של תוכנית חדשה ב-09, 2016. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 09, משרד החוץ, לשנת התקציב 2016, בדבר תוכנית חדשה לא

בעד, 58, 61 נגד, אין נמנעים. ההסתייגויות של תוכנית חדשה ב-09 ל-2016 לא התקבלו. אנחנו נעבור להצביע על סעיף 09 לשנת 2016 כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד?

הוועדה.

61, נגד 59. סעיף 09 ל-2016 התקבל בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 309. איזה עמוד, אדוני? 309, סעיף תקציבי שמספרו 10, לשנת 2015. אנחנו מצביעים על הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב. ההסתייגויות לסעיף 10, המטה לביטחון לאומי, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד 46, נגד, 61, עשרה נמנעים. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתה מסעיף 10 לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 10, המטה לביטחון לאומי,

בעד, 59, נגד, 61. גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. אנחנו נצביע על סעיף 10 לשנת 2015 כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיף 10, המטה לביטחון לאומי,

59. סעיף 10 התקבל בקריאה שנייה, לשנת 2015,

כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 314, אותו סעיף, 10, אבל לשנת 2016, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 10, המטה

בעד, 46, נגד, 61, 12 נמנעו. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 10,

בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. סעיף 10 לשנת 2016, הסתייגויות שמבקשות הפחתת התקציב, לא התקבלו.

אין הסתייגויות נוספות, ולכן אנחנו נצביע על סעיף 10 לשנת 2016 בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 10, המטה לביטחון לאומי,

כהצעת הוועדה, נתקבל. 62 בעד, 58 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 10, לשנת 2016, נתקבל בקריאה שנייה, ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד, היושב-ראש, רוברט אילטוב רוצה להגיד משהו. אילטוב רוצה לשנות את הצבעתו. זה בסדר, היו טעויות, ברור שאלה טעויות טכניות.

322 אנחנו בסעיף 12 לשנת 2015. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 12, גמלאות ופיצויים, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59,

61. אני קובע כי הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 12 ל-2015 לא

סעיף 12, גמלאות ופיצויים, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 12 לשנת 2015 אושר, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 331,

אבל לשנת 2016. קודם נצביע על ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 12, גמלאות ופיצויים,

הוא ישב במקום.

אנחנו בסעיף 13, עמוד 340, לשנת 2015. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב, מי בעד ההסתייגויות?

59,

61. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 13 ל-2015 לא נתקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב באותו סעיף ל-2015, מי בעד? מי נגד? בעד, 59, 61 נגד. אני קובע כי גם הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב לסעיף 13 לא נתקבלו. אנחנו נצביע על סעיף, אני אבקש גם מדוד ביטן, אבל גם מכלל הנוכחים, זה ייגמר בטעויות טכניות שלי. אולי מישהו יהיה שמח, אבל אני לא חושב שמישהו רוצה שבהצבעות יהיו טעויות טכניות. אני באווירה הזאת, כמו שאתם רואים, מתקשה לתפקד. לא צריך לצרוח. 50 איש לא צריכים לצעוק "בעד" ו-50 איש לא צריכים לצעוק "נגד". יש רכזי סיעות, שיגידו לאנשים מה להצביע. מקובל בכל פרלמנט. בתנאי שהם לא בתוך המליאה. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על סעיף 13 לשנת 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 13, הוצאות שונות, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. מה זה תרם עכשיו להצבעות, חבר הכנסת ביטן? מה זה תרם להצבעות עכשיו? 61 בעד, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 13 לשנת 2015 אושר בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 352, מצביעים על סעיף 13 לשנת 2016, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב. מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 13, הוצאות שונות, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, 61 נגד. ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף 13 ל-2016 לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב לאותו סעיף, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 13,

בעד, 59,

61. גם ההסתייגויות של ההפחתה לא התקבלו. ולכן נצביע על סעיף 13 לשנת 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

חברי הכנסת, בעד, 62, נגד, 58, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 13 התקבל לשנת 2016 כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 364, סעיף 14, לשנת 2015, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 14, בחירות ומימון מפלגות,

בעד, 57,

61. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות תוספת לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב בסעיף 14 לשנת 2015, מי בעד?

ההסתייגויות לסעיף 14, בחירות ומימון מפלגות,

59,

61. אני קובע כי גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. ולכן נצביע על סעיף 14 לשנת 2015 כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 14, בחירות ומימון מפלגות, לשנת התקציב 2015, כהצעת

נתקבל.

61,

59. אני קובע כי סעיף 14 לשנת 2015 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו באותו סעיף 14, אבל לשנת 2016. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לאותו סעיף. ההסתייגויות לסעיף 14, בחירות ומימון מפלגות, לשנת התקציב 2016,

בעד, 57, נגד, 61. ההסתייגויות שמבקשות תוספת לסעיף 14 לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 14,

ומימון מפלגות,

גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו, מכיוון שהתוצאה 57 בעד, 61 נגד. ולכן, אנחנו נעבור להצבעה, מפלגת העבודה. שלי יחימוביץ. הם מחפשים את הבורח. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על סעיף 14, לשנת 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 14,

ומימון מפלגות,

61 בעד, 58 נגד. אני קובע כי סעיף 14 התקבל גם לשנת 2016 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו, למתעניינים, בעמוד 380, סעיף 15. הסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף 15 לשנת 2015, מי בעד? מי נגד? אתם לא רוצים תוספת למשרד הביטחון?

אז מאיפה אתם לוקחים את זה? ההסתייגויות לסעיף 15, משרד הביטחון,

בעד, 46, נגד, 62, יש 11 נמנעים. ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת תקציב מסעיף 15, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 15, משרד הביטחון, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

61. אני קובע כי גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. ולכן אנחנו נצביע על סעיף 15 לשנת 2015 כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 15, משרד הביטחון, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 60,

59. אני קובע כי סעיף 15 לשנת 2015 התקבל כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 382, אותו סעיף 15, לשנת 2016. הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לשנת 2016, מי בעד?

ההסתייגויות לסעיף 15, משרד הביטחון,

בעד, 46, נגד,

12 נמנעים. ההסתייגויות שמבקשות תוספת לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות הפחתת התקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 15,

לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59,

60. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות הפחתת התקציב לא התקבלו. אדוני, מה? לא שמעתי אותך. או שנותנים לכולם לעלות לתוך הבמה או שלא. לתוך המליאה. אני לא מוכן לראות את אותו אדם עולה. אני רואה שבאמת, עליזה בראשי, אני ביקשתי כמה פעמים ואף שלחתי סדרנים. אף אחד לא עולה למדרגות מאחורי הספסלים של חברי הכנסת. יש גם הסתייגויות של תוכנית חדשה באותו סעיף. מי בעד ההסתייגויות של תוכנית חדשה? סעיף 15 ל-2016. מי בעד ההסתייגויות של תוכנית חדשה? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 15,

45 בעד, 61 נגד, 12 נמנעים. אני קובע שגם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לא התקבלו. ולכן אנחנו נצביע על סעיף 15 לשנת 2016 כנוסח הוועדה,

בקריאה שנייה. למען הסר ספק: סעיף 15 לשנת 2016, ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה. סעיף

משרד הביטחון, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת,

61,

59. אני קובע כי סעיף 15 לשנת 2016 התקבל בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. עמוד 385: לסעיף תקציבי 16 לשנת 2015 אין הסתייגויות. לכן אנחנו נצביע מייד כנוסח הוועדה. סעיף 16, הוצאות חירום מרכזיות, לשנת התקציב 2015, נתקבל. סעיף 16 לשנת 2015 התקבל, כנוסח

לסעיף הזה. לכן נצביע מייד על סעיף 17 כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 17, תיאום הפעולות בשטחים, לשנת התקציב

התקציב באותו סעיף לא התקבלו. אדוני היושב-ראש, ניתן לעבור להצבעה בהרמת יד.

רק

אני קובע כי ההסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף 18 לשנת 2016 לא התקבלו. אנחנו בעמוד 395. ההסתייגויות של הפחתת התקציב מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 18,

לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. ההסתייגויות של הפחתת התקציב לאותו סעיף: בעד, 59, נגד, 61. לא התקבלו.

כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים. סעיף 18, לשנת 2016, כולל לוח התיקונים, ללא הסתייגויות.

חברי הכנסת, 61 בעד, 59 נגד. אני קובע כי הסעיף התקבל בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 402, סעיף 19. יש כאן הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 19, משרד המדע והחלל, התרבות, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. חברי הכנסת,

59,

61. אני קובע כי ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו.

סעיף 19, משרד המדע והחלל,

כהצעת הוועדה, נתקבל.

אותו סעיף,

לשנת 2016. הסתייגויות של תוספת תקציב, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 19, משרד המדע והחלל,

לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, נגד, 61. ההסתייגויות של תוספת לא התקבלו.

של תוכנית חדשה לא התקבלו.

כנוסח הוועדה, כולל לוח התיקונים,

מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 19, משרד המדע והחלל,

כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, 59 נגד. אני קובע כי סעיף 19 אושר לשנת 2016, כנוסח הוועדה,

אנחנו בעמוד 437, סעיף 20. הסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף 20, לשנת 2015, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 20, משרד החינוך,

התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, נגד 61. אני קובע כי ההסתייגויות של

משרד החינוך,

בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף

הסתייגות של תוכנית חדשה, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? יש הפסקה לתפילה, ההסתייגויות לסעיף 20, משרד החינוך, לשנת התקציב 2015,

58 בעד, 61 נגד. גם ההסתייגויות של

מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 20, משרד החינוך, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף 20 לשנת 2016: בעד, 59, נגד, 61. לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה, סעיף 20, ל-2016, מי

ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 20,

בדבר תוכנית חדשה לא נתקבלו. בעד, 59, נגד, 61. אני קובע כי ההסתייגויות של תוכנית חדשה לסעיף 20 לשנת 2016 לא התקבלו. לכן נצביע בקריאה שנייה על הסעיף הזה,

מי נגד? נא להצביע.

חברי הכנסת, אנחנו מגיעים לסעיף 21, לשנת 2015. אנחנו בעמוד 516. אנחנו מצביעים קודם כול על הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 21, השכלה גבוהה, לשנת התקציב 2015,

59,

61. ההסתייגויות של תוספת לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב בסעיף 21, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 21,

לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. ההסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף 21: בעד, 59,

מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 21, השכלה גבוהה, לשנת התקציב 2016,

בעד, 57, נגד,

22 לשנת 2015 אושר כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות. לא היו הסתייגויות. סעיף 22 לשנת 2016, יש גם יש הסתייגויות. אנחנו נצביע קודם כול על הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לשנת 2016 בסעיף 22. הסתייגויות של תוספת תקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 22,

לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא

תקציב לא נתקבלו. 57 בעד, 60 נגד. אני קובע כי ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף 23, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 23, משרד הרווחה והשירותים החברתיים,

בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 58 בעד, 60 נגד. גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב ב-23 לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה לאותו סעיף, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 23, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, לשנת התקציב 2015, בדבר תוכנית חדשה לא נתקבלו. בעד, 57,

59. גם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לא התקבלו. לכן, נצביע על סעיף 23 לשנת 2015 בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד נוסח הוועדה כולל לוח התיקונים?

משרד הרווחה והשירותים החברתיים,

כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 57 נגד. סעיף 23 לשנת 2015 התקבל, כולל לוח התיקונים, בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 596, סעיף 23, לשנת 2016, הסתייגויות של תוספת תקציב. מי בעד?

ההסתייגויות לסעיף 23,

בעד, 57, 59 נגד. אני קובע כי ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו. אני רק רוצה להבין, הנוכחים באמת הצביעו נוכחות? השר שלום, מה הצבעת? שימו לב בהצבעות הקרובות אם למישהו נדלקת נורה של נוכחות, כי אני לא מבין מאיפה יש נוכחים בין המצביעים. הסתייגויות של הפחתת התקציב ב-23 ל-2016, מי בעד

מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 23,

לשנת התקציב 2016,

נתקבלו. בעד, 58, 60 נגד. אני קובע כי גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה לסעיף 23, מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות

חברי הכנסת, ההסתייגויות של תוכנית חדשה נדחו ברוב של 60 נגד ו-58 בעד. אני עובר להצבעה על הסעיף עצמו, סעיף 23 לשנת 2016, כולל לוח תיקונים. מי בעד? מי נגד? סעיף 23,

חברי הכנסת,

62,

57. אני קובע כי סעיף 23 ל-2016 התקבל, כולל לוח התיקונים. אנחנו בעמוד 645, סעיף 24 לשנת 2015, הסתייגויות של תוספות תקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 24,

נתקבלו. בעד, 58, נגד, 61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף 24 לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב, מי בעד? מי נגד?

משרד הבריאות,

בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. בעד, 58, נגד, 61. גם ההסתייגויות של ההפחתה לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה, מי בעד?

ההסתייגויות לסעיף 24,

בעד,

59. סעיף 24 לשנת 2015 התקבל, כנוסח הוועדה. 2016, אנחנו בעמוד 669, אותו סעיף, 24, לשנת 2016, הסתייגויות

מתנגדים. אני קובע כי סעיף 24 לשנת 2016 אושר, כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 739, סעיף 25, הסתייגויות של תוספת תקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 25, תגמולים לנכים, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59,

61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף 25 לא התקבלו. הפחתת תקציב, הסתייגויות של הפחתת תקציב, סעיף 25, לשנת 2015. ההסתייגויות לסעיף 25, תגמולים לנכים,

בעד ההסתייגויות, 59, 61 נגד. לא התקבלו גם ההסתייגויות של ההפחתה. ולכן אנחנו מצביעים על סעיף 25 לשנת 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 25, תגמולים לנכים, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל.

61,

58. סעיף 25, לשנת 2015, התקבל כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 747, ממש כמו מטוס, אנחנו בסעיף 25 לשנת 2016. למי יש בעיה? אז תצביע ידנית עד שיטפלו בבעיה. אולי בהפסקה יטפלו בבעיה. חברי הכנסת, עוד פעם, 25, לשנת 2016. יש לנו פה הסתייגויות של תוספת תקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 25, תגמולים לנכים,

בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 58, נגד, 61. אני קובע כי הסתייגויות של

26. אנחנו בעמוד 755, בסעיף 26, לשנת 2015. יש לנו הסתייגויות של תוספת תקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי מתנגד? ההסתייגויות לסעיף 26, המשרד להגנת הסביבה, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו.

58,

61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב בסעיף 26, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 26, המשרד להגנת הסביבה, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, נגד, 60. אני קובע כי ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. ולכן, נצביע על סעיף 26, לשנת 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד הסעיף? מי נגד? סעיף 26, המשרד להגנת הסביבה, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. התוצאות:

61,

59, כולל חבר הכנסת איימן עודה, שהצבעתו לא נקלטה. אם כן, הסעיף אושר כנוסח הוועדה, סעיף 26 לשנת 2015. אותו סעיף 26, אבל לשנת 2016, בעמוד 767. אישרנו כרגע סעיף 26 לשנת 2015 כנוסח הוועדה, עוברים לאותו סעיף 26 לשנת הכספים 2016. אנחנו נצביע על ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 26, המשרד

בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 נגד. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לא התקבלו. אני פשוט חששתי, השר כץ, שיאשימו אותי בפרסום. ההסתייגויות שמבקשות להפחית תקציב מאותו סעיף, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

חברי הכנסת, בעד, 59,

61. גם ההסתייגויות של הפחתה לא נתקבלו. ולכן נצביע על סעיף 26, לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד הסעיף כנוסח הוועדה? מי נגד? סעיף 26, המשרד להגנת הסביבה, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל.

59. סעיף 26 לשנת הכספים 2016 אושר כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. חברי הכנסת, אנחנו בעמוד 776, בסעיף 27 לשנת הכספים 2015. 777, אני התחלתי לפחד, השר כץ. עמוד 777, אכן. סעיף 27 לשנת 2015, יש הסתייגויות של תוספות לאותו סעיף. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 27, ביטוח לאומי,

59 בעד ההסתייגויות של תוספות, 61 נגד. ההסתייגויות לא התקבלו. יש גם הסתייגויות של הפחתה, מי בעד ההסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף? מי נגד?

בעד, 59,

61. גם ההסתייגויות של הפחתה לא התקבלו. ולכן נוכל להצביע על סעיף 27 לשנת הכספים 2015,

בקריאה שנייה. סעיף 27, ביטוח לאומי, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61,

59. סעיף 27 אושר לשנת הכספים 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. חברי הכנסת, אנחנו בעמוד 785, אותו סעיף 27, רק לשנת הכספים 2016. הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב, מי בעד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 27, ביטוח לאומי, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 58, נגד, 61. אני קובע כי ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו. ההסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף הזה, מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 27,

58 בעד, 61 נגד. גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. אנחנו עוברים להצביע על סעיף 27 לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 27, ביטוח לאומי, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 60,

59. אני קובע כי סעיף 27 אושר כנוסח הוועדה לשנת הכספים 2016, בקריאה שנייה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לעמוד 793, סעיף 29, לשנת 2015. קיימות הסתייגויות להוסיף תקציב לסעיף הזה, מי בעד?

נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 29, משרד הבינוי והשיכון,

בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. חברי הכנסת, בעד, 59, 61 נגד. אני קובע כי ההסתייגויות

ולכן

מי בעד,

כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה,

חברי הכנסת,

אנחנו מחדשים את הישיבה. מה? אמרתי. אני עומד במילתי. חברי הכנסת, אנחנו בעמוד 803, סעיף 29 לשנת

בבקשה, גברתי. נא לשמור על שקט. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי

בעד חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח אורן אסף חזן,

איתן כבל, בעד בנימין נתניהו, נגד עאידה תומא סלימאן,

האם מישהו נמצא באולם ועדיין לא הצביע? חבר הכנסת זחאלקה. (קוראת בשם חבר הכנסת)

זחאלקה, בעד ההצבעה הסתיימה. נא לסכם את ההצבעה ולהציג לנו את התוצאות.

הכנסת, מייד בתום ספירת הקולות

מבזבזים את הזמן היקר של כולנו. חברי הכנסת, הצבענו, כזכור, על הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב

אך התוצאה היא ש-59 חברי כנסת תמכו בהסתייגויות האלה ו-61 התנגדו.

ההסתייגויות המבקשות להוסיף תקציב לסעיף 29 לא התקבלו.

הסתייגויות שמבקשות להפחית מן התקציב,

מצביעים בינתיים, הם מקוזזים שם, שניים ושניים. טוב, חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים להצביע. אנחנו נצביע על ההסתייגויות שמבקשות להפחית מסעיף 29 לשנת הכספים 2016. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 29, משרד הבינוי והשיכון, לשנת

חברי הכנסת, התוצאה: בעד ההסתייגויות, 58,

60. אני קובע כי גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. שימו לב, יש הסתייגויות של תוכנית חדשה. קיבלתי בקשה מהאופוזיציה, חברי הכנסת אראל מרגלית ודב חנין ביקשו לבצע הצבעה שמית על התוכנית החדשה לסעיף 29, לשנת 2016. גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל,

זאב בנימין בגין,

זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן,

מיכל בירן,

מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור,

איל בן ראובן,

יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין,

באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי,

צחי הנגבי,

יצחק הרצוג,

שרן השכל,

יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין,

משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן,

משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי,

מיקי לוי, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה,

רחל עזריה,

דניאל עטר,

חמד עמאר,

רועי פולקמן,

עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש,

יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש,

מירי רגב,

מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן,

נחמן שי,

סילבן שלום,

עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן,

נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשם חבר הכנסת) אורן אסף חזן, נגד חברי הכנסת, האם יש מישהו או מישהי שלא קראו בשמו או בשמה ומעוניינים להצביע? לא נמצאו כאלה. גברתי המזכירה, ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, נא לשבת. להלן התוצאות,

כזכור לכם,

הכנסת, אנחנו מצביעים על סעיף 29 לשנת הכספים 2016, הצבעה אלקטרונית, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 29, משרד הבינוי והשיכון, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. שמתי לב שהשר שלום נמצא במקומו ולא יכול להצביע. בעד, 59,

כולל קולו של סילבן שלום,

57. אני קובע כי הסעיף התקבל בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מדובר בסעיף 29 לשנת הכספים 2016. אנחנו בעמוד 811, סעיף 30 לשנת הכספים 2015, קיימות הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 30, המשרד לקליטת העלייה, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 48 בעד, 61 נגד, עשרה נמנעים. ההסתייגויות המבקשות להוסיף תקציב לא התקבלו. יש הסתייגויות שמבקשות להפחית את התקציב, מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 30, המשרד לקליטת

58 בעד, 61 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם ההסתייגויות של ההפחתה לא התקבלו. ואנחנו עוברים להצביע על הסעיף כולו, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 30 לשנת הכספים 2015, כולל לוח תיקונים, ההצבעה החלה. סעיף 30, המשרד לקליטת העלייה, לשנת התקציב

חברי הכנסת, 61 בעד, 59 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 30 לשנת הכספים 2015 התקבל בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים. אנחנו עוברים לעמוד 825, למי שעוקב. לסעיף 30, אבל לשנת 2016. אנחנו במשרד לקליטה ועלייה, כן? אכן כך. המשרד לקליטת העלייה. אני מבקש להצביע על ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה לשנת 2016. ההסתייגויות לסעיף 30, המשרד לקליטת העלייה, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 46, נגד 61, 12 נמנעו. ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף 30 לשנת 2016 לא התקבלו. עכשיו ההסתייגויות שמבקשות להפחית מן התקציב. מי בעד? מי נגד? לאותו סעיף. ההסתייגויות לסעיף 30, המשרד לקליטת העלייה, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. חברי הכנסת 58 בעד, 61 נגד. גם ההסתייגויות שמבקשות להפחית את התקציב לא התקבלו.

השר אלקין,

יש הרבה יותר שרוצים לקחת ולהפחית מאשר אלה שרצו להוסיף. אומר דורשני. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצביע על הסעיף כולו, סעיף 30 לשנת הכספים 2016, כולל לוח התיקונים, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 30, המשרד לקליטת העלייה, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל.

59 נגד. סעיף 30 אושר גם ל-2016 בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 836,

לשנת 2015. הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה לשנת 2015,

נא להצביע.

חברי הכנסת, 57 בעד, 61 נגד, יש שניים שנמנעו. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לא התקבלו. הסתייגויות שמבקשות להפחית מן התקציב. ההסתייגויות לסעיף 33, משרד החקלאות,

61. אני קובע כי גם הסתייגויות ההפחתה לא התקבלו לסעיף 33. אם כן, אנחנו נצביע על סעיף 33 לשנת 2015 כולו, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה.

אנחנו עם התוצאה הבאה: בעד,

58. סעיף 33 לשנת 2015 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו בסעיף 33, אבל הפעם לשנת הכספים 2016. הסתייגויות שמבקשות להוסיף לתקציב הזה. ההסתייגויות לסעיף 33, משרד החקלאות, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59,

61. אני קובע כי ההסתייגויות להוסיף תקציב לא התקבלו. ההסתייגויות שמבקשות להפחית מסעיף 33 בשנת 2016,

ההסתייגויות לסעיף 33,

אם כן, 58 בעד, 62 נגד. אני קובע כי גם הסתייגויות ההפחתה לא התקבלו.

אנחנו נצביע על הסעיף כולו, סעיף 33 לשנת 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. חברים, מה זה כל הרעש הזה? ההצבעה על הסעיף כנוסח הוועדה. סעיף 33, משרד החקלאות, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל.

61,

56. אני קובע כי סעיף 33 התקבל גם לשנת 2016 כנוסח הוועדה.

בעמוד 865. אנחנו ממשיכים, סעיף 34, בעמוד 865, לשנת הכספים 2015. קיימות הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות

34, משרד האנרגיה והמים, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. בעד, 59, נגד, 60. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה לא התקבלו. הסתייגויות ההפחתה, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 34, משרד האנרגיה והמים, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. חברים, 58 בעד, 61 נגד. גם ההסתייגויות של ההפחתה לא התקבלו. ולכן אנחנו נצביע על סעיף 34 לשנת הכספים 2015 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. סעיף 34, משרד האנרגיה והמים, לשנת

62 בעד, 58 נגד. אני קובע כי הסעיף התקבל כנוסח הוועדה, סעיף 34 ל-2015, בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 873. סעיף 34, אבל הפעם לשנת הכספים 2016. הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב. ההסתייגויות לסעיף 34, משרד האנרגיה והמים,

2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. חברי הכנסת, בעד ההסתייגויות יש לנו 57 קולות, נגד יש 61. ההסתייגויות של תוספות לא התקבלו. ההצבעה של מיכל בירן לא

לא נקלטה הצבעתה של חברת הכנסת מיכל בירן. ישבת במקומך, נכון? פעמיים, אז התוצאה היא 61 59, בתוספת הקולות של חברי הכנסת בירן ורוזנטל, שישבו במקומות ולא יכלו להצביע. פעם שנייה שזה קורה ברצף. פעם שנייה? אז אני אבדוק הפעם מה קורה. אנחנו נבקש מאיש המחשבים לגשת אליהם. חברי הכנסת, אנחנו בהסתייגות של הפחתה לסעיף 34. סעיף 34 ל-2016, הסתייגויות שמבקשות להפחית מן התקציב. מי בעד?

תנסו כולכם להצביע, נראה אם המחשבים תקינים. הכול תקין. ההסתייגויות לסעיף 34,

בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

נגד,

סעיף 34 לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה. מי בעד הסעיף? מי נגד? סעיף 34, משרד האנרגיה והמים, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל.

59. אני קובע כי סעיף 34 לשנת הכספים 2016 נתקבל, כנוסח הוועדה. עמוד 880, סעיף 35 לשנת הכספים 2015, הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 35, הוועדה לאנרגיה אטומית, לשנת התקציב

חברי הכנסת, בעד, 46, נגד, 61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב לשנת 2015 לסעיף 35, מי בעד?

נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 35, הוועדה לאנרגיה אטומית, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. חברי הכנסת,

58,

61. גם ההסתייגויות של הפחתה לא התקבלו. ואנחנו נצביע על הסעיף כולו, סעיף 35 לשנת הכספים 2015, כנוסח

מי בעד? מי נגד? סעיף 35,

בעד, 61, נגד, 59. אני קובע כי סעיף 35 לשנת הכספים 2015 התקבל כנוסח הוועדה. אותו סעיף, לשנת הכספים 2016, סעיף 35, הסתייגויות שמבקשות להוסיף. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

לסעיף 35,

בעד, 46, נגד, 61, 12 נמנעים. אני קובע כי הסתייגויות תוספת התקציב לא התקבלו. אנחנו בהסתייגויות שמבקשות להפחית מסעיף 35 לשנת הכספים 2016. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 35, הוועדה לאנרגיה אטומית,

בעד, 59,

61. אנחנו הסרנו גם את ההסתייגויות של ההפחתה. למען הסר ספק, ההסתייגות הקודמת של תוספת תקציב גם לא התקבלה. חברי הכנסת, אנחנו הסרנו את ההסתייגויות לסעיף 35, ואנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על סעיף 35, לשנת הכספים 2016,

מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 35, הוועדה לאנרגיה אטומית,

כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, נגד, 58, אין נמנעים. אני קובע כי סעיף 35 גם לשנת הכספים 2016 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 886, בסעיף 36 לשנת הכספים 2015. על-פי בקשת האופוזיציה, על ההסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף זה תתקיים הצבעה שמית, כפי שמסר לי חבר הכנסת מרגלית. אנחנו הבנו את כוונתך. גברתי מזכירת הכנסת, נא להתחיל בהצבעה על ההסתייגויות של תוספת תקציב. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן,

יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין,

באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת יואב גלנט,

גמליאל, נגד מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

שרן השכל,

יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, בעד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה,

שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן,

יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן,

יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, בעד

נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי,

איימן עודה,

רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד

נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן, בעד נחמן שי,

סילבן שלום,

עפר שלח,

איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי מזכירת הכנסת, נא לעבור על שמות חברי הכנסת אשר לא השתתפו עד כה בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל בירן, אינה נוכחת עמר בר-לב, בעד זהבה גלאון, בעד אורן אסף חזן, נגד אחמד טיבי,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח משולם נהרי,

קסניה סבטלובה, בעד דניאל עטר,

מיקי רוזנטל, בעד סתיו שפיר, בעד האם יש מישהו באולם שעדיין לא הצביע? (קוראת בשם חברת הכנסת) מיכל בירן,

ההצבעה הסתיימה. נא לסכם את ההצבעה ולהציג לנו את התוצאות, גברתי. חברי הכנסת, בעד, 58, נגד, 61. הבקשה להסתייגויות להגדלת התקציב, סעיף 36 לשנת 2015, לא התקבלה. אנחנו עוברים להסתייגויות לבקשה להפחתת התקציב, סעיף תקציבי 36 לשנת 2015. האופוזיציה ביקשה גם כאן הצבעה שמית. גברתי, מזכירת הכנסת, נא להתחיל בהצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין,

מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף,

קארין אלהרר,

זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן,

אורי אריאל,

זאב בנימין בגין,

זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד אלי בן-דהן, נגד יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין,

באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי,

צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, נגד דב חנין,

יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

משה יעלון,

איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן,

משה כחלון,

חיים כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן,

יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה,

משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין,

נוכחת בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי,

איימן עודה,

רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר,

רועי פולקמן,

בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

נגד איוב קרא,

מירי רגב,

מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום,

עפר שלח,

איציק שמולי,

סתיו שפיר, בעד איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי מזכירת הכנסת, נא לחזור על שמות חברי הכנסת שלא השתתפו עדיין בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכל בירן, בעד חנין זועבי, בעד תמר זנדברג, בעד איילת נחמיאס ורבין, בעד קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד דניאל עטר, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד חברי הכנסת, יש מישהו שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו או בשמה?

גברתי המזכירה, ההצבעה הסתיימה. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו הצבענו, כזכור, על ההסתייגויות שמבקשות להפחית מתקציב משרד הכלכלה,

לשנת הכספים 2015. בעד ההסתייגויות היו 59 קולות, נגד היו 61. לכן, ההסתייגויות שמבקשות להפחית את התקציב לא התקבלו. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה. הצבעה אלקטרונית. הסתייגויות לסעיף 36, לשנת הכספים 2015, שמבקשות תוכנית חדשה, מי בעד ההסתייגויות?

נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 36, משרד הכלכלה, לשנת

חברי הכנסת, 58 בעד, 60 נגד. ההסתייגויות שמבקשות תוכנית חדשה לא התקבלו.

אנחנו נצביע על הסעיף כולו, הלוא הוא סעיף 36, לשנת הכספים 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, כולל לוח התיקונים.

מי נגד? סעיף 36, משרד הכלכלה,

כהצעת הוועדה,

61 בעד, 58 נגד. אני קובע כי סעיף 36, לשנת הכספים 2015, התקבל ללא הסתייגויות, כולל לוח התיקונים. אנחנו בעמוד 911. אנחנו בסעיף 36, אבל הפעם לשנת הכספים 2016. הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה, לשנת 2016. ההסתייגויות לסעיף

61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף זה לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב, מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 36, משרד הכלכלה,

חברי הכנסת, בעד, 57, נגד, 61. אני קובע כי ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו לסעיף זה. הסתייגויות של תוכנית חדשה לסעיף 36, לשנת 2016, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? נא להצביע.

לסעיף 36,

61. גם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לא התקבלו. לכן נצביע על סעיף 36 לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 36, משרד הכלכלה, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד 61,

59. סעיף 36 לשנת הכספים 2016 התקבל כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 929, סעיף 37, לשנת 2015, ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף זה. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 37, משרד התיירות, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו.

59,

61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו לסעיף זה. הסתייגויות של הפחתת התקציב, מי בעד?

משרד התיירות, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

61. אני קובע כי גם ההצעות להפחית מן התקציב בסעיף זה לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

לסעיף 37,

61. אני קובע שגם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לא התקבלו. לכן נצביע על הסעיף כולו לשנת 2015, סעיף 37, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 37, משרד התיירות, לשנת התקציב 2015,

59. אני קובע כי סעיף 37 לשנת 2015 התקבל בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אנחנו באותו סעיף, 37, אבל הפעם לשנת הכספים 2016. ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב, מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 37, משרד התיירות,

61 נגד, 59 בעד. ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו לסעיף זה. הסתייגויות של הפחתת התקציב, מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 37, משרד

נגד, 62, 58 בעד. גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה לסעיף זה, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

58,

60. אני קובע כי גם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לא התקבלו. ולכן אנחנו נעבור אנחנו מצביעים על סעיף 37 לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 37,

לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה,

61,

59. סעיף 37 אושר גם לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. ואנחנו בעמוד 955, מצביעים על סעיף 38 לשנת הכספים 2015. הסתייגויות של תוספות התקציב לסעיף זה, מי בעד?

ההסתייגויות לסעיף 38, תמיכות בענפי

61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף זה לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב לאותו סעיף, מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

58 בעד, 62 נגד. אני קובע כי גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על סעיף 38 לשנת הכספים 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 38,

62 בעד, 58 נגד. אני קובע כי סעיף 38 התקבל בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה, לשנת הכספים 2015. ועכשיו, אותו סעיף לשנת הכספים 2016. חברים, אנחנו בעמוד 969, מצביעים על סעיף 38 לשנת הכספים 2016. יש לנו הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף

ולכן אנחנו נצביע על הסעיף הנ"ל, 38, לשנת הכספים 2016, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. סעיף 38, תמיכות בענפי

חברי הכנסת, התוצאה היא: 61 בעד, 59 נגד. סעיף 38 כנוסח הוועדה אושר בקריאה שנייה גם לשנת הכספים 2016. אנחנו עוברים לעמוד 978. העמוד הזה הוא סעיף 39 לשנת הכספים 2015. קיימות הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה בשנת 2015. מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 39, משרד התקשורת,

בעד 59, נגד, 61. אני קובע כי ההסתייגויות שמבקשות להוסיף

כן.

האוצר. יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת משה גפני,

אדוני. אדוני היושב-ראש, אני מבקש למשוך את הסעיף הזה שעבר עכשיו, סעיף 39 לשנת 2015,

מכיוון שהקואליציה מבקשת הצבעה שמית ויושב-ראש ועדת הכספים הודיע על רצון לכנס את הוועדה, אז אנחנו ממילא נגיע לעוד 20, 25 דקות,

חיים ילין, נגד משה יעלון, בעד איתן כבל, נגד אלי כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד משה כחלון, בעד חיים כץ,

ישראל כץ, בעד עליזה לביא, נגד ציפי לבני, נגד אורלי לוי אבקסיס, נגד ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן,

יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, בעד ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי, נגד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, נגד אברהם נגוסה, בעד משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין,

נתניהו, בעד קסניה סבטלובה, נגד רויטל סויד, נגד ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, נגד רחל עזריה,

עטר,

חמד עמאר,

רועי פולקמן,

עודד פורר, נגד טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש,

יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, נגד נורית קורן, בעד יואב קיש,

איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל,

נגד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, בעד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי,

סתיו שפיר, נגד איילת שקד,

עאידה תומא

גברתי המזכירה,

לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה.

שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו או בשמה? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. גברתי המזכירה, נא לספור את הקולות.

הכנסת, התוצאות של ההצבעה על החזרת סעיף 39 לשנת התקציב 2015,

לתקנון: בעד הבקשה להחזיר את הסעיף, 61 קולות,

לכן המליאה אישרה את הבקשה של יושב-ראש ועדת הכספים. עוד כעשר דקות, ב 21:20,

כי הונחה הערב על שולחן הכנסת הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ו 2015, הכוללת את סעיף 39 לשנת 2015, שהחזירה ועדת הכספים. תודה למזכירת הכנסת. אנחנו חוזרים להצביע. כדי שנבין את כל הפרוצדורה, אנחנו בסעיף 39, עמוד 978, למי שמתעניין, שנת התקציב 2015. שמית? אנחנו מצביעים. הנה, יש לפני גם הסעיף עם כל ההסתייגויות. אופי ההצבעה יהיה אותו אופי הצבעה. אנחנו קודם כול נצביע על הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף 39 לשנת הכספים 2015. הקואליציה ביקשה הצבעה שמית, לכן נתחיל את ההצבעה, גברתי המזכירה. מצביעים על הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף 39, לשנת 2015. כן, על ההסתייגות שמבקשות להוסיף תקציב, ואחר כך, להפחית. זה אותו אופי הצבעה. חברים, מי שעוקב, שלושת הדפים הצהובים, זה הסעיף החדש, וזה מונח על שולחנות חברי הכנסת. גברתי המזכירה, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר,

דוד ביטן,

מיכל בירן,

מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

שרן השכל, נגד

מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, נגד

בעד יואל חסון, בעד אחמד טיבי,

מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין,

משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן,

משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי,

מיקי לוי, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן,

יעקב ליצמן,

סופה לנדבר,

יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי,

אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה,

רחל עזריה,

עטר,

חמד עמאר, בעד רועי פולקמן,

עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג'

עמיר פרץ,

נגד יואב קיש,

נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן,

נחמן שי,

סילבן שלום,

עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר,

איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי המזכירה, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה,

משה כחלון,

איילת נחמיאס ורבין,

חברי הכנסת, האם יש מישהו או מישהי באולם שמעוניינים להצביע ולא הצביעו? אין כאלה. גברתי המזכירה, הסתיימה ההצבעה, נא לספור את הקולות.

הכנסת, הצבענו כאמור על ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף 39 לשנת 2015. בעד ההסתייגויות, 59,

61. הסתייגויות תוספת התקציב לסעיף 39 לא התקבלו. אנחנו מצביעים כרגע אלקטרונית על ההסתייגויות המבקשות להפחית מן התקציב של סעיף 39 לשנת 2015. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 39,

לשנת התקציב 2015,

סעיף 39 לשנת 2015 לא התקבלו.

כן, יש תוכנית חדשה. אנחנו נצביע הצבעה אלקטרונית

להעלות, להוסיף תקציב לסעיף הזה.

מי נגד? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 39,

לשנת התקציב 2016,

בעד, 59, נגד,

ההסתייגויות לסעיף 40,

בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו.

61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף 40, מי בעד ההסתייגויות? מי נגדן? ההסתייגויות לסעיף 40,

לשנת התקציב 2015,

בעד, 56, נגד, 61. אני קובע, רגע,

חברי הכנסת,

58. אני קובע כי סעיף 40 לשנת 2015 התקבל כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, אנחנו בעמוד 1003. חברי הכנסת, נא להירגע ולשבת. חברי הכנסת. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת אראל מרגלית, נא לשבת. אנחנו עדיין בסעיף 40, אין לי בעיה אם מרב מיכאלי או צחי הנגבי יעמדו, או אראל מרגלית וצחי הנגבי יעמדו וייתנו הנחיות לקואליציה ולאופוזיציה, אין בעיה. אבל כשיש הסתובבות ודיבורים מיותרים זה מאוד מפריע. אנחנו בעמוד 1003, אותו סעיף 40, לשנת הכספים 2016. קודם כול, הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב. על ההסתייגויות, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 40, משרד התחבורה והבטיחות,

בעד, 59,

61. ההסתייגויות של תוספת התקציב לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב לשנת 2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגדן? ההסתייגויות לסעיף 40,

חברי הכנסת, בעד ההסתייגויות של הפחתת התקציב יש 59 קולות,

61 קולות. גם ההסתייגויות האלה לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה לסעיף 40 לשנת 2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 40, משרד התחבורה והבטיחות, לשנת התקציב 2016, בדבר

חברי הכנסת, 59 בעד, 61 נגד. אני קובע כי גם ההסתייגויות של תוכניות חדשות לסעיף 40 ל-2016 לא התקבלו.

אנחנו נצביע עכשיו על הסעיף עצמו, סעיף 40 לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיף 40,

לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל.

61,

59. אני קובע כי סעיף 40 לשנת הכספים 2016 התקבל בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. ואנחנו עוברים לעמוד 1012, סעיף 41 לשנת הכספים 2015, הסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לאותו סעיף. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 41, רשות ממשלתית למים, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו.

59,

61. אני קובע כי ההסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף 41 לא התקבלו. הסתייגויות של הפחתת התקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 41,

הסתייגויות של הפחתת התקציב, 59 בעד, 61 נגד. אני קובע כי גם ההסתייגויות האלה לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה לסעיף 41 לשנת הכספים 2015, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 41, רשות ממשלתית למים,

58,

61. אני קובע כי גם ההסתייגויות של תוכנית חדשה לא התקבלו. אדוני היושב-ראש, גמרת את זה כבר? ההסתייגויות כן, עוד לא הצבענו על הסעיף. אז את זה אנחנו רוצים שמית. על סעיף 41 לשנת הכספים 2015, זאת הכוונה, אדוני? עמוד 1012. לא, על הבא.

אנחנו מצביעים אלקטרונית על סעיף 41 לשנת 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? סעיף 41, רשות ממשלתית למים, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 62,

58. אני קובע כי סעיף 41 לשנת הכספים 2015 התקבל בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, אנחנו בעמוד 1019,

41 לשנת הכספים 2016. אנחנו נצביע קודם כול על ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה. ההסתייגויות לסעיף 41, רשות ממשלתית למים, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו.

61. ההסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף זה לא התקבלו. נצביע על ההסתייגויות של הפחתת התקציב לאותו סעיף. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 41, רשות ממשלתית למים,

חברי הכנסת,

59,

61. גם ההסתייגויות של הפחתת התקציב לא התקבלו. הסתייגויות של תוכנית חדשה לסעיף 41 ל-2016, מי בעד?

נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 41, רשות ממשלתית למים, לשנת התקציב 2016, בדבר תוכנית חדשה לא נתקבלו. בעד, 59, נגד, 61. אני קובע כי סעיף, לא, ההסתייגויות בדבר תוכניות חדשות לסעיף 41 לשנת הכספים 2016 לא התקבלו. ואנחנו, אם כן, נצביע על הסעיף עצמו, סעיף 41 לשנת הכספים 2016. קריאה שנייה. כנוסח הוועדה. סעיף 41, רשות ממשלתית למים, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 נגד. אני קובע כי סעיף 41 לשנת הכספים 2016 התקבל, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לעמוד 1025. קיימות הסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף זה, סעיף 42, לשנת הכספים 2015. האופוזיציה מבקשת הצבעה שמית על הסתייגויות של תוספת תקציב לסעיף 42. מייד בתום ההצבעה, כידוע, נחזור להצבעות אלקטרוניות. גברתי מזכירת הכנסת, אנחנו ערוכים?

בואו נתחיל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן,

מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן,

יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין,

באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד יואל חסון,

אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד משה יעלון,

איתן כבל, בעד אלי כהן,

יצחק כהן, נגד מאיר כהן,

משה כחלון,

חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא,

ציפי לבני,

אורלי לוי אבקסיס,

ז'קי לוי, נגד מיקי לוי,

יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן,

יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה, בעד רחל עזריה,

דניאל עטר, בעד חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשם חברת הכנסת) חנין זועבי, בעד חברי וחברות הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו או בשמה? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, הצבענו על ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף 42 לשנת הכספים 2015. בעד ההסתייגויות הצביעו 59, נגד ההסתייגויות הצביעו 61. לכן ההסתייגויות שמבקשות להוסיף תקציב לסעיף 42 לשנת 2015 לא התקבלו. עכשיו אנחנו מצביעים על ההסתייגויות המבקשות להפחית את תקציב סעיף 42 לשנת הכספים 2015. חברי הכנסת,

לא הבנתי מהקואליציה, אתם מבקשים הצבעה שמית? לא,

אנחנו מצביעים על הסתייגויות המבקשות

הפחתת תקציב לא נתקבלו. 57 בעד, 60 נגד. ההסתייגויות המבקשות הפחתה לא התקבלו. לכן נעבור להצביע על סעיף 42 לשנת הכספים 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד הסעיף?

להצביע. מי בעד הסעיף כנוסח הוועדה?

נא להצביע. סעיף 42, מענקי בינוי ושיכון,

כהצעת הוועדה, נתקבל.

58. אני קובע כי סעיף 42 לשנת הכספים 2015 התקבל כנוסח

אבל לשנת הכספים 2016. הסתייגויות שמבקשות תוספות תקציב לסעיף 42, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף

לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו.

לאותו סעיף 42, הסתייגויות שמבקשות הפחתת התקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 42,

בעד, 57,

60. אני קובע כי אף אחת מההסתייגויות לא התקבלה. אנחנו עוברים להצביע על סעיף 42 לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 42, מענקי בינוי ושיכון, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, 58 נגד. סעיף 42 לשנת 2016 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 1042. ההצבעה של עליזה לביא לא נקלטה.

במקומך, חברת הכנסת לביא, אז אני מוסיף את קולך למצביעים נגד הסעיף. אנחנו בעמוד 1042, סעיף 43 לשנת התקציב 2015, הסתייגויות המבקשות תוספת תקציב לסעיף זה. ההסתייגויות לסעיף 43, המרכז למיפוי ישראל, לשנת התקציב

59, נגד 61. הסתייגויות תוספת התקציב לסעיף 43 לא התקבלו. הסתייגויות הפחתת התקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 43, המרכז למיפוי ישראל, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 נגד. גם הסתייגויות ההפחתה לא התקבלו. ולכן נצביע על הסעיף עצמו, סעיף 43, לשנת הכספים 2015, כנוסח

43 לשנת 2016 לא התקבלו.

אנחנו נצביע על סעיף 43 לשנת הכספים 2016, ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה.

למיפוי ישראל,

נתקבל. בעד, 61,

59. אני קובע כי סעיף 43 לשנת הכספים 2016 התקבל כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 1055, סעיף 45 לשנת הכספים 2015, הסתייגויות תוספת תקציב לסעיף זה. מי בעד ההסתייגויות?

נגד? ההסתייגויות לסעיף 45,

נתקבלו.

61. הסתייגויות תוספת התקציב לסעיף זה לא התקבלו. הסתייגויות להפחתת התקציב לסעיף 45, מי בעד? מי נגד?

לסעיף 45, תשלום ריבית ועמלות, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. בעד 58, נגד, 61. גם הסתייגויות הפחתת התקציב לא התקבלו.

נעבור להצביע על סעיף 45 לשנת הכספים 2015, כנוסח הוועדה,

שנייה. מי בעד הסעיף? מי נגד? סעיף 45, תשלום ריבית ועמלות,

61,

59. אני קובע כי התקבל סעיף

כי ההסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף זה לא התקבלו. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצביע על סעיף 45 לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 45, תשלום ריבית ועמלות, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת,

61,

59. אני קובע כי סעיף 45 לשנת הכספים 2016 התקבל כנוסח הוועדה. חברי הכנסת,

התקבל כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 1073, אותו סעיף 46, לשנת הכספים 2016. קודם כול נצביע על ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף זה. ההסתייגויות לסעיף 46, חוק חיילים משוחררים,

בעד, 46, נגד, 61, עשרה נמנעו. אני קובע כי ההסתייגויות של תוספת התקציב בסעיף 46 לא התקבלו. עוד פעם, הסתייגויות שמבקשות הפחתת התקציב מסעיף 46 לשנת הכספים 2016. מי בעד ההסתייגויות?

חוק חיילים משוחררים, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. חברי הכנסת, בעד, 58, נגד, 61. הסתייגויות הפחתת

הסתייגויות הפחתת התקציב לא התקבלו. לכן אנחנו נצביע על הסעיף כנוסח הוועדה. 47 הוא הסעיף, לשנת הכספים 2015, כנוסח הוועדה, קריאה שנייה. סעיף 47, רזרבה כללית, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל.

בעד, 61, נגד, 59. סעיף 47 לשנת הכספים 2015, כולל לוח התיקונים, התקבל בקריאה שנייה. אנחנו בעמוד 1082 עם אותו סעיף 47 אבל לשנת הכספים 2016. אנחנו נצביע קודם על ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב. ההסתייגויות לסעיף 47,

59 בעד ההסתייגויות, 61 נגד. ההסתייגויות המבקשות תוספת תקציב לסעיף זה לא התקבלו. הסתייגויות המבקשות הפחתת תקציב מסעיף זה. ההסתייגויות לסעיף 47, רזרבה כללית,

בעד, 59,

61. אני קובע כי ההסתייגויות של הפחתת התקציב לסעיף 47 לשנת 2016 גם לא התקבלו. לכן נצביע על הסעיף עצמו, סעיף 47 לשנת הכספים 2016, כולל לוח תיקונים, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 47, רזרבה כללית, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, 59 נגד. סעיף 47, כולל לוח התיקונים, התקבל בקריאה שנייה גם לשנת הכספים 2016. חברי הכנסת, אנחנו בעמוד 1085, סעיף 51, לשנת הכספים 2015. אנחנו קודם כול נצביע על ההסתייגויות שמבקשות תוספת תקציב לסעיף זה. האופוזיציה ביקשה הצבעה שמית, אנחנו נבצע הצבעה שמית. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי,

ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, בעד זאב אלקין,

דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן,

אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד אלי בן-דהן, נגד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד

בעד באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים,

משה גפני,

יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, נגד דב חנין,

יואל חסון, בעד אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה,

שלי יחימוביץ,

חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון,

איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן,

משה כחלון,

חיים כץ, נגד ישראל כץ, נגד עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, בעד רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש,

איוב קרא,

מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ,

אלעזר שטרן,

נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו בהצבעה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אריה מכלוף דרעי, נגד תמר זנדברג,

חיים ילין, בעד מאיר כהן,

מיקי לוי,

רויטל סויד, אינה נוכחת אוסאמה סעדי, בעד דניאל עטר, אינו נוכח עיסאווי פריג' בעד מירי רגב, נגד סתיו שפיר, בעד רבותי, יש מישהו מחברי הכנסת שנוכח באולם ולא הצביע? נא להקריא. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רויטל סויד, בעד דניאל עטר, בעד יש עוד מישהו מחברי הכנסת שלא הצביע, רבותי?

ההצבעה נסתיימה. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. אם כן, רבותי, נא לשבת במקומותיכם.

להלן תוצאות ההצבעה בדבר תוספת תקציב, הסתייגות לסעיף 51 לשנת 2015: רבותי, בעד, 59, מתנגדים, 61. ההסתייגויות לסעיף 51 בדבר תוספת תקציבית לא נתקבלו. רבותי חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. אדוני השר אורי אריאל, שב במקומך כדי שנוכל להמשיך בהצבעות. רבותי חברי הכנסת. אם כן, אני חושב שאנחנו נעשה הצבעה. רבותי, אני עובר להצבעה על הפחתה, שמית.

על הפחתה תקציבית, הסתייגויות לסעיף 51. רבותי, נא להקריא את השמות. גברתי מזכירת הכנסת, נא להקריא את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, נגד אריה מכלוף דרעי,

צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, אינה נוכחת עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, נגד דב חנין,

יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי,

מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין,

משה יעלון,

איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן,

משה כחלון,

חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי,

מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר,

יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי,

ירון מזוז,

מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה,

רחל עזריה,

דניאל עטר,

חמד עמאר, בעד רועי פולקמן,

עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, בעד נורית קורן,

יואב קיש, נגד איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי,

סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד נא להקריא שנית את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, בעד דוד אמסלם, נגד זוהיר בהלול, בעד מיכל בירן, בעד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, בעד תמר זנדברג, בעד ציפי חוטובלי,

יואל חסון, בעד חיים כץ, נגד אראל מרגלית, בעד איילת נחמיאס ורבין, בעד קסניה סבטלובה, בעד עיסאווי פריג' בעד מיכל רוזין, בעד יש מי מחברי הכנסת שלא הצביע ונמצא באולם?

נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה.

להלן תוצאות ההצבעה בדבר הסתייגויות של הפחתה לסעיף 51, דיור ממשלתי, לשנת 2015: בעד, 59, מתנגדים, 61. אם כן, ההסתייגויות לסעיף 51 לא התקבלו.

אלקטרוניות. הצבעה על סעיף 51, דיור ממשלתי, 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד ומי נגד? סעיף 51, דיור ממשלתי, לשנת התקציב 2015,

הוועדה, נתקבל. 62 בעד, 57 מתנגדים.

סעיף 51 לשנת 2015 אושר כנוסח הוועדה. רבותי, אנחנו עוברים לסעיף 51, דיור ממשלתי לשנת 2016. רבותי, אנחנו מצביעים על הסתייגויות לסעיף 51, דיור ממשלתי, לשנת 2016, תוספת תקציבית רבותי, מי בעד? מי נגד? 58 בעד, 61 מתנגדים. אם כן, סעיף 51, בדבר תוספת תקציבית, ההסתייגויות לא נתקבלו. רבותי, אנחנו מצביעים על הפחתה תקציבית לסעיף 51, דיור ממשלתי, לשנת 2016. מי בעד, רבותי? מי נגד? 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות בדבר הפחתה לסעיף 51 לשנת 2016 לא נתקבלו. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 51, דיור ממשלתי, לשנת 2016,

מי בעד? מי נגד? סעיף 51, דיור ממשלתי, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 61, מתנגדים 59. אם כן, סעיף 51 לשנת 2016 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1097, סעיף 52, הסתייגויות של תוספת תקציבית לסעיף 52 לשנת 2015. הסתייגויות. רבותי, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 52,

61 מתנגדים, עשרה נמנעים. אם כן, ההסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 52 לשנת 2015 לא נתקבלו. אנחנו עוברים להסתייגויות בדבר הפחתה לסעיף 52. הסתייגויות, רבותי, לשנת 2015. מי בעד, רבותי? מי נגד? ההסתייגויות

פיתוח המשרד לביטחון פנים,

59 בעד, 61 מתנגדים. גם ההסתייגויות בדבר הפחתה לסעיף 52 לא נתקבלו. אנחנו עוברים,

להצבעה על סעיף 52 לשנת 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 52, פיתוח המשרד לביטחון פנים, לשנת התקציב 2015,

61 בעד, 59 מתנגדים. אם כן, סעיף 52 לשנת 2015 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1106, הסתייגויות לסעיף 52 בדבר תוספת תקציבית, רבותי, לשנת 2016. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 52, פיתוח המשרד לביטחון פנים, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו.

הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 52 לשנת 2016 לא נתקבלו.

אנחנו עוברים להסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 53 לשנת 2015. מי בעד?

ההסתייגויות לסעיף 53, משפטים ובתי-משפט, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 53 לשנת 2015 לא נתקבלו.

להצבעה על סעיף 53 לשנת 2015, כנוסח הוועדה.

סעיף 53, משפטים ובתי-משפט,

כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 58 מתנגדים.

רבותי, סעיף 53 לשנת 2015 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1116, לסעיף 53, להסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 53 לשנת 2016. רבותי, הסתייגויות, לשנת 2016. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 53, משפטים ובתי-משפט,

בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 53 לשנת 2016 לא נתקבלו. אנחנו עוברים להסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 53 לשנת 2016. רבותי, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 53,

ובתי-משפט,

59 בעד, 61 מתנגדים. גם ההסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 53 לשנת 2016 לא נתקבלו.

אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 53 לשנת 2016,

רבותי, מי בעד? מי נגד?

משפטים ובתי-משפט, לשנת התקציב 2016,

62 בעד, 58 מתנגדים. סעיף 53 לשנת 2016 נתקבל כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1120, הסתייגויות לסעיף 54 בדבר תוספת תקציבית. הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 54 לשנת 2015,

מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 54, רשויות פיקוח, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לסעיף 54 לשנת 2015 בדבר תוספת תקציבית לא נתקבלו. אנחנו עוברים להסתייגויות להפחתה תקציבית לסעיף 54 לשנת 2015. רבותי, הסתייגויות. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 54, רשויות פיקוח, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

אין אפשרות אחרת, חברת הכנסת קארין אלהרר. את הצבעת, לפי התוצאה. 59 בעד, 61 מתנגדים.

גם ההסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 54 לשנת 2015 לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה, רבותי, על סעיף 54 לשנת 2015,

רבותי, מי בעד? מי נגד? סעיף 54, רשויות פיקוח, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 58 מתנגדים. זה לא מצביע. אני מוסיף את הקול שלך. אז זה יהיה 59 נגד ו-61 בעד.

רבותי, סעיף 54 לשנת 2015 נתקבל כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1135, לסעיף 54 בדבר תוספת תקציבית, הסתייגויות, רבותי, בדבר תוספת תקציבית לסעיף 54 לשנת 2016. חברי הכנסת,

מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 54, רשויות פיקוח, לשנת התקציב 2016,

58 בעד, 61 מתנגדים. אם כן, הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 54

תשתוק. תשתוק. מה זה? חבר הכנסת אילן גילאון. רבותי, רבותי. אילן,

לשבת במקומותיכם. או, יופי. הוא יוצא, הוא יוצא. חברי הכנסת, אני ממשיך בהצבעות. אל תקזז אותו.

חבר הכנסת צחי

רבותי, אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 60 בדבר תוספת תקציבית לסעיף 60 לשנת 2015, הסתייגויות. הסתייגויות, רבותי. מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 60, חינוך, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 61 מתנגדים, 59 בעד. ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה לסעיף 60 לשנת 2015, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 60, חינוך, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות בדבר הפחתה לסעיף 60 לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 60 לשנת 2015,

מי נגד? סעיף 60, חינוך, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 60 לשנת 2015 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1154, הסתייגויות לסעיף 60 לשנת 2016 בדבר תוספת תקציבית.

מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 60,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 60 לשנת 2016 לא נתקבלו.

להסתייגויות בדבר הפחתת תקציבית לסעיף 60 לשנת 2016. מי בעד? מי נגד? הסתייגויות. ההסתייגויות לסעיף 60,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 60 לשנת 2016 כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 60,

60 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 60 לשנת 2016 אושר, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1160, הסתייגויות לסעיף 67,

במליאה. אני רוצה לדעת. עליזה בראשי, אני מבקש שלא לעלות על המדרגות. כבר ביקשו את זה ממך. רבותי, אנחנו עוברים, רגע,

אני נמצא בסעיף 67, בהסתייגויות לסעיף 67, בעמוד 1160. הסתייגויות לסעיף 67 לשנת 2015,

מי נגד? בדבר תוספת תקציבית, ההסתייגויות.

הבריאות, לשנת התקציב 2015,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 67, מי בעד? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 67, משרד הבריאות, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

57,

61. אם כן, ההסתייגויות בדבר הפחתה לסעיף 67 לשנת 2015 לא נתקבלו. חבר הכנסת אראל מרגלית, מתי אתה רוצה הצבעה שמית? עכשיו? על הסעיף עצמו.

אם כן, רבותי, יש בקשה להצבעה שמית. לא לא לא. רבותי, ההצבעה היא, כנוסח הוועדה. כנוסח הוועדה, על סעיף 67, אנחנו רוצים את זה אלקטרונית. אה, אוקיי. אראל מרגלית, אנא מכם,

שלא תהיה טעות, או שיש דובר אחד לאופוזיציה או חמישה דוברים. אראל מרגלית, מה ההחלטה? כנוסח הוועדה, אלקטרונית. אלקטרונית. אוקיי. אם כן, אנחנו מצביעים אלקטרונית על סעיף 67, לשנת 2015,

מי בעד? מי נגד? סעיף 67, משרד הבריאות, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 67 לשנת 2015 אושר, כנוסח הוועדה. אם כן, הצבעה שמית. נכון, רבותי? הצבעה שמית על סעיף 67, הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 67 לשנת 2016. נא להקריא את שמות חברי הכנסת. רבותי, הסתייגויות, הסתייגויות. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, בעד איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב,

יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין,

משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ,

ישראל כץ,

עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, אינו נוכח מיקי לוי, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, בעד ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, בעד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, אינו נוכח

מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי,

איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד דניאל עטר,

חמד עמאר, בעד רועי פולקמן,

עודד פורר,

טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום,

עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד נא להקריא שוב את שמות חברי הכנסת שלא נכחו באולם בהצבעה ראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואל חסון, בעד

טרכטנברג, אינו נוכח משה כחלון,

ז'קי לוי, נגד אביגדור ליברמן,

יעקב מרגי, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח מיכל רוזין, בעד איציק שמולי, בעד יש חבר כנסת באולם שלא הצביע? (קוראת בשם חבר הכנסת) עמיר פרץ, בעד האם יש עוד חבר כנסת שלא הצביע? לא. נא להגיש אלי את תוצאות ההצבעה. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בהצבעה אלקטרונית, נא לשבת במקומותיכם. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם, אנחנו עוברים להצבעה אלקטרונית. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה בדבר תוספת תקציבית לסעיף 67 לשנת 2016: 61 מתנגדים,

חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם.

נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 67, משרד הבריאות, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. מתנגדים, 60, בעד, 59. אם כן, ההסתייגויות לא נתקבלו.

גם ההסתייגויות בדבר הפחתה לא התקבלו. הסתייגויות בדבר תוכנית חדשה לסעיף 68 לשנת 2015, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 68, רשות

ההגירה ומעברי הגבול, לשנת התקציב 2015, בדבר תוכנית חדשה לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא התקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 68, לשנת

57 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר תוכנית חדשה לסעיף 68 לשנת 2016,

מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 68,

לשנת התקציב 2016,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא התקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 68, לשנת 2016, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 68, רשות האוכלוסין, ההגירה

לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד,

70 לשנת 2015 לא נתקבלו. אנחנו בהסתייגויות להפחתה תקציבית לסעיף 70 לשנת 2015. מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 70,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 70 לשנת 2015 כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. אם כן, סעיף 70 לשנת 2015 אושר, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1229, הסתייגויות לסעיף 70 לשנת 2016 בדבר הפחתה תקציבית. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 70, שיכון, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

58,

61. ההסתייגויות בדבר הפחתה לא נתקבלו. אנחנו עוברים להסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 70 לשנת 2016. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 70, שיכון,

58 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. רבותי, הסתייגויות לסעיף 70 לשנת 2016 בדבר תוספת תקציבית לא נתקבלו. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על סעיף 70 לשנת 2016,

מי בעד? מי נגד? סעיף 70, שיכון,

61 בעד, 59 מתנגדים. רבותי, סעיף 70 לשנת 2016 אושר, כנוסח הוועדה. עוברים לעמוד 1247, סעיף 73, הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 73,

לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות בדבר תוספת לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 73 לשנת 2015, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 73,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 73 לשנת 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 73, מפעלי מים,

נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 73 לשנת 2015 אושר, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1257, להסתייגויות לסעיף 73 בדבר תוספת תקציבית לשנת 2016. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 73, מפעלי מים, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 73 לשנת 2016, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 73, מפעלי מים,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לסעיף 73 בדבר הפחתה לא נתקבלו. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 73 לשנת 2016, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 73, מפעלי מים, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 73 לשנת 2016 אושר, כנוסח הוועדה. עוברים לעמוד 1264, הסתייגויות לסעיף 76 בדבר תוספת תקציבית לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגויות לסעיף 76, תעשייה, לשנת התקציב

61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. ההסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 76 לשנת 2015, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 76, תעשייה,

58 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 67 לשנת 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 76. סעיף 76 אמרתי. אמרתי, ודאי אמרתי. סעיף 76,

61 בעד, 59 מתנגדים. אם כן, סעיף 76 לשנת 2015 אושר, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1268, הסתייגויות לסעיף 76 לשנת 2016 בדבר תוספת תקציבית. מי בעד ההסתייגויות בדבר תוספת תקציבית? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 76, תעשייה, לשנת התקציב 2016,

ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 76 לשנת 2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות?

58 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 76 לשנת 2016,

מי בעד? מי נגד? סעיף 76, תעשייה, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה,

61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 76 לשנת 2016 נתקבל, כנוסח הוועדה. עוברים לעמוד 1271, להסתייגויות בדבר תוספת תקציב לסעיף 78 לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 78, פיתוח תיירות,

58 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. ההסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 78, לשנת 2015, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות?

לשנת התקציב 2015, בדבר

58 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 78 לשנת 2015,

מי בעד? מי נגד? סעיף 78, פיתוח תיירות, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 78 לשנת 2015 התקבל, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1281, הסתייגויות לסעיף 78 לשנת 2016 בדבר תוספת תקציבית. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 78, פיתוח תיירות,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 78 לשנת 2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 78, פיתוח תיירות, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 78 לשנת 2016,

מי בעד? מי נגד? סעיף 78, פיתוח תיירות, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. 62 בעד, 58 מתנגדים. אם כן, רבותי, סעיף 78 לשנת 2016 נתקבל, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1287, הסתייגויות לסעיף 79 בדבר תוספת תקציבית לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 79,

ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 79 לשנת 2015, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 79,

לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 58 בעד, 61 מתנגדים.

ההצבעה האלקטרונית מבוטלת, עוברים להצבעה שמית על הסתייגויות לסעיף 79 בדבר תוספת תקציבית, הסתייגויות לסעיף 79 בדבר תוספת תקציבית לשנת 2016. האופוזיציה ביקשה את ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד אלי בן-דהן, נגד יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

שרן השכל,

יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן,

דב חנין,

יואל חסון, בעד

מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד משה יעלון,

איתן כבל, אינו נוכח אלי כהן, נגד יצחק כהן,

מאיר כהן,

משה כחלון, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן,

יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז,

מרב מיכאלי,

אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי,

אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד,

ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד

בעד עיסאווי פריג' אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

נגד

מירי רגב, נגד מיכל רוזין, אינה נוכחת מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, נגד יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי,

סילבן שלום, נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח סתיו שפיר, בעד איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת. נא להקריא שוב את שמות חברי הכנסת שלא הצביעו בהצבעה הראשונה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יוסי יונה, אינו נוכח איתן כבל,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יאיר לפיד, בעד אורי מקלב, נגד איילת נחמיאס ורבין,

קסניה סבטלובה, בעד אוסאמה סעדי, בעד דניאל עטר, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ,

מיכל רוזין, בעד איציק שמולי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

חברי הכנסת, יש באולם מישהו שלא הצביע?

אורלי לוי אבקסיס, בעד יוסי יונה, בעד איציק שמולי, בעד רבותי, יש עוד מישהו מחברי הכנסת שנמצא כרגע באולם ולא הצביע? אין. נא להגיש אלי את ההצבעות. חברי הכנסת נא לשבת במקומותיכם. אנחנו ממשיכים בהצבעה אלקטרונית. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיהם. להלן תוצאות ההצבעה:

לסעיף 79 בדבר תוספת תקציבית לשנת 2016: 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להסתייגויות על הפחתה תקציבית לסעיף 79 לשנת 2016. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 79,

63 מתנגדים, 57 בעד ההסתייגויות.

אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 79 לשנת 2016, כנוסח הוועדה. מי בעד?

סעיף 79, פיתוח התחבורה, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. 64 בעד, 56 מתנגדים. סעיף 79 לשנת 2016 נתקבל כנוסח הוועדה.

עוברים לעמוד 1304, רבותי, אנחנו באמצע הצבעה. נא לשמור על השקט, שלא נתבלבל גם אנחנו. אנחנו עוברים לעמוד 1304, סעיף 83, הוצאות פיתוח אחרות. הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לשנת 2015, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 83, הוצאות פיתוח אחרות,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לא נתקבלו. אנחנו עוברים להסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית, סעיף 83. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 83,

לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 83 לשנת 2015, כנוסח הוועדה,

מי בעד? מי נגד? סעיף 83,

פיתוח אחרות, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 83, לשנת 2015, נתקבל, כנוסח הוועדה.

ההסתייגויות לסעיף 83, הוצאות פיתוח אחרות,

בדבר הפחתת תקציב

הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 84 לשנת 2015, מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 84,

לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

61 מתנגדים. אם כן, ההסתייגויות בדבר הפחתה לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 84 לשנת 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 84,

נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 84 לשנת 2015 אושר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1333, הסתייגויות לסעיף 84 לשנת 2016 בדבר תוספת תקציבית. מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 84,

לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. אם כן, ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 84 לשנת 2016, מי בעד? מי נגד?

לסעיף 84,

לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 84, לשנת 2016, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 84, תשלום חובות, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 84 לשנת 2016 נתקבל, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 89 בעמוד 1337, הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 89 לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 89, מפעלי משרד ראש הממשלה,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על הפחתה תקציבית, לסעיף 89 לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 89, מפעלי משרד ראש הממשלה,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 89, לשנת 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

מפעלי משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה,

61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 89, לשנת 2016, נתקבל כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1346, הסתייגויות לסעיף 89 בדבר תוספת תקציבית. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 89, מפעלי משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 89, לשנת 2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות?

מפעלי משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 89, לשנת 2016, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 89, מפעלי משרד ראש הממשלה, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 89 לשנת 2016 אושר, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1352, הסתייגויות לסעיף 91 בדבר תוספת תקציבית לשנת 2016. מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות? הופה. רבותי, רבותי, אל תשמחו. כשזה הסתייגויות זה לא עבר, לא עבר. אז השמחה אולי היא שמחה, אבל אם זה היה כנוסח הוועדה, יכול להיות שהייתם צריכים לשמוח עכשיו. זה לא עבר. מי לא יהיה יו"ר הקואליציה הבא? מי לא יהיה יו"ר הקואליציה הבא? לא, לא,

רבותי, הכלל הוא כזה: כאשר יש שוויון בהסתייגויות, ההסתייגות לא התקבלה. אם זה היה כנוסח הוועדה, אז היינו חוזרים על המקרה הקודם שלנו. אם כן, רבותי, לא, הייתה פה בעיה אחרת. חסר פה דף של 2015 לעניין הפיתוח הלאומי, ואני אצביע, קודם כול, על 2016, רבותי. אני אצביע עליו, חסר דף. לי חסר דף. חסר לי דף, נכון. גם לכם חסרים דפים. רבותי, נגמור את 2016, ונעבור בחזרה ל-2015. אם כן, אני מצביע על הפחתה תקציבית לשנת 2016, בסעיף 89, ל-2016. הפחתה תקציבית. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות?

לסעיף 91,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו.

לסעיף 91 לשנת 2015 אין הסתייגויות. אז אנחנו מצביעים על 91 לשנת 2015 ועל 91 ל-2016, כנוסח הוועדה. רבותי, מי בעד? מי נגד? סעיף 91, פיתוח לאומי, לשנת התקציב 2015 ולשנת התקציב 2016, נתקבל. 61 בעד, 59 מתנגדים. אם כן, סעיף 91 לשנים 2015 ו-2016 אושר כנוסח הוועדה. כן, אושרו שני הסעיפים. אנחנו עוברים לעמוד 1356, לסעיף 94, הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לשנת 2015. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 94, בתי-חולים ממשלתיים, לשנת התקציב 2015,

רבותי, בעד, 59, מתנגדים, 61. ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 91 לשנת 2015, מי בעד ההסתייגויות, 94, סליחה, 94. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? סליחה, אתה מצביע על 94 או 91? 94, תיקנתי. אמרתי, 94. אבל 94 זה בתי-חולים ציבוריים. ההסתייגויות לסעיף 94, בתי-חולים ממשלתיים, לשנת התקציב 2015,

59 בעד, 61 מתנגדים.

לשנת 2015. מי בעד? מי נגד?

הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 94 לשנת 2016. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 94, בתי-חולים ממשלתיים,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 94 לשנת 2016, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? היום, ההסתייגויות לסעיף 94, בתי-חולים ממשלתיים, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 94 לשנת 2016,

מי בעד? מי נגד? סעיף 94, בתי-חולים ממשלתיים, לשנת התקציב 2016,

61 בעד, 59 מתנגדים. סעיף 94 לשנת 2016 נתקבל, כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לעמוד 1419,

59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתה תקציבית לסעיף 95 לשנת 2015, מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 95,

לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. ההסתייגויות לא נתקבלו. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 95 לשנת 2015, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיף 95, נמל חדרה, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל.

59 מתנגדים. סעיף 95 לשנת 2015 נתקבל, כנוסח הוועדה. אדוני? כן, אדוני? חבר הכנסת אראל מרגלית.

שמית. לפי בקשת האופוזיציה, אני אקריא את הסעיף. רבותי, סעיף 95 לשנת 2016, הסתייגויות בדבר תוספת תקציבית לסעיף 95 ל-2016. נא להקריא את שמות חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, בעד אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן,

יואב בן צור,

איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, בעד אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

שרן השכל,

יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי,

אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד משה יעלון, נגד איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן,

מאיר כהן, בעד משה כחלון, נגד חיים כץ,

ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן,

יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, בעד אורי מקלב,

יעקב מרגי,

אראל מרגלית,

אברהם נגוסה,

משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, בעד רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן,

טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד

איוב קרא, נגד מירי רגב,

מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר,

איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואל חסון, בעד יוסי יונה,

אורלי לוי אבקסיס, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח אוסאמה סעדי, בעד דניאל עטר, בעד נחמן שי,

עאידה תומא סלימאן, בעד חברי וחברות הכנסת, יש מישהו שמעוניין להצביע ולא קראו בשמו או בשמה? בבקשה. (קוראת בשם חבר הכנסת) יאיר לפיד, בעד עוד מישהו? אין כאלה. גברתי המזכירה, הסתיימה ההצבעה, נא לספור את הקולות.

הכנסת, נא לשבת. אנחנו הצבענו, להזכירכם, על סעיף 95 לשנת הכספים 2016, הסתייגויות בדבר תוספת לתקציב. בעד ההסתייגויות בדבר התוספת לתקציב, 59, נגד ההסתייגויות, 61. אני קובע כי ההסתייגויות בדבר תוספת לתקציב לסעיף 95 לשנת התקציב 2016 לא התקבלו. אנחנו עוברים להצביע על הסתייגויות, נא לשמור על שקט. נא לשמור על שקט, חברי הכנסת, נא לשבת ולשמור על שקט. חברי הכנסת, אנחנו מצביעים על הסתייגויות בדבר הפחתת התקציב לסעיף 95 לשנת הכספים 2016. מי בעד ההסתייגויות?

ההצבעה אלקטרונית. מי בעד ההסתייגויות?

ההסתייגויות לסעיף 95,

אנחנו הצבענו על הסתייגויות, לא שומעים כי יש רעש, מה אני אעשה? המיקרופון שלי במקסימום. 59 בעד, 61 נגד. אני קובע כי ההסתייגויות בדבר הפחתת התקציב לסעיף 95 לא התקבלו. הוא אמר שלא שומעים על מה מצביעים, אז אם ישמרו כולם על שקט, נשמע גם. סעיף 95,

כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיף 95,

לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, בעד, 61,

59. סעיף 95 לשנת הכספים 2016 נתקבל, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. חברי הכנסת, אנחנו בעמוד 1428, ואנחנו נצביע על סעיף 98 לשנת הכספים 2015, על הסתייגויות שעניינן תוספת תקציב. מי בעד? מי נגד ההסתייגויות? נא להצביע. ההסתייגויות לסעיף 98, הוצאות מינהל מקרקעי ישראל, לשנת התקציב 2015, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו. 59 בעד, 61 מתנגדים. אני קובע כי ההסתייגויות בדבר תוספת התקציב לא התקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתת התקציב, אנחנו נצביע על ההסתייגויות בדבר הפחתת התקציב. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

להצביע.

הוצאות מינהל מקרקעי ישראל, לשנת התקציב 2015, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו.

58, נגד 61. אני קובע כי גם ההסתייגויות בדבר הפחתת התקציב לסעיף הנ"ל לא התקבלו. קיימות גם הסתייגויות בדבר תוכנית חדשה. אנחנו נצביע על ההסתייגויות בדבר התוכנית החדשה לסעיף 98. מי בעד ההסתייגויות?

נא להצביע. ההסתייגות לסעיף 98, הוצאות מינהל מקרקעי

61 מתנגדים להסתייגות, 59 תומכים בהסתייגות, לכן גם ההסתייגות בדבר התוכנית החדשה לא התקבלה. לכן, אנחנו נעבור להצביע על סעיף 98 לשנת הכספים 2015, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. נוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 98, הוצאות מינהל מקרקעי ישראל, לשנת התקציב 2015, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, בעד, 61, 59 מתנגדים. סעיף 98 לשנת הכספים 2015 אושר בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. אנחנו בעמוד 1453, אנחנו עדיין בסעיף 98, אבל לשנת הכספים 2016. יש הסתייגויות לסעיף זה, ולכן נצביע קודם כול על הסתייגויות שעניינן תוספת תקציבית לסעיף הנ"ל. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד ההסתייגויות? ההסתייגויות לסעיף 98, הוצאות מינהל מקרקעי ישראל, לשנת התקציב 2016, בדבר תוספת תקציב לא נתקבלו.

59,

61. הסתייגויות בדבר תוספת התקציב לא התקבלו. הסתייגויות בדבר הפחתת התקציב, מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? ההסתייגויות לסעיף 98, הוצאות מינהל מקרקעי ישראל, לשנת התקציב 2016, בדבר הפחתת תקציב לא נתקבלו. חברי הכנסת,

גם ההסתייגויות בדבר הפחתת התקציב

יש גם הסתייגויות בדבר תוכנית חדשה בסעיף זה, אז אנחנו נצביע בעד ונגד ההסתייגויות בדבר התוכנית החדשה.

ההסתייגות לסעיף 98, הוצאות מינהל מקרקעי ישראל, לשנת התקציב 2016, בדבר תוכנית חדשה לא נתקבלה. חברי הכנסת, בעד, 59, 61 מתנגדים. אנחנו הסרנו גם את ההסתייגות בדבר התוכנית החדשה לסעיף 98 לשנת הכספים 2016. ולכן, אנחנו נצביע על הסעיף כולו, 98, לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד הסעיף? מי נגד הסעיף? נא להצביע. סעיף 98, הוצאות מינהל מקרקעי ישראל, לשנת התקציב 2016, כהצעת הוועדה, נתקבל. חברי הכנסת, 61 בעד, 59 נגד. אנחנו קיבלנו את סעיף 98 לשנת הכספים 2016, כנוסח הוועדה. חברי הכנסת, המצב כרגע הוא כדלקמן: כל סעיפי חוק התקציב אושרו בקריאה שנייה, לא התקבלו הסתייגויות בסופו של דבר. אנחנו כרגע נצביע בקריאה שלישית יחד, גם על מה שכיניתי החלק המילולי וגם על מה שכיניתי החלק המספרי. כל מה שאישרנו בקריאה שנייה, גם החלק המילולי, גם החלק המספרי, עולה כרגע לקריאה שלישית.

לצאת. הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ו 2015, ביקשו הצבעה שמית. הממשלה ביקשה הצבעה שמית.

למה? 2015, 2016, כן, חבר הכנסת פרוש.

גברתי המזכירה, אנחנו יכולים להתחיל להצביע בקריאה שלישית על תקציב המדינה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, נגד טלב אבו עראר, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד מיכאל אורן, בעד דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, בעד קארין אלהרר,

זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, בעד אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, בעד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, בעד דוד ביטן, בעד מיכל בירן, נגד מירב בן ארי, בעד אלי בן-דהן, בעד יואב בן צור, בעד איל בן ראובן, נגד יחיאל חיליק בר, נגד איתן ברושי,

עמר בר-לב,

ענת ברקו, בעד יוסף ג'בארין, נגד באסל גטאס, נגד אילן גילאון, נגד זהבה גלאון, נגד יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, נגד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד אבי דיכטר, בעד אריה מכלוף דרעי, בעד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג,

שרן השכל, בעד יצחק וקנין, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, נגד תמר זנדברג, נגד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, נגד אחמד טיבי, נגד מנואל טרכטנברג, נגד מרדכי יוגב, בעד יוסי יונה, נגד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, נגד משה יעלון, בעד איתן כבל,

בעד יצחק כהן,

מאיר כהן,

משה כחלון, בעד חיים כץ, בעד ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני,

אורלי לוי אבקסיס,

ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, נגד יעקב ליצמן, בעד סופה לנדבר,

יאיר לפיד,

ינון מגל, בעד מנחם אליעזר מוזס, בעד שולי מועלם-רפאלי, בעד ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי, נגד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, נגד אברהם נגוסה, בעד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, בעד קסניה סבטלובה,

רויטל סויד,

ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי,

איימן עודה, נגד רחל עזריה, בעד דניאל עטר, נגד חמד עמאר, נגד רועי פולקמן, בעד עודד פורר,

טלי פלוסקוב, בעד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, נגד נורית קורן, בעד יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל, נגד יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, בעד אלעזר שטרן, נגד נחמן שי, נגד סילבן שלום, בעד עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר,

איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, נגד גברתי המזכירה, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך. אין כאלה. כולם הצביעו. כולם הצביעו, אומרת לי מזכירת הכנסת. סיימנו את ההצבעה, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, מייד בתום ההצבעה על תקציב המדינה נעבור למה שמכונה חוק ההסדרים, חוק התוכנית הכלכלית. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. נכון, חבר הכנסת טיבי, אדוני רוצה לשבת. וגם חבר הכנסת כבל רוצה לשבת, וגם חבר הכנסת חנין רוצה לשבת. חברי הכנסת, בקריאה שלישית, הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ו 2015: בעד החוק, 61 קולות, נגד החוק, 59 קולות. נא לא למחוא כפיים. נא לא למחוא כפיים.

ברכות ודאי למדינת ישראל על כך, איך אומרים, שר האוצר? עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. אז יש תקציב המדינה. חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בהצבעות. שימו לב לסדר-היום: אנחנו עוברים כרגע להצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015. מה? לא, אבל יש סדר-יום. יש סדר-יום שהודפס. חברי הכנסת, אנחנו הולכים לפי סדר-היום, זה לא הזמן לבקשות לחדש משהו. קיימת גם כאן כמות מכובדת של הסתייגויות, אז נא לשבת. מצביעים באופן הכי רגיל ופשוט שהתרגלנו להצביע על הסתייגויות, אין קבוצות, אין מקבצים, מצביעים על כל הסתייגות. יש קבוצות,

נכון, אבל לא מקבצים מהסוג שהיו, כמו שאמרתי, כפי שרגילים להצביע על ההסתייגויות. חברי הכנסת, לשם החוק נא לשבת ולהצביע. אנחנו עובדים עם הדפים הצהובים בחוק התוכנית הכלכלית. לשם החוק יש הסתייגויות של חברי הכנסת זהבה גלאון, אילן גילאון, עיסאווי

מיכל רוזין, ותמר זנדברג,להלן: קבוצת סיעת מרצ חברי הכנסת יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ, סתיו שפיר, איציק שמולי, עמר בר-לב, יחיאל חיליק בר, עמיר פרץ,

איתן כבל, מנואל טרכטנברג,

מיקי רוזנטל, רויטל סויד, דניאל עטר, יואל חסון, זוהיר בהלול,

מיכל בירן, נחמן שי, קסניה סבטלובה,

נגד, 60. גם הסתייגות לחלופין (א) לשם החוק לא התקבלה. הסתייגות לחלופין (ב) לשם החוק, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין (ב) של קבוצת סיעת מרצ,

הסתייגויות (ג) ו-(ד) לחלופין הוסרו על-ידי האופוזיציה. הסתייגות לחלופין (ה) מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין (ה) של קבוצת סיעת מרצ, סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וקבוצת סיעת יש עתיד לשם החוק לא נתקבלה. לחלופין (ה): בעד ההסתייגות,

60. גם הסתייגות לחלופין (ה)

אדוני היושב-ראש, 58. 58 בעד, 60 נגד. אתה אמרת 56. 58 בעד, 60 נגד. ההסתייגות לחלופין (ה) לא התקבלה.

של 60 בעד, 58 נגד. מה עם ההסתייגות של חבר הכנסת חזן? הקואליציה הודיעה לי שהיא הסירה את כל ההסתייגויות שהוגשה בשמה. חבר הכנסת חזן, למה ויתרת? חברי הכנסת, פרק א' לסעיף 1 קיימת הסתייגות של סיעות המחנה הציוני, הרשימה המשותפת, יש עתיד, חברי הכנסת אביגדור ליברמן, אורלי לוי אבקסיס, סופה לנדבר, חמד

58,

60. הסתייגות לחלופין (א) לא התקבלה. הסתייגות לחלופין (ב) מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? הסתייגות לחלופין (ב). ההסתייגות לחלופין (ב) של קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וקבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 1 לא נתקבלה.

בעד, 58 נגד. סעיף 1 אושר בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. לסעיף 2 יש הסתייגות, מס' 6, של קבוצות יש עתיד, המחנה הציוני, הרשימה המשותפת ומרצ. הסתייגות מס' 6 לסעיף 2, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת יש עתיד, קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 2 לא נתקבלה. בעד, 58, נגד 60. הסתייגות מס' 6 לסעיף 2 לא התקבלה. לסעיף 3(1) אין הסתייגויות, ולכן נצביע על סעיף 2 ועל סעיף 3(1)

אנחנו נצביע על סעיף 2 בנפרד, ואז על סעיף 3 על כל סעיפיו הקטנים. לסעיף 2 אין הסתייגויות. מצביעים כנוסח הוועדה על סעיף 2, בקריאה שנייה. סעיף 2, ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה. סעיף 2, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד 60,

58. סעיף 2 אושר בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. לסעיף 3(1) אין הסתייגויות. לסעיף 3(2) יש, של המחנה הציוני, הסתייגות מס' 7. דלג. מדלגים, מסירים את ההסתייגות. קבוצת יש עתיד, הסתייגות מס' 8? מדלגים.

מסירים את הסתייגות מס' 8. הסתייגות מס' 9 של המחנה הציוני? תצביע. מצביעים. אז 7 ו-8 הוסרו. הסתייגות מס' 9 לסעיף 3(2) מצביעים. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (9) של קבוצת סיעת המחנה הציוני לסעיף 3(2) לא נתקבלה. הסתייגות מס' 9 לסעיף 3(2): בעדה, 58,

60. לא התקבלה הסתייגות מס' 9. 10,

גם 10 מוסרת. אז לכן סעיפים 3(1) ו-3(2) נשארו ללא הסתייגויות, ונצביע עליהם כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו מצביעים, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 3, כהצעת

בעד, 60, 58 מתנגדים. סעיפים 3(1) ו-3(2) אושרו ללא הסתייגויות בקריאה שנייה. לסעיף 4 אין הסתייגויות, לכן נצביע על סעיף 4 בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. סעיף 4 כנוסח הוועדה. כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, סעיף מס' 4, לא הוגשו הסתייגויות. סעיף 4 נתקבל. בעד, 60, 58 נגד. סעיף מס' 4 אושר, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 5(1) אין הסתייגויות. לסעיף 5(2), הסתייגות מס' 11 מצביעים, של קבוצת יש עתיד. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? ההסתייגות (11) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 5(2) לא נתקבלה.

60. הסתייגות מס' 11 לסעיף 5(2) לא התקבלה. 12? מסירים.

מצביעים? רגע, סליחה, נצביע. מצביעים. חברים, תסכמו את זה. אם יש חבר כנסת שעובד מטעמכם, אז תודיעו לו מראש. הסתייגות מס'

של קבוצות יש עתיד, המחנה הציוני, הרשימה המשותפת ומרצ. הסתייגות מס' 12, מי בעדה? מי נגדה? נא להצביע. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (12) של קבוצת סיעת יש עתיד,

קבוצת סיעת הרשימה המשותפת וקבוצת סיעת מרצ לסעיף 5(2) לא נתקבלה.

מי בעד ההסתייגות?

נא להצביע. ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 5(2) לא נתקבלה. בעד, 57, נגד, 60. גם הסתייגות מס' 16 לא התקבלה. חברי הכנסת אראל מרגלית, מרב מיכאלי, מוכנים לעבור להצבעה ידנית או לא? לא.

אז אנחנו ממשיכים בהצבעה אלקטרונית. קבוצת יש עתיד, הסתייגות מס' 17, להצביע? להצביע. אז אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 17 לסעיף 5(2). מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (17) של

לסעיף 5(2) לא נתקבלה. בעד, 58, נגד, 60. גם הסתייגות מס' 17 לא התקבלה. קבוצת יש עתיד, הסתייגות מס' 18? דלג על 18. מסירים הסתייגות מס' 18. מס'

מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (19) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 5(2) לא נתקבלה. הסתייגות מס' 19: בעד 57, נגד, 60. ההסתייגות לא התקבלה.

להצביע.

הסתייגות מס'

עדיין לסעיף 5(2) מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (20) של קבוצת סיעת

57,

60. אני קובע כי גם הסתייגות 20 לסעיף 5(2) לא התקבלה. לא נשארו יותר הסתייגויות לסעיף 5(2), אבל לסעיף 5(3) יש הסתייגות, מס' 21. להצביע? להצביע, להסיר. הסתייגות 21 מוסרת על-ידי האופוזיציה. לסעיף 5(4) אין הסתייגויות. לסעיף 5(5) 22, להצביע? דלג.

22, להסיר. 23?

להסיר. 24? תצביע. הסתייגות מס' 24 לסעיף 5(5) מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (24) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 5(5) לא נתקבלה. בהסתייגות 24 התוצאה היא כדלקמן: בעד ההסתייגות, 58, נגדה, 60. היא לא התקבלה. 25, אדוני? להצביע. אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 25 לסעיף 5(5). מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (25) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף

חברי הכנסת, הסתייגות מס' 25: בעדה יש 57 קולות, נגדה יש 60 קולות. לא התקבלה. 26, אדוני? 26, להצביע, אדוני? לא, להסיר. יודע מה, נוותר על סעיף 6. אם כן, לסעיף 5(1), (2), (3), (4) ו-(5) אין יותר הסתייגויות. גם לסעיף 6 אין הסתייגויות, ולכן סעיפים 5(1),

5(5) וגם סעיף 6, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, ללא הסתייגויות. נא להצביע, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיפים 5 6, כהצעת הוועדה, נתקבלו. בעד, 60,

57. סעיפים 5, על כל סעיפיו, ו-6 אושרו כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. להצביע על הסתייגות 27? לא. 7 11 דלג. תוריד 7 11. קיבלנו הסרת כל ההסתייגויות של האופוזיציה לסעיפים 7,

10 ו-11. אנחנו נצביע לאחר הסרת ההסתייגויות על סעיפים 7,

10 ו-11 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה.

60 בעד, 58 נגד. סעיפים 7, 8, 9, 10, 11 אושרו כנוסח הוועדה. בעצם ל-8 11 גם לא היו הסתייגויות מלכתחילה,

לסעיף 12(1) אין הסתייגויות אבל לסעיף 12(2) יש הסתייגות, מס' 31, של עיסאווי פריג'. נצביע? נצביע. אנחנו מצביעים על הסתייגות 31 לסעיף 12(2). מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (31) של חבר הכנסת עיסאווי פריג' לסעיף 12(2) לא נתקבלה. 58 בעד, 60 נגד. הסתייגות 31 לא התקבלה. מצביעים על 32? מסירים. 32, מסירים. לחלופין מסירים? מצביעים. לחלופין של 32, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. ההסתייגות (32) לחלופין של חבר הכנסת עיסאווי פריג' לסעיף 12(2) לא נתקבלה. בעד, 54, נגד, 60. גם לחלופין 32 לא התקבל. אם כן, 33 מצביעים?

הסתייגות מס' 33, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות (33)

בעד, 56, נגד, 59. הסתייגות מס' 33 לא התקבלה.

מסירים את 34 לסעיף 12(2). לא נשארו הסתייגויות לסעיף 12(2). ל-12(3),

נצביע? סליחה, זה של הקואליציה, אז לא נצביע. לסעיף 12(4) אין הסתייגויות. אנחנו מצביעים על סעיף 12(1),

12(3) ו-12(4), כנוסח הוועדה, ללא הסתייגויות, בקריאה שנייה. סעיף 12, כהצעת הוועדה, נתקבל.

60,

56. סעיף 12 על כל תת-סעיפיו אושר בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לפרק ה'. לשם הפרק הסתייגות, מס' 36. חברת הכנסת אבקסיס, נצביע? מצביעים. הסתייגות מס' 36, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? ההסתייגות של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לשם הפרק לא נתקבלה. בעד ההסתייגות,

59. הסתייגות 36 לא התקבלה. לסעיף 13 אין הסתייגויות, לכן נצביע בקריאה שנייה על שם הפרק ועל סעיף 13 כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? שם הפרק וסעיף 13, כהצעת הוועדה, נתקבלו. שם הפרק וסעיף 13, כנוסח הוועדה,

59,

57. אושר בקריאה שנייה. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, להצביע על ההסתייגות לסעיף 14? הסתייגות 37 לסעיף 14, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של חברת הכנסת אורלי

בעד, 57, נגד, 59. גם הסתייגות 37 לא התקבלה. על 38 נצביע? נדלג. מסירים 38. 39?

מסירים. אם כן, בלי הסתייגויות לסעיף 14, וגם לסעיפים 15 ו-16, שם לא היו מלכתחילה. מצביעים 14, 15, 16, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה.

59, נגד, 57. סעיפים 14, 15 ו-16 אושרו בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. לסעיף 17, הסתייגות 40? להצביע. אנחנו מצביעים על ההסתייגות שמספרה 40. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת יש עתיד

57,

59. הסתייגות מס' 40 לסעיף 17 לא התקבלה. לחלופין (א), נצביע? מצביעים לחלופין (א). מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לחלופין (א) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 17 לא נתקבלה. לא עובד אצלי. חבר הכנסת קיש

מתנגדים. לכן לחלופין (א) של הסתייגות מס' 40, לא אושרה. נצביע על לחלופין (ב)? כן. לחלופין (ב)

הסתייגות, מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? אדוני היושב-ראש, אני מצביע ידנית. אנחנו נשים לב לזה.

ההסתייגות לחלופין (ב) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 17 לא נתקבלה. 57 בעד, 59,

מסירים.

להסיר. אם כן, סעיפים 17 ו-18 נשארו ללא הסתייגויות. סעיפים 17 ו-18 כנוסח הוועדה בקריאה שנייה, ללא הסתייגויות. סעיפים 17 18, כהצעת הוועדה, נתקבלו. 59 בעד, 57 נגד. סעיפים 17 ו-18 אושרו בקריאה שנייה. לסעיף 19, נצביע על הסתייגות 44? לא נצביע.

לסעיף 20 אין הסתייגויות. לכן נצביע על 19 ו-20 ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. 19 ו-20, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיפים 19 20 נתקבלו.

60, נגד, 56. סעיפים 19 ו-20 אושרו בקריאה שנייה. לסעיף 21, נצביע, גברתי? 45 לא, אבל 46 כן.

לסעיף 21 אין הסתייגויות, כי חברת הכנסת לוי אבקסיס הסירה את 45. לכן, קודם כול סעיף 21, כנוסח הוועדה, סעיף 21, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיף 21

59 בעד, 57 נגד. סעיף 21 אושר בקריאה שנייה. לאחרי סעיף 21, קיימת הסתייגות של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, 46. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לאחרי סעיף 21 לא נתקבלה. התוצאה: 57 בעד, 59 נגד. הסתייגות מס' 46 לא נתקבלה. לסעיפים 22 23 לא קיימות הסתייגויות, אז אנחנו נצביע. אפשר להמשיך גם לפרק הבא, וגם פרק ו', 24 26, אין הסתייגויות.

מ-22 עד 26 כולל, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיפים 22 26 נתקבלו. 59 בעד, 56 נגד. סעיפים 22 26, כולל, אושרו בקריאה שנייה. פרק ז', לסעיף 27(1) יש הסתייגות, 47. האם להצביע? מסירים עד פרק ח'. כל ההסתייגויות לפרק ז' מוסרות, לכן נצביע על סעיפים, עד 35 כולל. חברי הכנסת, לסעיף

הוסרה ההסתייגות, לסעיפים 27(2) (6) אין הסתייגויות, ל-28 אין הסתייגויות וגם ל-29(1)

אין הסתייגויות, ל-29(4) הוסרה ההסתייגות,

גם לסעיפים 29(5) (7) אין הסתייגויות. לכן מ-27, על כל תת-סעיפיו, עד סעיף 35,

אנחנו מצביעים, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. סעיפים 27 35 נתקבלו. בעד, 59,

57. סעיפים 27 35,

על כל סעיפיהם, אושרו כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לפרק ח'. 49, להצביע?

אנחנו מסירים את ההסתייגויות לפרק ח'. גם לפרק ח' מוסרות כל ההסתייגויות, לכן אנחנו מצביעים מסעיף, עד סעיף 42. 36(1) ועד 41 כולל, צודק, ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד נוסח הוועדה?

בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. סעיפים 36 41 נתקבלו. אישרנו עד 41, כולל, כי התוצאה היא: 59 בעד, 57 נגד. אישרנו את זה בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. ואנחנו עוברים לפרק ט'. מסירים את ההסתייגות. מסירים את ההסתייגות 58. בעצם סעיף 42, לא, הסתייגות 59 מוסרת או לא? מוסרת. ו-60? גם מוסרת. 61? מוסרת.

62? מוסרת. 63, 64, 65, 66, 67 ו-68. בעצם הוסרו כל ההסתייגויות, ואנחנו מצביעים מסעיף 42,

לא נכון. מסעיף 42 עד בכלל, מה שנקרא.

כן, זה הסעיף האחרון בחוק. 43, כולל. לא, פרק ט'. רק שנייה. זה הגנה על בריאות הציבור ובריאות הציבור, זה חשוב. בריאות הציבור, קראתי את כל ההסתייגויות לסעיף י'. אמרת לי שמסירים אותן. אתה יודע מה, מסירים. מתנה. "נגעת, נסעת", מה שנקרא. חברי הכנסת,

אנחנו מצביעים על סעיפים 42 ו-43, כולל לוח התיקונים, ללא הסתייגויות, בקריאה שנייה. 42, 43, כולל לוח התיקונים, בקריאה שנייה. מי בעד?

נא להצביע. סעיפים 42 43 נתקבלו.

59, נגד, 57. אישרנו את חוק התוכנית הכלכלית בקריאה שנייה. נא לשבת. מאיפה כל המרץ הזה אצל אנשי הקואליציה? חברים, קצת שקט. הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015, בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? קריאה שלישית. כולל ודאי כל לוח התיקונים. מי בעד?

קריאה שלישית. חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015,

עוד הפעם מחיאות כפיים? בעד, 59, נגד, 57. הכנסת אישרה את הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015,

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצביע על חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני

ו-2016),

לשם החוק, הסתייגויות, בעצם כל סיעות האופוזיציה, להוציא את ישראל ביתנו, כאן ברשימה הזאת. לשם החוק, הסתייגות מס' 1, נצביע, אדוני? מבקשים הצבעה שמית על ההסתייגות. הסתייגות מס' 1, הצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, בבקשה. אנחנו מצביעים, למען הסר ספק, על הסתייגות מס' 1 לשם החוק. בבקשה, גברתי המזכירה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, נגד דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, בעד זאב אלקין,

דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן,

מיכל בירן, בעד מירב בן ארי,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן,

אלי בן-דהן, נגד יחיאל חיליק בר,

איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, נגד יוסף ג'בארין,

באסל גטאס,

אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, אינה נוכחת יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים,

גפני, נגד יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, נגד צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, נגד יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, נגד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין,

יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה,

שלי יחימוביץ,

חיים ילין, בעד משה יעלון,

איתן כבל, בעד אלי כהן, אינו נוכח יצחק כהן, נגד מאיר כהן, בעד משה כחלון,

חיים כץ,

ישראל כץ,

לביא, בעד ציפי לבני, אינה נוכחת ז'קי לוי, נגד מיקי לוי,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר, בעד יאיר לפיד,

ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד שולי מועלם-רפאלי, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי, בעד אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה,

רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד עודד פורר, בעד טלי פלוסקוב,

עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, נגד מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, נגד אלעזר שטרן, בעד נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, בעד איציק שמולי,

סתיו שפיר, בעד איילת שקד, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן,

גברתי, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח זהבה גלאון,

יעל גרמן,

חנין זועבי, בעד אורן אסף חזן, אינו נוכח יואל חסון, בעד

אינו נוכח אלי כהן, נגד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס,

רויטל סויד, בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח דניאל עטר,

יואב קיש,

נחמן שי,

סילבן שלום, אינו נוכח אילת שקד, אינה נוכחת חברי הכנסת, יש מישהו שלא קראו בשמו או מבקש לשנות? בבקשה, חבר הכנסת חזן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורן אסף חזן, נגד אוסאמה סעדי, בעד חברי הכנסת, מישהו שלא הצביע ומעוניין לעשות זאת? לא נמצאו כאלה. בבקשה, ההצבעה הסתיימה, נא לספור את הקולות.

לשם החוק, הסתייגות מס' 1, התוצאות:

(ג), (ד), (ה),

ו-(ט) האופוזיציה מסירה. חברי הכנסת, אם כן, הוסרו כל ההסתייגויות לשם החוק. מכיוון שהסרנו את ההסתייגות, נצביע על שם החוק כנוסח הוועדה. הצבעה אלקטרונית על שם החוק כנוסח הוועדה.

בעד, 55 נגד. סעיף 1 התקבל בקריאה שנייה. לסעיף 2(1)

אין הסתייגויות. סעיף 3, בכוונתכם להצביע על הסתייגויות? לסעיף 3, מצביעים על הסתייגויות? פרק ב' מצביעים, משאבי הטבע. אז כן מצביעים. לסעיף 2(1) ו-2(2) אין הסתייגויות, לכן נצביע על הסעיף הזה כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. סליחה, טעות שלי. סעיף 2(3) אנחנו עוד לא הצבענו על הסתייגויות. אז ההצבעה היא לא רלוונטית כרגע. אנחנו מצביעים על סעיף 2(3), הסתייגות מס' 6. אנחנו מורידים את ההסתייגויות מפרק ב' ורוצים להצביע בעד. אוקיי. אז מסירים את כל ההסתייגויות מסעיפים 2, 3 5, לא היו הסתייגויות, עד 8. עד סעיף 8, כולל. אם כן, המצב הוא כזה: לפרק ב' או שלא היו מלכתחילה או שהוסרו כל ההסתייגויות. לכן מסעיף 2, על תת-סעיפיו, עד סעיף 8 כולל, קריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

להצביע.

בעד, 110, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. אכן, אנחנו אישרנו את סעיפים 2 8,

כל פרק ב' לחוק, בקריאה שנייה. לפרק ג', לסעיף 9, הסתייגות מס' 11, להצביע, אדוני?

לסעיפים 10 12 אין הסתייגויות. לכן, אנחנו נצביע על 9, 10, 11, 12, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. ללא הסתייגויות. סעיפים 9 12 נתקבלו. סעיפים 9, 10, 11 ו-12

57 הצביעו בעדם ו-54 התנגדו. אנחנו בפרק ד'. לשם הפרק, הסתייגות מס' 12. רגע. התייעצות סיעתית. אנחנו מסירים את כל ההסתייגויות לפרק ד'. אם כן, לפרק ד' היה לנו עד סעיף 27?

לסעיף 13, סימן א' צמצום הטבות במס, סעיף 13 בפרק ד' אנחנו רוצים להצביע. אנחנו משאירים את ההסתייגויות. אז עד סעיף 13 מוסרות כל ההסתייגויות, שזה מאפשר לנו, לא מאפשר לנו שום דבר. בסעיף 13, הסתייגות מספר? 13. אז על הסתייגות מס' 13 אנחנו מצביעים. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של קבוצת סיעת יש עתיד, קבוצת סיעת המחנה הציוני, קבוצת סיעת מרצ, קבוצת סיעת ישראל ביתנו וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת לסעיף 13 לא נתקבלה.

בעד, 55, נגד, 57, כולל קולו של חבר

לסעיף 13 לא נותרו הסתייגות, לכן אנחנו מצביעים על סעיף 13, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? 13, כנוסח הוועדה. סעיף

57 בעד, 55 התנגדו. סעיף 13 אושר, כנוסח הוועדה. לסעיף 14, הסתייגות מס' 15, נצביע?

ולחלופין?

הסתייגות מס' 16 הוסרה על-ידי הקואליציה, ולכן ל-14 אין הסתייגויות, וגם ל-15 27 לא היו. אז מסעיף 14 עד 27,

כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה, ללא הסתייגויות, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד?

54. סעיפים 14 27 התקבלו בקריאה שנייה. אנחנו בפרק ה', בסימן א'. הסתייגות מס' 17 לסעיף 28. נצביע? לא.

אנחנו מסירים את ההסתייגויות מכל פרק ה', עד פרק ו'. אוקיי. אז אנחנו בסעיפים 28 47, סעיפים 28, על תת-סעיפיו, עד 47, כולל, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

בעד 57,

55. סעיפים 28 47,

כפי שאמרתי, אושרו בקריאה שנייה. אנחנו הגענו לפרק ו'.

אנחנו רוצים להצביע על הסתייגות 22. לשם הפרק יש הסתייגות 22, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. את 22 אני מסירה, ועל 24 אני רוצה להצביע. רק שנייה. אז אנחנו הסרנו את הסתייגויות

22, כולל לחלופין. 23? 23, מסירים. מסירים. ואין הסתייגויות ל-48(1), ל-48(2), אבל ל-48(3) יש הסתייגות, 24, שמבקשים להצביע עליה, נכון, גברתי? אז אנחנו מצביעים על הסתייגות מס' 24. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות של חברת הכנסת אורלי

בעד, 54, נגד 58. הסתייגות 24 לא התקבלה. לחלופין, נצביע? מצביעים על לחלופין ל-24. מי בעד ההסתייגות? מי נגד ההסתייגות? נא להצביע. ההסתייגות לחלופין של חברת הכנסת אורלי

מסירים.

53, אין הסתייגויות.

מסירים. אז ל-55, 56, 57 אין הסתייגויות. ל-58 אין הסתייגויות. לכן אנחנו נצביע כרגע, בקריאה שנייה, מסעיף 48, על תת-סעיפיו, עד 58, כולל, עד סוף החוק בעצם, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? סעיפים 48 58, כהצעת הוועדה, נתקבלו. חברי הכנסת, בעד, 57,

56. אישרנו את הסעיפים מ-48, על תת-סעיפיו, עד 58, כולל, בקריאה שנייה, כנוסח הוועדה. נגד, 55. 57 בעד, 55 נגד. זאת התוצאה ואין בלתה. חברי הכנסת, כל הסעיפים אושרו, כולל לוח התיקונים, בקריאה שנייה. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015, אנחנו עוברים לקריאה שלישית. היא כוללת את לוח התיקונים. מי בעד? מי נגד? קריאה שלישית. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015,

להלן התוצאות: 57 בעד, 55 נגד. הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו 2015, כולל לוח התיקונים, אושרה כנדרש בשלוש קריאות. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו 2015. אין הסתייגויות לחוק הזה, לכן אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על כל סעיפי החוק. מי בעד? מי נגד? קריאה שנייה החלה. סעיפים 1 3

בעד, 59,

53. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207) אושרה בקריאה שנייה. ואנחנו עוברים לקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? קריאה שלישית, נא להצביע.

לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207),

חברי הכנסת, 57 בעד, 55 נגד. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו 2015, אושרה כנדרש בשלוש קריאות. חברי הכנסת, אני רוצה להביע בשארית קולי תודה לחבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, לצוות הוועדה, ובפרט למנהל הוועדה טמיר כהן וליועצת המשפטית של הוועדה עורכת-דין שגית אפיק. ברכות. אני מבקש להודות גם לכל סגני, סגני יושב-ראש הכנסת, שניהלו את הדיונים הממושכים על חוק התקציב וחוק ההסדרים. חברי הכנסת, אני מבקש להודות גם בשמכם למזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, לסגן מזכירת הכנסת נאזם באדר ולכל צוות המזכירות. אבקש להודות גם ליועץ המשפטי של הכנסת, עורך-דין איל ינון, ולכל צוות הלשכה המשפטית על הליווי המסור והצמוד. נדמה לי שכולנו יכולים להסכים לפחות על כך, ובעניין זה אין קואליציה ואופוזיציה, שהם עשו את עבודתם באופן המקצועי והיעיל ביותר. תודה רבה ליושבי-ראש כל הוועדות שעסקו בחוק ההסדרים, ובוודאי לעובדי אותן הוועדות, תודה למנהלי וצוותי הסיעות. תודה גדולה למנכ"ל הכנסת מר רונן פלוט ולכלל העובדים שנמצאים אתנו כאן בשעה זו ולא בבית, כולל עובדי המזנון, שנהנינו מהשירות שלהם בשעות הלילה המאוחרות. תודה על כל המאמץ, עובדי המחשוב, עובדי המשק, סדרנים, משמר, עובדי המזנון שכבר הזכרתי אותם, תודה לכל העוסקים במלאכה המורכבת שמאפשרת למדינה סוף-סוף לזכות בתקציב מאושר. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"א בכסלו התשע"ו, 23 בנובמבר 2015, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.